כי הונחו היום על שולחן הכנסת, הצעות חוק לדיון מוקדם, החל בהצעת חוק פ/4729/25 וכלה בהצעת חוק פ4759/25: הצעת חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד)

התשפ"ד 2024,

חברת הכנסת קטי קטרין שטרית הודיעה כי היא חוזרת בה מהצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם)

שינוי מספרי סגנים), התשפ"ד 2024, שמספרה פ/4611/25. כמו כן הונחו על שולחן הכנסת מסקנות ועדת הכלכלה בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת אלי דלל ורון כץ בנושא: תעשיית האוטובוסים הישראלית בסכנת קריסה מיידית ומוחשית. תודה. תודה לסגנית מזכיר הכנסת על הודעתה המפורטת. וכעת נעבור לנושא הראשון שעל סדר-היום, והוא הצעות להביע אי-אמון בממשלה. אני מתכבד להזמין את חבר הכנסת סימון דוידסון לנמק את ההצעה מטעם סיעת יש עתיד. בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. גברתי השרה, חבריי חברי הכנסת, את הנאום הזה אני מפנה לחבריי בקואליציה, ויש לי חברים רבים בקואליציה. בהצבעת אי-אמון אנחנו צריכים להסכים על ממשלה חלופית, אז אני מציע לכם, לחבריי בקואליציה, פשרה: בואו נקים ממשלה חדשה, בראשות בנימין נתניהו, אבל בתנאי אחד, שמחזירים את נתניהו מודל 1996. ביבי שבשיאה של מלחמה ישקיע ישיבת ממשלה שלמה על המילואימניקים, על המפונים בצפון, על תקומת הדרום, על הפצועים הרבים שלנו, על המשפחות השכולות, על בנינו ובנותינו החטופים והחטופות במנהרות בעזה, ולא נתניהו של שנת 2024, שישקיע שעתיים בישיבת ממשלה בבכיינות על ההסתה הקשה נגדו, על כמה שהוא מסכן וכמה שכולם תוקפים אותו וכולם מסיתים נגדו, בזמן שכל חברי הממשלה שלו עסוקים מבוקר עד ערב, גם בכנסת הזאת, בהסתה, בפילוג, נתניהו שלא מסתכל על עצמו כקורבן, אלא כמנהיג, נתניהו מודל 1996. נתניהו מודל 2024 הוא נמר מנייר. אומר שהוא חזק על איראן, על ביידן, על חמאס, על ארצות הברית, על בית הדין בהאג, אבל חלש. כמו שאמרתי, נמר מנייר מול היועצת המשפטית לממשלה. נתניהו של שנת 2024 הוא מנהיג שמחפש רק אשמים, שגונב קרדיט על כל הצלחה ובורח מכל כישלון, שבכל פעם מחפש תירוץ אחר לכישלון שלו. ואני אומר לכם: אנחנו שבועיים מהמשחקים האולימפיים בפריז, התחרות הספורטיבית הגדולה בעולם, ואם זריקת אחריות הייתה ספורט אולימפי, אז בנימין נתניהו היה אלוף אולימפי, כי לזרוק אחריות הוא הטוב מכולם. נתניהו שנת 1996, שידע מה זה אחריות תקציבית, נתניהו שלא היה נותן לדירוג האשראי לעשות צניחה חופשית, נתניהו שידע לעשות תיקונים לא נעימים, אבל הכרחיים, נתניהו שידע לקצץ איפה שכואב לטובת המדינה, נתניהו שלא היה מוכר את הכלכלה רק בשביל הבייס הפוליטי, נתניהו שנת 1996 היה אחר לחלוטין. נתניהו שנת 1996 לא היה נותן לגירעון לעלות ל-7% מהתוצר, תוך שהוא מפזר 1.7 מיליארד שקלים על הישיבות החרדיות רק השנה. חברים יקרים, הבוקר התקיים כנס של חבר הכנסת ולדימיר בליאק על העתיד הכלכלי של מדינת ישראל. הגיעו המומחים הגדולים בכלכלה הישראלית. הגיע גם ראש המועצה של מטה אשר, שיצא בשעה 04:30 מהבית כדי להגיע לפה. הגענו כדי לשמוע על היום שאחרי. הגענו כדי לשמוע מה עושים אחרי המשבר. כל אחד בתורו הציג את כל הסכנות הכלכליות האורבות למדינת ישראל. ונחשו מי לא הגיע? אפילו לא חבר ממשלה אחד, אפילו לא חבר ממשלה אחד של מדינת ישראל בא להקשיב. הגיעו שני חברי כנסת מהקואליציה, ינון אזולאי וקרויזר, ובזה נגמר הדיון. לא הגיעו אחרים. נתניהו בשנת 1996 וגם ב-2003 דיבר על האיש השמן והרזה, ששיבח את המגזר הפרטי שעל כתפיו נושא את המגזר הציבורי, נתניהו שהיה מתגאה בישראל כהייטק ניישן. היום ביבי, שנת 2024, מייבש את ההייטק, מנוע הצמיחה החשוב של מדינת ישראל, שאחראי ל-20% מהתוצר וכ-53% מהיצוא. נתניהו שנת 2024 קורא להם: חבורת אליטיסטים, אנרכיסטים, שמנסים לגנוב את השלטון. נתניהו שנת 1996 ידע לקחת החלטות קשות. נתניהו שלא מחכה לדקה ה-91, עד שהאסון מתפוצץ לנו בפרצוף, כמו שקרה לנו ב-7 באוקטובר. נתניהו מודל 2024 הוא דחיין כרוני. דחיין, לא בכיין. גם בכיין, אבל דחיין כרוני, דוחה את מתווה הגיוס, דוחה את עסקת החטופים, דוחה את המינוי של הרב הראשי, דוחה את מינוי נשיא בית המשפט העליון, דוחה דיונים על התקציב הבא. ומה התוצאה? דחייה בהתאוששות של מדינת ישראל. נתניהו ששם בעדיפות עליונה את היחסים הדו-מפלגתיים של ישראל עם ארצות הברית, ולא מסכן אותם בשביל מסע יחסי ציבור. נתניהו שהאמין במערכת המשפט ואכיפת החוק. נתניהו שאמר, ואני מצטט: אני מכיר את המערכת המשפטית שלנו ואני יודע שהיא פועלת על פי החוק. המערכת המשפטית הישראלית היא מערכת משפטית מובהקת, מתקדמת וצודקת. המערכת המשפטית של ישראל היא אחת מהטובות בעולם. וזה אמר נתניהו, אבל מודל 96'. נתניהו שאמר, ואני מצטט: ראש ממשלה ששקוע עד צוואר בחקירות, אין לו מנדט מוסרי וציבורי לקבוע דברים כל כך גורליים למדינת ישראל, כי קיים חשש אמיתי שהוא יכריע על בסיס האינטרס האישי שלו את ההישרדות הפוליטית שלו, ולא על בסיס האינטרס הלאומי. נתניהו של שנת 1996 לא היה מקים ממשלה עם כהניסטים, לא היה נותן את המפתחות של המשרד לביטחון פנים לעבריין מורשע, לא היה ממציא משרד למשיחיסטים שחושבים שהתקופה הזאת היא נס. נתניהו שלא היה מפקיר את הממשל התקין על ידי מינויים הזויים והקמת משרדים ממשלתיים מיותרים בשביל שוחד פוליטי: משרד ירושלים ומסורת ישראל של מאיר פרוש, המשרד לשיתוף פעולה אזורי של דודי אמסלם, משרד המורשת של עמיחי אליהו, משרד ההתיישבות והמשימות הלאומיות של אורית סטרוק, המשרד לעניינים אסטרטגיים של רון דרמר,

שידע להוביל ולא להיות מובל על ידי קומץ סהרורים, נתניהו שאמר, ואני מצטט: ראש ממשלה לא יוכל לכהן יותר משתי קדנציות, אחרי זה הוא צריך ללכת. לא אני אמרתי, הוא אמר. מה שביבי לא הספיק בשמונה שנים, הוא ודאי לא יספיק ב-16 שנים. פוליטיקאי ממולח שכולכם מכירים אמר פעם, ואני מצטט: "יש להחליף פוליטיקאים וחיתולים בתדירות גבוהה, מאותה סיבה", סיום ציטוט. מי שלא יודע, מדובר על טומי לפיד. טומי לפיד אמר את זה: "יש להחליף פוליטיקאים וחיתולים בתדירות גבוהה, מאותה סיבה". הוא ידע בדיוק על מה הוא מדבר, ועל מי הוא מדבר. ואני שואל את חבריי בקואליציה: איך יכול להראות ניצחון מוחלט? התנתקו מהפנטזיה ומהחלומות שלהם, התחברו למציאות בשטח. האם יכול להיות ניצחון מוחלט כשתושבי הצפון כבר כמעט שנה עקורים מבתיהם? ולא יודעים מתי ולאן הם יחזרו? האם יוכל להיות ניצחון מוחלט כשבנינו ובנותינו נחנקים בעזה? ניצחון מוחלט כשכל יום מתחיל ונגמר בהותר לפרסום? האם יכול להיות ניצחון מוחלט כשההורים לא יודעים לאיזה בית ספר ילדיהם יישלחו בשנה הבאה ללימודים? האם יכול להיות ניצחון מוחלט כשהעסקים נוטשים אח הצפון לעורף, והאחרים פשוט פושטים את הרגל ונסגרים? האם יכול להיות ניצחון מוחלט כשהמילואימניקים נמתחים עד קצה יכולתם, נקראים פעם שלישית לצו 8, ולא לקרוא לחרדים להתגייס, כאילו זה לא צו השעה? הנגיד אמר היום, שלהפלת נטל המילואים על המשרתים הקיימים בלבד, יש מחיר כלכלי של 10 מיליארד שקלים בשנה. כל זה יהיה על חשבון הנכדים והנינים שלנו, אותם נכדים ונינים שיצטרכו לשלם את הריביות הגבוהות של הגירעון החסר. האחריות הזאת היא של הממשלה. האם יכול להיות ניצחון מוחלט כשכל החטופים עוד לא חזרו הביתה? אז אני מוכן לעסוק איתכם עסקה: תחזירו את נתניהו של שנת 1996, ונקים ממשלה חדשה. אבל כולנו יודעים שנתניהו הזה כבר לא קיים. נעלם, התאדה. נשארנו עם הנמר מנייר. אם תצליחו למצוא אותו, אני חותם לכם עכשיו. עד אז, תשאירו את המפתחות ולכו הביתה. יש לנו מספיק מה לתקן.

תודה לחבר הכנסת דוידסון. אני חושב שרבים מאיתנו היו שמחים לחזור לגרסה של עצמנו ב-1996, אבל אלה החיים. בכל אופן אני מתכבד להזמין את כבוד השרה מאי גולן להשיב בשם הממשלה.

מאי, לא אמרתי מילה עלייך. שמעתי. הייתי עדין לחלוטין,

אני נולדתי רגועה. ככה הייתי מתאר אותך תמיד. אדוני היושב-ראש, רק אציין שאתה נראית טוב בכל גרסה.

ככה פותחים נאום.

מתחנפת ליו"ר - - - למה? מה אני צריכה להתחנף אליו? רואה? הם לא מסוגלים לפרגן אחד לשני ביש עתיד. לאמיר אני מפרגן גם פה עכשיו. גם לי אתה מפרגן בכל הזדמנות. אדוני היושב-ראש הנכבד, כנסת נכבדה, כמדומני, חבר הכנסת דוידסון, הגישה את ההצעה הזאת הגב' בן ארי,

ואתה השבת. יש עתיד הגישו את זה. חתומה על זה הגב' בן ארי. רציתי לוודא.

יכול להיות שהם התחלפו ברשות דיבור, אבל הסיעה מגישה את זה. קראתי את זה כדי לוודא את הדברים שנכתבו שם,

על החתום: חברת הכנסת מירב בן ארי. אם זה לא נכון, אנא אתם מוזמנים להגיד לי. הנאום? לא, יקירי, הצעת האי-אמון. הסיעה. לא, תקרא. חברת הכנסת מירב בן ארי. אתם חלק מסיעתה, אז מה שהיא כתבה שם, היא מייצגת גם אתכם. כנראה שאפריע לכם בריב הבא.

לכן אני פה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני מתכבדת להשיב להצעת האי-אמון של סיעת יש עתיד שהגישה הגברת בן ארי והשיב עליה חבר הכנסת סימון דוידסון, כמובן בשם כלל מפלגתה הלוא היא יש עתיד. בראשית דבריי, ולאור הצהרתו ברדיו, אני מבקשת קודם כול להכיר תודה על אישור חיסול הארכי-מחבל מוחמד דף, שהתבצע על ידי ראש הממשלה - - גברתי השרה - - - תקשיב,

אני אגיד עליכם דברים טובים.

כדאי לך. יו"ר הסיעה חותם על כל ההצעות, כי ככה זה הנוהל בכנסת. אז מבחינתי זה בשמה.

אני עונה לה, לכם, לכולכם.

תדעי שלא היא אישית. בראשית דבריי אני באמת רוצה להכיר תודה, לאור הצהרתו ברדיו על אישור חיסול הארכי-מחבל מוחמד דף, שהתבצע על ידי ראש הממשלה יאיר לפיד, ראש ממשלתכם, וכבר עכשיו אני מבקשת להודות מקרב לב לעתיד לבוא על חיסולו של סנוואר, בעזרת השם, וכמובן על ניצחון במלחמה ושיקום הכלכלה על ידי טלפתיה לפידית ייחודית, שהיא באמת ייחודית רק לראש מפלגתם.

הגב' בן ארי שחתמה בתור יו"ר הסיעה על הצעת האי-אמון הזאת כמו ראש מפלגתה, קובעת מסמרות ועובדות כאילו בינם לבין המציאות קיים איזה דבר או חצי דבר, כמו למשל שבעוד שחיילינו הגיבורים נלחמים בעוז על גבול הצפון ובלב רצועת עזה, יש מי שקובעת,

כי לעולם לא ננצח. כך כתוב בהצעת האי-אמון שלכם. חיילינו ברגעים אלו מחלצים משדה הקרב פצועים, נלחמים שכם אל שכם מעל הקרקע ובתת-הקרקע, משאירים מאחוריהם משפחות,

ילדים ונשים מתוך אמונה שלמה בצדקת הדרך. מאות סרטונים מדי יום קוראים לממשלה ולעומד בראשה לא לעצור. אנחנו נלחמים עד הסוף. להלן דוגמה אחת מהיום, אחת, שקיבלתי:

אני מבקש בכל בקשה אם תוכל להעביר לשרה מאי גולן את הדברים הבאים, וכך נכתב: שלום כבוד השרה. שמענו הבוקר את אחד הנאומים שלך. אני מבקש לומר לך שאני וכמה מחבריי לא הצבענו לכם בבחירות ודעותינו ככל הנראה שונות, אבל לשמוע את המילים שלך מול הדברים של האופוזיציה והמפלגה שאני הצבעתי לה, יש עתיד, אני מתמלא בבושה.

כמו חבריי מגויסים לסירוגין מעל 200 ימי מילואים. אנחנו ברגע עזה בשכונת רימל, לוחמים מול פחדנים שבכל מפגש אתנו בורחים כמו עכברים אבל אנחנו קורעים להם את הצורה. המוטיבציה של הלוחמים כאן בשמיים, ואנחנו דבקים במשימה להרוג אותם אחד-אחד, עד האחרון שבהם. אני מבקש להודות לך על הדברים שאמרת, ועל המוטיבציה שנתת ללוחמים בדבריך. אני מבקש ממך להמשיך להשמיע את הדברים האלה, מול אלה שמחלישים אותנו. דרך אגב, כך הוא כותב, אנחנו לא שומעים כאן דקה של חדשות. איך ששומעים את החדשות, ישר כל החבר'ה צועקים: לסגור מהר. אנחנו מבקשים. רק דברי חיזוק ואחדות עד לניצחון. ועדיין, עדיין למשמע הדברים האלה, יושבים כאן פירורי אופוזיציה, שאומרת להם: לעולם לא ננצח.

לנו הם קראו אופוזיציה מופקרת. זו הבדיחה. חבל שהיא יותר עצובה ממצחיקה. זו אותה ממשלה שפחדה להביא להצבעה בכנסת את מה שכינה ראש מפלגתה של הגברת בן ארי: הסכם היסטורי. חיזבאללה שיגר סך הכול שני כטב"מים לסיבוב ראווה לעבר מאגרי הגז, מתוך ידיעה שבראשות ממשלת ישראל יושב ראש ממשלה ללא ממשלה, וישר, ישר קיבל את מבוקשו, בדיוק כמו שאתם יודעים: בכל מחיר. ממשלה שהגיעה לכמה דקות והוקמה על בסיס גניבה פוליטית מושחתת, נתנה מראש לארגון טרור שטח ריבוני של מדינת ישראל וזאת לאחר שנים שישראל בראשות ראש הממשלה בנימין נתניהו סירבה, וניהלה משא ומתן כמו שרק, אבל רק, נתניהו יודע וזה למרות כל המאמצים והלחצים הבין-לאומיים מסביב שלא פוסקים לרגע. ומה מספר היום אותו ראש ממשלה? שזה היה בים. שם, רחוק, בים.

עכשיו, צריך להבין: ממי שומעים את כל הפנינים? ממי שמצהירים מעל כל במה שמדינת ישראל חייבת לשלם כל מחיר. עוד הגדילה בהצעתה מגישת הצעת האי-אמון הבאמת-מאוד מאוד מאוד חשובה הזו, וכתבה פתרון על פי חזונה, וכנראה גם חזונכם: "בהיעדר תוכנית מדינית ליום שאחרי", ואף הגדילה והוסיפה: "מה שיציל את המדינה ויחזיר את החטופים זה החלפת הממשלה. ישראל צריכה שינוי, ישראל צריכה בחירות.

שלשום. אוה, "שינוי". כמה זמן לא שמענו את המילים שינוי וריפוי. באמת, לא התגעגעתי, אבל לא שמענו אותן הרבה זמן. ומי אמור, על פי הגב' בן ארי וסיעת יש עתיד, לרפא אותנו? כמובן, ראש מפלגתכם, הלוא הוא יאיר לפיד. איזה לפיד בדיוק? היא לא ציינה, זה של הבוקר, זה של הצוהריים, העיקר לפיד. ולגבי התוכנית המדינית, גם כאן לא פירטה. את גמישות התוכנית היא השאירה לראש מפלגתה,

אתם אוהבים דברים גמישים, זה שקבע בין היתר בבוקר שרצועת עזה חייבת לעבור לרשות הפלסטינית, ובערב אמר שהרשות הפלסטינית כבר לא רלוונטית. ראש ממשלה בעיני עצמו, שיוצר מציאות שלא קיימת. זה שקבע שבעת מלחמה לא עוסקים בפוליטיקה, ובטח לא בחירות, ויום למוחרת, רק יום למוחרת, לא הרבה זמן, קבע שזו העת לבחירות,

פעם אחת הוא אף קבע ששר אוצר חייב להיות כלכלן, ופתאום, כשהוא ישב על כיסא שר האוצר, כמובן שהקשר בינו לבין כלכלה הוא כמו הקשר הישיר שלו לממלכתיות, פתאום שר האוצר כבר לא חייב להיות כלכלן, הפלא ופלא. פעם הוא גם סיפר לפני בחירות שהוא יקים ממשלה בלי הרשימה המשותפת, ומייד אחרי, עם הרשימה המשותפת. ועוד ועוד ועוד. לא, זה לא קרה

גבירותיי ורבותיי הנכבדים והיקרים, אני באמת יכולה לעמוד כאן על הבמה שנים, שנים, ולתת דוגמאות למכביר. אבל בגלל שהזמן של כולנו באמת יקר, אני מעדיפה להפנות את כולכם לצפות בנחת בקטעים הרבים של הלפיד והיפוכו. ואגב, לאור כמות החומרים המיוצרים ברמה היומית,

שיש לא רק את הלפיד והיפוכו, בשבילך במיוחד חבר הכנסת שירי אלא גם את הלפיד היומי, הלפיד הלילי, הלפיד המצוי ולפיד השיסוי. במיוחד בשבילכם. בשביל

הרי בסוף מי לא יודע שפוליטיקה זה עניין של פשרות ואפשרויות, מה האלטרנטיבה או מה ההצבעה שתייצג את דעותיו של המצביע באופן הטוב ביותר? וכאן, תתפלאו, אני יודעת שגם כמה חברים כאן במליאה ירימו גבה ויופתעו ממה שאני הולכת להגיד,

כאשר ישנם דברים שאני רואה עין בעין עם מי שכתבה את הצעת האי-אמון הבאמת-מאוד מאוד חשובה הזאת, הגב' בן ארי, זאת,

אני צריכה לציין, טרם כניסתה למפלגת יש עתיד, כשהיא התחברה לדנ"א המדהים שלכם, יש לציין, בכל הקשור לאמת ועובדות, אני רואה שאתה מחייך, חבר הכנסת שירי. זה היה במיוחד בשבילך. לשמוע מסיעתו של ראש ממשלת ישראל "אמת ועובדות".

יש לי עוד הרבה דברים טובים לומר לך. אז,

דווקא יכולנו לשמוע את האמת מייד, חבל, תשמע, אני אומרת דברי פלא, במיוחד בשבילך. באמת בזמנו, טרום הזיגזוג - - - אני יכול לשאול אותך

מרוב ששמעתי מילות שיסוי על נתניהו, אני הרגשתי - - - ממש לא.

נתניהו ככה ונתניהו ככה ונתניהו ככה, באמת אין אחדות כמו הנאומים האלה.

גם הצעת האי-אמון, באמת אני מציעה לך, חבר הכנסת רון כץ, לקרוא אותה, אחדות וקירוב לבבות מאין כמותם. אבל אני פרגנתי לו. אה, באמת? אבוי לנו אם כך נראה פרגון.

אני עוד ממשיכה. אז, בזמנו, באמת טרום הזיגזוג, יכולנו לשמוע את כותבת הצעת האי-אמון הזו, את האמת כמו שראתה אותה, וענתה לשאלת המראיינת לגבי תפקודו של ראש הממשלה שלכם,

וכך היא ענתה: תשמעי, מבחינה מקצועית לא ראיתי אותו בוועדות, לא בכנסת, לא באיזו חקיקה מיוחדת, אני אומרת לך בכנות.

כאשר נשאלה הגב' בן ארי לגבי דעתה על התפקידים שמילא, כששאלה אותה המראיינת: את חושבת שהוא הביא הצלחות או הישגים? היא ענתה באמת בכנות לא אופיינית, יש לציין: כשר אוצר הוא היה גרוע מאוד, גרוע מאוד, אין ספק בכלל. שר האוצר הכושל ביותר. ואם חשבנו שזה היה במקרה, לפעמים קורות טעויות,

היא חזרה על דברים דומים בריאיון אחר לשאלת המראיין, כשנשאלה: מה לדעתך אני צריך לעשות כדי להיכנס לפוליטיקה: היא אמרה לו: תעשה פעילות ציבורית. ענה לה המראיין: יאיר לפיד עשה פעילות ציבורית? והיא השיבה לו מייד: עזוב אותך, זו הדוגמה שלך? כאילו, בוא.

אז אם נתבונן טוב לתוך העובדות, נבין כי כלום לא השתנה, לא נוכחות, לא ועדות, לא חקיקה, לא כנסת. בעניין הספציפי הזה,

אני בטוחה שיש הסכמה על דברי הגב' בן ארי מקיר לקיר בבית הזה. ככה זה, כשדוברים אמת יש הסכמה מקיר לקיר. הלפיד היומי טרח הרי לזעוק מעל כל במה שהוא ומפלגתו יילחמו לביטול הפגרה.

הוא וחבריו, הרעשנים,

ואני אומרת את זה באמת - - בחיבה.

לספסלי האופוזיציה, זעקו וצעקו: בושה זו אחת המילים שלכם בטאבו,

אך כהרגלכם, דיבורים לחוד ומעשים לחוד.

אדון לפיד קישט את תחתית טבלת הנוכחות מקרב כלל חברי הכנסת. הוא בילה במהלכה בסך הכול עשר שעות בלבד בעבודה למען הציבור במשכן. כמו תמיד,

אותן סיסמאות על מעמד הביניים, אותה שנאה, אותו פילוג לציבור האמוני, שהוא אבי-אבות המפלגים לאריות הנלחמים בעזה, למשפחתם ולמי שמייצג אותם בבית הזה. כל היום ראש האופוזיציה מרעיל את השיח על "משיחיים קיצוניים" ככה הוא קורא להם: "משיחיים קיצוניים". שמעתי אותו אומר איך כל הכסף של התקציב הולך לחברים של השרה אורית סטרוק. אין גבול לרעל שיוצא לו מהפה.

חבל שאתה אומר שאתה צודק.

אורית סטרוק, ששמונה מילדיה נמצאים עכשיו בשדה הקרב, חבר הכנסת רון כץ.

זה לא קשור. קשור מאוד. חבר הכנסת פורר, גם להצעת האי-אמון שלך נגיע,

כרגע זה יש עתיד. מה אפשר לצפות ממי שגדל בבית הגידול של חדשות 12? ואני אחזור ואומר: שרה ששלחה שמונה מילדיה לשדה הקרב, הם שווים פחות מהחברים של ראש הממשלה שלכם אולי מצפון תל אביב, יאיר לפיד, או מהחברים שלכם מנחלת יצחק?

בואו תספרו לי. מאיפה הם שווים יותר? רק להם כנראה מגיע תרבות, חינוך, מטרו, רכבת קלה. ואתם מדברים על אחדות. אין גבול להסתה ולבושה. אני רוצה לספר, שלום לכם, כשהגעתי ליישוב עלי בשבעה של ללי דרעי, היקרה כל כך, לנחם אותה ואת משפחתה על נפילתו של בנה הקדוש סעדיה יעקב, השם ייקום דמו, שמסר את נפשו למען עם ישראל, היו שם מאות לוחמים על מדים, מאות, על מדים ועל אזרחי, עם נשק לגופם. מלח הארץ אחד-אחד.

כולם היו עם ציצית על גופם. אני שואלת את אדון ראש הממשלה בעיני עצמו לפיד: אלו קיצוניים בעיניך? מה קיצוני בהם? אני שואלת. זה בדיוק מה שהוא אומר: קיצוני ומשיחי.

אני לא מדברת עליך. אתה יודע טוב מאוד על מה אני מדברת, חבר הכנסת דוידסון.

הלוחמים הגיבורים האלה ייזכרו בדברי הימים של עם ישראל, אדון לפיד. איך אתה לא מתבייש בכלל להעלות אותם על דל שפתיך המורעלות? אל דאגה, הם עוד יכבשו את שדרת הפיקוד העליון, הם יכבשו את 8200 ואת הטייסות, בדיוק כמו שהם כבשו את בה"ד 1, על אפכם ועל חמתכם. בדיוק, אגב, כמו שנאת החרדים שלו. חוק הגיוס, באמת מעניין אותו חוק הגיוס. לא מעניין אותו שילוב חרדים מתוך אמונתם והתאמתם האמיתית למסגרות, שיוכלו לשמור על אורח חייהם. הוא הרי כמו עורך דין שממש מתפרנס מאותו תיק במשך 30 שנה, ולא רוצה לסיים אותו, ומתמקד רק בו. למה הוא מתמקד בזה? כדי שהוא לא יצטרך, חס ושלום, רחמנא ליצלן, לדבר על אידיאולוגיה. זה כבר טאבו. אז רק שיהיה לכם ברור, אנחנו נדאג שיהיו חרדים לא רק בגדודי הלוחמים המסורים והיקרים, השם ישמור אותם, אלא גם בגלי צה"ל, גם בדובר צה"ל, גם במחנה, והכי חשוב, בפרקליטות הצבאית, קודש-הקודשים שלכם. ואז נראה כמה אתם, הליברלים והדמוקרטים, באמת בעד שילוב וגיוס של חרדים. מאי, יש גם היום. מעט מאוד יש, חבר הכנסת כץ. לא רק שיש גם היום, הם גם עושים אחלה עבודה בלדרוש שכולם יתגייסו לצבא.

אתם לא בדיוק נותנים להם לבוא לידי ביטוי.

זה בגלל שעליזה לא פה? אז אני צריך לצאת.

אתה רוצה לקרוא, אתה יכול לקרוא לה, בוא נראה אם אני אפסיק.

אתה מוזמן לנסות.

וכמובן, לקראת סיום הצעת האי-אמון כתבה ברוב חוצפתה הגב' בן ארי, בשם הסיעה שלכם, אין עתיד: נתניהו ושותפיו מפקירים את אזרחי ישראל ובוגדים בחיילי צה"ל ובלוחמי המילואים. אני רוצה שתשמעו את המשפט: נתניהו, אח שכול, כן? ושותפיו מפקירים את אזרחי ישראל ובוגדים בחיילי צה"ל ובלוחמי המילואים. תתביישו לכם, כולכם, שאתם חתומים על החרפה הזאת. אתה יכול לחייך עד מחר, חבר הכנסת כץ.

תתביישו לכם, שבאמצע מלחמה אתם חתומים על החרפה הזאת. את יודעת מה מצחיק

איזו עזות מצח יש לך לכתוב שאנחנו בוגדים בחיילים ובמילואימניקים,. אנחנו - - כן, הם מבקשים סולידריות מכל העם. - - שבכל הלוויה אנחנו שומעים את ההורים, הגיבורים והקדושים פוקדים עלינו: אל תעצרו, אל תעצרו.

שכל יום מקבלים סרטונים מלוחמים, שמבקשים מאיתנו להמשיך עד לניצחון והשבת החטופים. אתם מעיזים לדבר על בגידה בלוחמים? תתביישו לכם. עוד כחלק ממאמצי האנטי-הסברה של לפיד הוא התראיין ברדיו באנגלית ואמר, הוא התראיין בשפה האנגלית, כהסברה לעולם, תקשיבו טוב, ואמר: אני מאשים את הממשלה הישראלית שלא עושה את המעשים הפשוטים, כמו להגיד: ליבנו נשבר על מותם של ילדים בעזה. כי ילדים לא אמורים למות במלחמות של מבוגרים.

באמת נראה לי שמערך ההסברה הלאומי צריך לקחת את לפיד לאיזו שיחה אישית ולהסביר להוד גאונותו,

הוד גאונותו,

שלא מדובר כאן במלחמות של מבוגרים, כאילו יש כאן איזושהי סימטריה בין הצדדים. מה שיש כאן זאת מלחמה של אור וטוב מוחלט מול רוע מוחלט, מלחמה של חוד החנית מול מפלצות נאציות, שמסתתרות מאחורי אוכלוסייה אזרחית, זה מה שיש כאן. אתם ביש עתיד וחבריכם במחנה הממלכתי, שהצלתם מהדחה את הגיס החמישי עופר כסיף, אתם מדברים. כולנו, כולנו, כל חברי הכנסת כולל כולם, שמענו את כסיף מקלל את חיילי צה"ל וקורא להם קלגסים רצחניים ופושעי מלחמה.

אתם הצלתם את זה.

הגב' בן ארי, שחתומה ברוב גאון על האיוולת הזאת של הצעת האי-אמון, שהצביעה נגד הדחתו של כסיף, לא נמנעה, לא הרכינה ראש, הצביעה נגד, אתם וכל החברים שלכם כאן, שמבחינתכם הגיס החמישי הזה ראוי לכהן כחבר כנסת, אתם צריכים להתבייש. אתם הפלתם את הממשלה ביחד עם הסיעות הערביות.

אתה מדבר? אני לא אדבר על מה שדיברנו על עופר כסיף.

מספיק, חבר הכנסת כץ, אני לא אביך אותך, די. מספיק, מאי, מספיק.

בפעם הבאה שאת כותבת הצעת אי-אמון, הגב' בן ארי, על חברי הממשלה, ואני מצטטת שוב - - - שחררי אותה, היא לא פה.

רוצה שאני אפנה אליך?

אתה רוצה שאני אפנה אליך? את יכולה לפנות אליי. היא לא פה, מאי, היא לא פה. אתה רוצה שאני אפנה אליך במקום? אתה שבאת ואמרת לי שצריך להדיח את עופר כסיף ואתה לא מבין איך זה קורה? לא הבנתי.

אז אני לא פונה אליך, אל תפריע לי.

אני גם היום - - - אל תפריע לי, חבר הכנסת כץ.

גם היום אני אומר את זה.

את לא - - - אני לא יודעת איך אתה יכול ליישר קו עם הדבר הזה. אז באמת בפעם הבאה ואני

כל פעם שתפריע לי אני אחזור, חבל. הוא לא יפריע יותר.

אם את פונה אליו אישית, אז הוא משיב.

לא, לא, אז הוא לא

מתי נאמר דבר כזה בזמן מלחמה מאיזשהו גורם אופוזיציוני או קואליציוני? מתי, ריבון העולמים? אני מזמינה אותך לשמוע את הלוחמים הגיבורים והקדושים שלנו, לשאול אותם מה דעתם על השותף שלכם עופר כסיף. אני בטוחה, באמת בטוחה, שהם ישמחו לדבר עם מי שבזכות האצבע שלה, כשהצביעה נגד הדחתו, המשת"פ הרעיל הזה ממשיך לשבת כאן ולקבל משכורת ממשלם המיסים, כולל אלה שנלחמים עבור שהוא יחיה פה בביטחון. ראש מפלגת אין עתיד, כשכיהן כשר החוץ של מדינת ישראל, עמד באוהל בנגב לעיני העולם כולו וקבע שאלחרומי נפל. עד היום, עד היום, אין אדם אחד במדינה שיודע על איזה קרב הוא דיבר. זה היה בדיוק כמו שקבעה בזמנו שרת הפנים בממשלתכם שלפיד כל שבוע עושה פיגוע מדיני. כמו למשל כשהוא קבע סטנדרטים חדשים לאנטישמיות וכל העולם כולו תמה, איך שר החוץ של מדינת היהודים לא מבין את ההבדל בין אנטישמיות כלפי יהודים לבין מה שקרה לשבט ההוטו, או בכל סכסוך אחר, לצורך העניין. בדיוק זה, לדעת הגב' בן ארי ומפלגתה, מה שמדינת ישראל צריכה כרגע, את האופוזיציה המופקרת שתמכור את ישראל בכל מחיר. אז למען הסר ספק, ולא שאני חושבת שישנו איזשהו ספק,

מה שצריכה ישראל כרגע בעיקר זה שקט ממכם,

אני מתכבד להזמין את חבר הכנסת עודד פורר לנמק את ההצעה מטעם סיעות ישראל ביתנו והימין הממלכתי, בבקשה. בבקשה, עד עשר דקות לרשותך. תודה, אדוני היושב-ראש. חברי הכנסת, אני לא יודע אם שמעתם, אם אתה שמעת, את מנהיג דגל התורה, הרב לנדו, קובע שתלמידי הישיבות לא יתגייסו בצו ראשון, לא יגיעו לצו ראשון. כאילו הוא עושה לנו טובה בכלל. הוא מחליט, יגיעו לצו ראשון, לא יגיעו לצו ראשון, כאילו השירות הצבאי הוא איזושהי רשות. כנראה שהוא חושב שלגבי הציבור החרדי זאת רשות ולגבי ציבור אחר זאת חובה. אף אחד לא שואל אותנו. הבת שלי קיבלה צו ראשון בשבוע שעבר. אף אחד לא שאל אותי לפני, לא התקשרו אלי לשאול אותי: תגיד, אפשר לשלוח צו ראשון לבת שלך? אתה מסכים? זה בכלל לא עומד על הפרק. תפיסת העולם המעוותת הזאת, שחושבת שיש פה חצי עם שצריך לשרת בצבא והחצי השני פטור לגמרי, היא תפיסת עולם שצריכה לעבור מן העולם. וזה לא קשור לשום תירוץ. אני לא צריך להסביר למה הם צריכים להתגייס, אני לא צריך להסביר למה כולם חייבים בגיוס במדינת ישראל. זה הדבר הבסיסי, זה הדבר שעליו מושתתת המדינה הזאת, זה הדבר שעליו אנחנו נלחמים היום. ריבונו של עולם, חיילות וחיילים מחרפים את נפשם בהגנה על העם והארץ. אין דבר יותר קדוש מזה, אין קידוש השם יותר גדול ממה שהלוחמות והלוחמים שלנו עושים בדרום, בצפון, על הגבולות. אז אנחנו צריכים לחכות שהרב לנדו יסכים שישלחו צו ראשון. הם יגיעו,

הם יעשו לנו טובה, הם לא יעשו לנו טובה, זאת החובה שלהם. זאת החובה של הממשלה לגייס אותם היום. זה הדבר הבסיסי ביותר שהם צריכים לעשות. ובתוך כך, בתוך אירוע שבו העם נלחם, אנחנו בכל בוקר מתעוררים להותר לפרסום שמאחוריו שמות ההרוגים, ועוד שמות של פצועים רבים שאנחנו אפילו לא שומעים את השם שלהם, ואנחנו מדברים על אלפים רבים, אדוני היושב-ראש, בתקופה הזאת, כשצה"ל זקוק לכל חייל וחייל. כשכל אזרח צריך לאחוז בנשק כדי להגן על היישוב שלו, כדי להגן על הגבולות, בתקופה הזאת לא רק שהממשלה הזאת מקדמת חוק של פטור מגיוס לכולם ומחפשת עוד ועוד קומבינות כדי לפטור מגיוס, היא גם מקבלת את ההחלטה האומללה הזאת שמוסיפה חטא על פשע, שאומרת לא רק שלא נגייס את הציבור החרדי, אלא שגם נאריך את שירות הסדיר למשרתי הסדיר, ולא רק שנאריך את השירות הסדיר למשרתי הסדיר, גם נאריך את שירות המילואים למשרתי המילואים. משמע, הממשלה הזאת הצליחה להמציא פטנט חדש, הם קובעים משוואה מיוחדת: מי שמתגייס ומשרת, ישרת יותר, ומי שלא, ירוויח. למה ירוויח? כי באותו יום שהם מאשרים את הארכת השירות הסדיר, יושבת ועדת השרים לחקיקה ומאשרת חוק.

מאשרת חוק של חובת ייצוג לחרדים בשירות המדינה, סליחה, ברשויות המקומיות ובכל החברות ברשויות המקומיות ובכל מקום שאפשר לדחוף אותם. ואללה, כל הכבוד. אולי חשבתם על חוק חובת ייצוג לציבור החרדי בצה"ל? למה שלא תקבעו שבכל יחידה בצה"ל ישרתו חרדים בדיוק כפי האחוז שלהם באוכלוסייה?

בג'ובים ברשויות המקומיות ובשירות הציבורי? מה קורה ביחידות צה"ל? הדבר הזה זו פשוט תפיסה הפוכה לחלוטין שאותה מובילה הממשלה הזאת. מי שמשרת ישרת יותר, ומי שלא משרת ירוויח. וכל זה קורה מתי? לא בימי שגרה. כל זה קורה כשאנחנו במלחמה. זאת כבר לא שאלה של ערכים, אדוני היושב-ראש, זאת לא שאלה של ערכים, שהיא שאלה שכבר ענינו עליה את התשובה הברורה מאליה, שכולם צריכים לשרת. זו שאלה של צורך, זה צו השעה, אנחנו זקוקים לכוח האדם הזה. ואני אגיד לך יותר מזה. הציבור החרדי רוצה לשרת בצה"ל. אני ראיתי את החבר'ה האלה הצעירים מגיעים לשטחי הכינוס כדי לחלק סנדוויצ'ים, כדי לעזור. כל מה שהם רצו זה רק ללבוש מדים ולהיכנס פנימה. ההנהגה שלהם מנסה לכלוא אותם ולסגור אותם, חס וחלילה שייכנסו לשירות הצבאי, כאילו הצבא הוא נגד התורה. אז מה תגידו לכל בני הציונות הדתית? לכל תלמידי ישיבות ההסדר? לכל בוגרי המכינות האלה? תלמידי חכמים, שלומדים תורה ומשלבים תורה ועבודה, תורה ושירות צבאי, אלה שיום-יום אנחנו רואים לצערי את השמות שלהם בפצועים, בהרוגים. הם לא תלמידי חכמים? הם לא בני תורה? מישהו נתן לכם איזושהי בעלות על התורה?

אותה השתמטות היא חילול השם, אדוני היושב-ראש. אז הממשלה הזאת מצד אחד חוטאת לתפקידה כשהיא משחררת ופוטרת עשרות אלפים משירות בזמן מלחמה, אבל מה היא גם עושה בניהול המלחמה?

בשבוע שעבר קיימנו דיון על חיבור עזה לחשמל, החלטה של שר הביטחון, אושרה על ידי המל"ל, זאת אומרת על ידי ראש הממשלה, אחרי שמצהירים ומספרים לנו, אחרי 7 באוקטובר הם לא יקבלו יותר חשמל והם לא יקבלו יותר מים והם לא יקבלו דלק. מכניסים להם דלק ומכניסים להם משאיות עם ציוד, מלאות בכל טוב, ובסוף גם מחברים חשמל לעזה. ומייד אחרי שזה קורה, מה עושים שרי הממשלה? בועטים את הכדור מאחד לשני. כולם לא אחראים, כולם לא קשורים לעניין הזה, כאילו זה איזה משהו שמרחף, יש איזושהי אישיות שמרחפת מעל שעושה את כל הדברים האלה, שמחברת את עזה לחשמל ושגם מחליטה על שחרור מחבלים. חברים, השולחן הזה, הריק, שולחן הממשלה הריק הזה, אתם אלה שעושים את זה, אתם אלה שמשחררים מחבלים, אתם אלה שמחברים את עזה לחשמל, אתם אלה שמעבירים דלק למחבלים בזמן שהחטופות והחטופים שלנו נמקים במנהרות החמאס.

אחרי שאנחנו רואים את הכישלון בחזית הצבאית, אנחנו מסתכלים מה קורה בחזית האזרחית. ותראו איזה פלא, מה הצליחה הממשלה הזאת לחולל בחזית האזרחית, מעבר לזה שלראשונה מאז קום המדינה האויבים שלנו השתלטו על יישובים וכבשו ממש ב-7 באוקטובר יישובים בתוך שטח ישראל, ממשלת ישראל הנוכחית קבעה רצועת ביטחון בתוך שטח ישראל, פינתה יישובים שלמים, עשרות אלפי אזרחים ישראלים הפכו להיות פליטים בארצם כבר למעלה מתשעה חודשים. והממשלה, במה היא עוסקת באשר לאותם פליטים? באשר לאותם יישובים בדרום ובצפון? היא עוסקת בשיקום? בדרך שלהם לחזור חזרה?

מינוי הפרויקטורים. כמה ישיבות מוקדשות עד שמצאו את מינוי הפרויקטורים, שברור לחלוטין שזה לא מינוי פרויקטורים, זה עוד ג'ובים, עוד תפקידים, כדי שתהיה עוד ביורוקרטיה. הרי יש שר לפיתוח נגב וגליל. במשרד לפיתוח הנגב והגליל יש שתי רשויות: יש רשות לפיתוח הנגב, יש רשות לפיתוח נגליל. בכל רשות כזאת יש מנכ"ל, יש יועצים משפטיים, יש מהנדסים, יש כל מה שצריך. הרשויות האלה פועלות.

גם לאורך השנים זאת הייתה הדרך הכי טובה לפעול לפיתוח הנגב והגליל. הרשויות האלה יכולות גם לקבל תקציב מהמדינה וגם לאסוף תרומות. בשביל מה צריך עוד פרויקטורים? קחו את הרשות לפיתוח הנגב. אתם רוצים לעבות אותה בעוד כוח אדם כי יש יותר משימות? להוסיף לה תקציבים?

בשביל מה צריך לחכות למינוי פרויקטור אחד כשממנים בהתחלה את אבי כהן, אחר כך אומרים שזה לא אבי כהן, זה יהיה מישהו אחר, אחר כך מביאים את האלוף הזה? אנחנו כבר תשעה חודשים בתוך האירוע, עכשיו רק צריכים לאשר את האלופים האלה, לבנות להם מנגנון, לגייס להם לשכה, לייצר סביבם עוד ועוד ביורוקרטיה, במקום לעשות את הדבר הפשוט, הבסיסי, אדוני היושב-ראש, והוא לנהל, לנהל את העסק הזה. ולסיכום, מילה אחת רק לגבי הפגרה, אדוני היושב-ראש, פניתי גם אליך בעניין הזה. הדבר המדהים הוא שבממשלה הזאת מוכנים לדחות את הפגרה ולבטל אותה עבור דבר אחד. השר גולדקנופ, ירום הודו, מוכן לדחות את הפגרה ומציע לבטל אותה.

כדי שאפשר יהיה להעביר חוק השתמטות שיאפשר לציבור החרדי להמשיך ולהשתמט משירות צבאי. איבדתם את זה לחלוטין. התנתקתם לחלוטין מהמציאות. הדבר הטוב שאתם יכולים לעשות הוא פשוט להתפטר.

ואני מתכבד לקרוא שוב לשרה מאי גולן, נמצאת איתנו, להשיב על ההצעה מטעם הממשלה. בבקשה, גברתי.

- - - אני מסדר את הלו"ז שלי לפי - - - שמעתי שהלכת לבקש שיקצרו אותי וזה לא עבד.

לא ביקשתי שיקצרו אותך.

מי יכול לקצר אותך, מאי?

אולי אתה חושב שאתה יכול לנסות.

כל אחד והפנטזיות שלו. את רואה איך אני הבוגר יותר?

אתה שיא הבגרות, אתה ומפלגתך. למה זה לא מסתדר לי? תראי שבגללך חושבים להכניס בתקנות שגם לשרים יהיה זמן. לא שמעתי.

תיארתי שזה לא חשוב.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, הגעתי שוב, אני מתכבדת להשיב בשם - - - מה, אמסלם ביוון?

אני מתכבדת להשיב בשם ממשלת ישראל על הצעת האי-אמון השנייה, והפעם הצעת חברי הכנסת זאב אלקין וחברו חבר הכנסת עודד פורר, חברי הכנסת פורר ואלקין. יש לציין שזו כבר פעם שנייה שאתם מגישים את אותה הצעה, כמעט זהה, ואני שואלת את עצמי אם הסיבה לאותם טיעונים היא פועל יוצא של הממשלה הקודמת בה הייתם חברים, אותה ממשלה שדאגה לשלוח את אחת המשלחות הגדולות בעולם למשבר האקלים, והרצון שלכם להיות ירוקים ולחסוך בדפים, או סתם שעמום. אז לפי הבנתי, בפעם הקודמת כבודם כנראה לא הבינו את תשובתי, שהייתה מאוד מפורטת,

או שסתם, שוב משעמום, החלטתם לפתוח חוג מפלגתי להצעות אי-אמון בתחרות קלישאות במקום להצטרף למאמץ המלחמתי. מהכתובים, אני ממש מבינה שקשה לכם בלי הגיבושים הקואליציוניים שבנט ולפיד היו מארגנים לכם, אני מבינה.

אני, בניגוד אליכם, לא נושאת כאן מעל בימת הכנסת המכובדת את אותם דברים חוזרים אלא אני מקבלת על עצמי ביקורת אמיתית, שאולי לא הבנתם את הסבריי כהלכה ולכן אני באמת אעשה מאמץ ואנסה לחדד אותם שוב בדרך אחרת. אולי, אולי, בעזרת השם יתברך, הפעם תבינו.

אני אענה לכם ממש לפי פרקים. חבריי, פתחתם את הצעת האי-אמון בכותרת: ממשלה עם שתי ידיים שמאליות,

כששמעתי את זה משניכם, אני חייבת להגיד ששפשפתי את העיניים שלי שוב ושוב, וחשבתי לעצמי שבוחן מציאות זה באמת מכם והלאה. וכעת לגופם של דברים.

חבר הכנסת פורר וחבר הכנסת אלקין מוטרדים מכמה נושאים, אז אני באמת אנסה להשיב ולהסביר שוב ושוב, נושא אחר נושא. הנושא הראשון שמטריד את חברי הכנסת הוא נושא הכלכלה.

המשק הישראלי באמת למוד מלחמות ומבצעים, מגפות, מגמות ומשברים עולמיים, בכל אלה עמדה כלכלת ישראל ביציאה צומחת תודות לאזרחי ישראל החרוצים ובזכות ההון האנושי מהגבוהים כמעט בכל פרמטר עולמי. זה מפריע לי. סליחה, רבותיי.

דברו בחוץ. יש קפה, יש פרסה, יש הכול, בחוץ. מתנצל.

אין ספק שחוסר ודאות יוצר דאגה, ובמקרה שלנו גם כלכלית. אבל לצערנו הרב, זו מלחמה שנכפתה עלינו בכוח ובאכזריות, ומדינת ישראל מוכנה לשלם את המחירים הכלכליים מתוך הבנה שחיים קודמים לכול. ביחס לדאגתכם באמת הגדולה והכנה למפונים מצפון הארץ - - - כנופיית פתח תקווה, ביום שישי אצל אילן, לא פה, בחייכם.

זו לא כנופיה.

לא, זה מפריע לי. באמת זה מפריע. אני לא שומעת את עצמי. אני לא צריכה לצעוק. השר ארבל, לא מתאים לך, להם כן, לך פחות. חבר הכנסת פורר, אנא, זה קצת מפריע. אנחנו לא רוצים שהשרה גולן תצעק.

זה לא נעים לאף אחד. ביחס לדאגתכם הכנה למפונים מצפון הארץ, אני באמת מבקשת לבשר לכם כי ממשלת ישראל רואה בהגנה על תושביה ערך עליון, ובכך מממנת ובצדק את עלות שהייתם בבתי מלון, למי שבוחר בכך. כמו כן, השיקה ממשלת ישראל את התוכנית לסיוע עסקים, רחב יותר ממשבר הקורונה, וזאת לאחר למידה שהוכחה כאחראית וצודקת. גם שם הרי כולנו זוכרים את זעקות השבר של האופוזיציה, מומחי האולפנים מטעם עצמם, וקריאות המומחים למיניהם בליווי ניתוחי מחיר לנינים שלנו, כמה הם ישלמו, כמה הם ישלמו. ברוך השם, באמת ברוך השם, ישתבח שמו לעד, גם מזה המשק יצא בחוזקה ובצמיחה. כמו כן, ממשלת ישראל מסייעת למשפחות המילואימניקים, שהם עטרת ראשנו, אם למישהו יש ספק, וזאת מתוך כבוד אדיר והכרת תודה. הם ימשיכו להיות בראש סדר-יומנו למרות כל השקרים והתעמולה שנשמעים ללא הרף.

נמשיך. שוקי ההון, דיברתם על שוק ההון, גם כאן, תרשו לי לנסות להרגיע את דאגתכם הכנה. זה לא שלא שומעים את חברכם הכתב מתן חודורוב, הפרשן הכלכלי, שפותח כמו לפני איזה שנה את המהדורות בעת הרפורמה על זה ששער הדולר עלה פיפס, והיורו עשה איקס. זה לא בגלל שהוא חזר בתשובה או משהו כזה, שלא תתבלבלו, אלא כי תאמינו או לא, הפלא ופלא, יש בשורות טובות, ממש כך. ברגעים אלו ממש,

כמו במשפט ראש הממשלה בנימין נתניהו ישנו עוצר דיווחים, עוצר דיווחים מדהים. אז אני אדווח לכם וארגיע אתכם במקומו. אני באמת שמחה מקרב לב לבשר לכם כי שנת 2024 מחייכת לשוק ההון הישראלי, בזמן שהמדינה כולה עדיין עסוקה במלחמה היסטורית, מדד הדגל תל אביב 35 עלה ל-10.96%, מתחילת השנה ועד היום, ואילו המדד השני בחשיבותו, תל אביב 90, עלה ב-4.84% גם כן באותה תקופה, מהגבוהים בעולם המערבי. בה בעת הדולר בעלייה קלה של 0.5% מתחילת השנה, מה שהתרגלנו בשנה שעברה שמראה על אמון ואופטימיות של המשקיעים בשוק המקומי לגבי מצבנו הכלכלי מול העולם. האמת טוב, זה די מדהים לראות את מי שהגיש את הצעת האי-אמון הזאת, את כלל חברי הכנסת של סיעתו של ליברמן יוצאים. טוב, ככה זה כשאין מה לענות.

אחרי שנה של כהונת שר האוצר ליברמן, הם יצאו בדיוק בחלק החשוב,

חבל, באמת שבשבילם מעניין, חבל. אחרי שנה של כהונת שר האוצר ליברמן והרפורמות האדירות שעשה למחירי הקוקה-קולה והחד-פעמי, וכמובן, הרפורמה לחיסול החקלאות,

חבר הכנסת פינדרוס היקר? הייתי באמת שמחה לעמוד כאן ולפרגן על הכסף הרב שפעולות אלה הביאו לאזרחי ישראל, אבל זהו, שלא,

הכישלון ברפורמת החקלאות הביאה את מחירי הפירות והירקות לעלות דווקא, ענפי חקלאות שלמים קרסו. איפה חבר הכנסת פורר שיגיב על זה?

לצערי, דוח של אגף סחר חוץ במשרד החקלאות חושף שלמרות הורדת המכסים והגידול בכמויות הירקות המיובאים, לא רק שלא נצפתה מגמת ירידה במחירים, אלא ישנה עלייה. וכמובן, כמו שהזהרנו, היבוא של הירקות בא על חשבון הייצור המקומי, שדווקא כעת נחוץ יותר מתמיד. וכך על הישגי הרפורמה הבאמת-אדירה של קוקה קולה,

חבל להכביר במילים, אני סמוכה ובטוחה שאתם כבר מבינים לאן זה הולך. עוד בהמשך הצעת האי-אמון שלכם בממשלה, כתבתם על הדשדוש הצבאי ועל זה שחמאס משקם את יכולותיו הצבאיות, וכמו שלפיד ראש ממשלתכם, גם שלכם, הסיעה של ליברמן, בממשלה שבזכותכם הוא זכה להקים, גם אתם כמוהו קבעתם בנחרצות כי לאחר תשעה חודשים ניתן לקבוע בנחרצות כי מטרות המלחמה לא יושגו. לגבי הדשדוש הצבאי, חבר הכנסת אלקין, חבל שאתה לא כאן, לאור ניסיונך הרב והתפקיד המשמעותי באמת שמילאת בממשלה הקודמת לצד ראש הממשלה בנט, ראש הממשלה ההיסטורי בנט, כולנו זכינו לראות איך במבצע הרואי ממש, בעיצומה של שבת, שבת קודש, סיגלתם לעצמכם את תפקיד המגשרים בין רוסיה לאוקראינה. מזל שיש להם אתכם, ניסיון שלצערנו לא צלח, לא צלח, מה לעשות. אבל אני בטוחה שגם אתה, חבר הכנסת אלקין, שמעת בעיצומו של המבצע כמו כולם את הלשעברים למיניהם ואת מומחי האולפנים מטעם עצמם קובעים שתוך זמן קצר מאוד רוסיה תכבוש את אוקראינה. מה קרה בפועל? מה קרה בפועל, חבר הכנסת פינדרוס? אתה יודע מה קרה בפועל: רוסיה הגדולה כבר שנתיים עדיין בלחימה, והסוף לא נראה באופק. הדלקתי את המליאה עליך. לצערנו הרב, כולנו מבינים כי בעולם של היום לא מכריעים מלחמות במהירות, אלא באורך רוח ובנחישות, כמו דאעש, כמו אל-קאעידה. אין זה סוד כי אם זה היה תלוי רק בממשלה והלוחמים בשטח, עזה הייתה נראית היום אחרת לגמרי. אבל בהחלט, אני לא אשקר ואומר שמבחינתי היה מקום לעוד, בהחלט היה מקום לעוד. וכמו שאמרתי באחד מנאומיי לא מזמן,

להשאיר חותם, שילד בעזה בעוד 80 שנה יספר לנכדיו מה עשו היהודים למי שרצח וטבח ואנס ושחט אותם, שיספרו. אבל לצד זה, כמו שאתם מבינים, ואתם מבינים היטב, ממשלת ישראל לא מתמודדת רק בזירה אחת, ממשלת ישראל נאלצת בעל כורחה להתמודד עם מצב שלא היה כמותו מקום המדינה, הן בחזיתות השונות והן בחזית הבין-לאומית והפנימית שאתם, אתם, חבריי, מגישי הצעת האי-אמון המגוחכת הזו, חברי כבוד בה. להזכירך, חבר הכנסת אלקין, יו"ר מפלגתך מר גדעון סער, כשכיהן כשר המשפטים, מינה את היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה ואת פרקליט המדינה עמית איסמן, כשאתם בהצעת האי-אמון שהגשתם כאן מסבירים לנו מה משדר חולשה מול חמאס, ככה אתם מסבירים לנו. אולי כדאי שלרגע תפנו אצבע מאשימה לעצמכם ולמינויים שאתם ביצעתם, פרקליט המדינה שאתם מיניתם, אתם, על אף התנגדותם החריפה של ארגוני הנשים, שאתם טוענים שרק אתם מייצגים כאן, באופוזיציה הקדושה. הוא הודה בפה מלא שהוא זה שאישר את פתיחת החקירה השערורייתית נגד לוחמים גיבורים, בחשד למה? תשמעו טוב: בחשד לרצח מחבל נוח'בה ב-7 הארור באוקטובר, כשבמדינה מתוקנת, כל מדינה מתוקנת בעולם, הם היו אמורים לקבל פרסום הוקרה היום. היועצת המשפטית לממשלה, שאתם מיניתם, אתם, על אף חוסר ניסיונה בתחום הפלילי והחוקתי, אמורה מתוקף תפקידה להשתמש בכל סט הכלים המשפטי הנתון בידיה כדי לעזור לממשלה ולהנהגה הישראלית לצלוח את המכשולים המשפטיים בדרך לחיסול האויבים, לא הממשלה, האויבים, ולא להחליף מקצוע איפשהו שם בדרך ולהיות התזונאית הראשית של הנוח'בות שאנסו, שחטו והרגו ורצחו ילדים, נשים וגברים. מדוע הם לא מקבלים פירות?

האוכל שלהם לא טרי, האוכל שלהם לא בריא, כך דואג משרדה. פירות העונה, לא סתם. פירות העונה, נכון, חבר הכנסת שקלים, פירות העונה. חס וחלילה, שלא נביא משהו שהוא לא בטרנד למחבלי נוח'בות. ממש עוד שנייה כל הצוות שלה ישב ויקלף תפוחי עץ ויגיש להם בצלחת, שחלילה הם לא ייחנקו מהקליפה.

בניגוד לראש ממשלתכם לפיד, ראש הממשלה של כל האופוזיציה, כן? שממנו אין לציבור המחנה הלאומי והציוני שום ציפייה, באמת שום ציפייה, whatsoever, אתם בהרבה יותר מסוכנים, הרבה יותר. עכשיו נשאלת השאלה למה, כי אתם מדברים ימין,

מדברים ימין, אולי אפילו באיזשהו back of your mind, בתת-מודע שלכם, אולי אתם אפילו חושבים ימין, אבל מה אתם בעצם? אתם בעצם הזרוע המבצעית לא רק של השמאל אלא של השמאל הקיצוני במדינת ישראל. הרי מה אתם מציעים? מה כל הסיסמאות האלה של משרדי היח"צ של קפלן?

ריבון העולמים, אתם לא עומדים מול הציבור ומציגים את מה שאתם באמת חושבים, מה שאתם באמת מציעים כתוכנית פעולה, והכי חשוב, הכי חשוב, איך אתה מתכוונים להשיגה? כי אני עד עכשיו לא הבנתי, אולי יש איזה ציבור חכם ממני שמבין, על איזה בחירות אתם מדברים בדיוק? על איזה בחירות? אתם באמת באמת מאמינים שאילו הייתה כאן עכשיו הממשלה המהוללת הקודמת הייתם מנהלים את המלחמה הזאת טוב יותר?

עם זועבי ומרצ?

הרי אתם אלה, אתם אלה שעשיתם את כל ההכנות לכניסת הרשימה המשותפת על ידי פיצול בל"ד.

אתם הרי יודעים את האמת, אז מה אלה כל ההצגות והסיסמאות האלה שלכם? לא הבנתי מה אתם חושבים, שכל העם זה ערוץ 12 ו-13? מה עובר לכם בראש? אתם הרי אפילו לא הצלחתם להעביר חוק תקנות יו"ש, שהוא חוק ציוני בסיסי. גם אותו לא הצלחתם להעביר. אביגדור ליברמן תיפקד מחצית מהזמן כפסיכולוג של איילת שקד ושל מאזן גנאים, אז אני לא מבינה על מה אתם מדברים, למען השם. הרי רק תראו, רק תראו ותיווכחו מי עומד לידכם ממש עכשיו בהפגנות, עכשיו ולאורך השנה האחרונה: שלום עכשיו, שוברים שתיקה, ארגון עדאלה,

שקמה ברסלר, אולמרט ואהוד ברק בכבודו ובעצמו. תראו לאן הידרדרתם. אז אתם מדברים על ניצחון? אלקין, אני פונה מפה אליך, למרות שאתה לא כאן. אתה שחקן שחמט ופוליטיקאי, האמת, את החלק של הפוליטיקאי, אין מה לומר, לקחת כמה צעדים קדימה, אז בוא פשוט תגיד לנו איך אפשר להקים ממשלה עם מריצות ובלי חרדים, פינדרוס, נכון? הוא רוצה מאוד, בוא נעזור לו, עם מריצות ובלי חרדים, בלי ליכוד, בלי בן גביר, בלי סמוטריץ'. בוא תסביר לי, חבר הכנסת אלקין, כי אולי יש משהו שכולם לא מבינים אבל אתה כן. זה ככה עם שחקני שחמט,

הם מבינים הרבה לפני כולם, נכון. בוא תגיד לנו איך לנהל קואליציה, איך בכלל ניתן לנהל קואליציה כשכל ראש מפלגה מועמד בפני עצמו להיות ראש ממשלה, שהרי גדעון סער רוצה להיות ראש ממשלה, בנט חושב שיש לו הערת אזהרה בטאבו על כיסא ראש הממשלה,

מבחינתו זה ברור, גנץ מגובה בסקרים,

לפיד, מספיק לו להיות מועמד לראש ממשלה, ובתנאי שיהיה לו את כרטיס הנוסע המתמיד. אם תיקחו את זה ממנו זה לא יקרה. אני אישית לא אתן לזה לקרות. נורא כיף לי להסתכל עליכם, מה אני אעשה? נו, אלקין, אז איך מקימים ממשלה? מעניין אם מישהו שמע,

את הרב דרעי על כוונתו להיות ראש ממשלה, את הרב גולדקנופ, את הרב גפני. מישהו שמע אותם? אצלכם כולם ראשי ממשלה. מה לעשות, כולם ראויים כנראה. אתה יודע, וזה מופנה לכלל האופוזיציה, יש משפט מעניין ששמעתי בהרצאה על כלכלת ישראל לפני כמה שנים. מסתבר שזה משפט מוכר מאוד בחוג לחשבונאות, שלא ידעתי, שאומר את הדבר הבא: אמת ויציב, עדיף יציב. אז במקום לחרחר ריב ומדון,

כי הרי זה לא הזמן להירפא מהביביפוביה הפוביומטית שאוחזת בכם ובמנהיגיכם כבר זמן רב.

אחרי המלחמה תלכו לטיפול, תנסו. הרי אלקין, הרי גם אתם הצטרפתם לטרנד הממלכתיות, אז לא תעשו מעשה מנחם בגין ותגידו "הינני"?

זה הזמן לפוליטיקה קטנה? הרי אתם יודעים, ואתם יודעים היטב, שאין סיכוי ל-1% ממה שאתם מדברים עליו בממשלת שמאל,

וזה לא משנה בכמה שמות מכובסים תקראו לה,

אז במקום באמת להיכנס לממשלה ולחזק אותה מימין, אתם מצטרפים, למי? ליש עתיד ולמרצ? דרך אגב, חבר הכנסת אלקין, ראיתי איך תקפת את לפיד, ראש הממשלה שאתם הכתרתם, על זה שהוא תמך בעופר כסיף לפני חודשיים, אז מה זו הצביעות הזאת? באמת מעניין אותי מה זו הצביעות הזאת. הרי אתה יודע שהוא עשה את זה גם למענכם, למען הגוש, ושהאצבע שלו עלולה להיות חשובה גם בפעם הבאה.

הייתם חלק מגוש המחנה הלאומי. מי כמוני יודעת כמה זה לא פשוט, ואפילו קשה. אבל מעולם, מעולם לא הייתי מדמיינת מהלך כמו שעשיתם.

זה קשה להיות ימני, זה קשה להיות מאמין - - - - - - זה קשה להיות, חבר כנסת סובה, בעד ארץ ישראל השלמה, אני יודעת. זה קשה ללכת עם ולהיות בלי, זה קשה להיות נגד נסיגות, זה קשה להיות בעד תיקון מערכת המשפט החולה, זה קשה להילחם למען החזרת הפקידות לגודלה הטבעי ויישום משילות אמיתית. כל מה שאתם טוענים לכתר, אבל בעצם אין לכם אפילו איזשהו זר שהתייבש מהפרחים. אני בטוחה, אני בטוחה שעכשיו מאוד נוח לכם מיום ההמרה: האולפנים סופר-נוחים, אין כתבות תחקיר עליכם ועל חבריכם, אין זימונים לחקירות באזהרה, הפלא ופלא, ולראשונה לראשונה יש אפילו כתבות מפרגנות וממש מטרייה תקשורתית של הגנה על כל מהלך וכל אמירה שלכם. אבל יש רק בעיה אחת, ואת זה אתם כל הזמן שוכחים: עם ישראל לא מטומטם. העם לא מטומטם. אני שוב אחזור ואדגיש, שמישהו לא יגיד שהוא לא שמע בטעות: לא בכדי העם הושיב אתכם כאן ואותנו כאן.

גם הסקרים שעושים לכם כל פעם כזה נעים בגב, כל פעם מחדש, אתם הרי יודעים שזה לא באמת אמיתי. אתם יודעים את זה. רק תראו איך ראש הממשלה בנימין נתניהו התקבל השבוע בטקס סיום קורס קצינים בבה"ד 1, קורס קצינים קרביים. תשמעו, תשמעו את הלוחמים, את ההורים, את הגיבורים והקדושים מתוך הלוויות והשכול והכאב הבלתי-נתפסים. הם יודעים, הם יודעים שאנחנו נלחמים על הקיום שלנו, והחובה לייצר שינוי אמיתי לדורות הבאים עלינו לטובה,

לכוח ההרתעה. הם יודעים שאנחנו נחושים. גם אחרי שבכל האולפנים הסבירו לנו על משברים מול ארצות הברית והפסקת החימוש, הוא הגיע למרות כל מה שאמרתם. גם כאשר הסבירו שהסתיימה המלחמה ולא ניכנס לפילדלפי, נכנסנו, ראס בין ענכ נכנסנו. גם שפמפמו שכל העולם נגדנו ואנחנו מבודדים בגלל הממשלה, כולם ראו את קואליציה בין לאומית עמדה לצדנו בהגנה מול איראן. אז כמו שאמרתי, אזרחי ישראל מצביעים בשלט. האולפנים, לשמחת כולם, כבר לא רלוונטיים.

נכון מאוד אפילו, ראש הממשלה נתניהו חייב לתמרן בכל החזיתות וממש, אבל ממש, לא עושים לו חיים קלים, בשום תחום: לא המדיני, לא הצבאי, לא הקואליציוני ובטח לא אתם. אבל ברוך השם, אזרחי ישראל מתבוננים ואומרים לעצמם ואומרים לי, לי בכל פינת רחוב,

ממה עשוי ראש הממשלה הזה?

כמות השעות, קור הרוח, הנחישות, החשיבה והאסטרטגיה, שרבים מבינים, לא מעט, לא מעט ממה שקורה, רק בדיעבד, רק אחרי כמה חודשים לפעמים. אני תמיד שואלת את עצמי וכמוני המונים, באיזה עולם אתם חיים? המנהיגים שלכם והממשלה שלכם יכלה לעשות יותר טוב? הרי תשמעו את חבריכם לממשלה הקודמת, שכבר

הוא יחזור.

משהו מצחיק אותך? בבקשה, גברתי, בבקשה. צחקת עליי, גברתי היושבת-ראש? לא, בבקשה.

בואי לא נעשה - - - לא, אני שואלת, על מה צחקת?

לא חייבים לייצר מריבה בכל מקום שבו את נמצאת. אבל גיחכת, את גיחכת, אני שואלת, מה מצחיק? אולי אני גם

צועק עליי ואת קוראת אותי לסדר? - - - אני מבקשת להמשיך לדבר. אני רק שואלת, במה צחקת עליי? - - - אני לא קיללתי אפילו לא קללה אחת. עוד שקר. - - - אף לא קללה אחת. - - - את אומרת דברים

אגב, גם אם לא הייתם למעלה הייתי מתייחסת לנושא. כולנו איתכם. אני רוצה לומר משהו: כולם יודעים שאני הצבעתי בעד עסקה. באמת זאת הייתה אחת ההחלטות הקשות ביותר שעשיתי, לא רק בחיי הפוליטיים אלא בחיי בכלל. אין דבר יותר חשוב היום מלהחזיר את החטופים, ביחד עם כלל מטרות הלחימה,

אבל אני רוצה להגיד משהו שמפריע לי ואני רוצה להגיד אותו כבר זמן רב.

ניהול משא ומתן לא מלמדים בבית ספר, למרות ריבוי הקורסים. את הכישורים האלה גם לא מלמדים באולפנים ואפילו לא בצבא ובאקדמיה. משא ומתן נלמד לאורך החיים, דרך מצב הישרדותי או מקצועי.

כבר בתור ילדה בת שמונה הייתי יודעת איפה לקנות ירקות, איפה לקנות קופסאות שימורים ואיפה מוצרי חלב. גם ידעתי שבשר אני אקנה רק כשאפשר. לימים, כשיצאתי בעל כורחי לעבוד, בגיל צעיר מאוד, הייתי חייבת ללמוד לנהל משא ומתן באפקטיביות אגרסיבית לפעמים, תחילה על השכר שלי, שתמיד זה אמור להיות נמוך, ובהמשך לתכנן מתי להעלות את נושא התנאים,

לחכות להצלחות או להישגים ולקבוע מועד דיון על השכר.

כשישבתי מול אנשי צבא בכירים שהערכתי והערצתי,

הבנתי שישנם כלים בסיסיים במשא ומתן שלא מובנים להם, למרות שהם בעיניי גדולי הדור. כששאלתי קצין בכיר מאוד לשעבר: תגיד, זה דבר בסיסי הרי, שלא להעלות את כל הנושאים כעת בבת אחת,

הרי קודם מדברים על המתווה, ישנים על זה לילה, קמים בבוקר יותר חכמים, וגם ככה מתקדמים להשיג תנאים משופרים יותר. מה גם שראיתי שדרך החשיבה היא בתוך גבולות מסוימים, וזה בסדר, זה שלהם. אותו קצין בכיר אמר לי: גברתי הצעירה, את יודעת שגם הרמטכ"ל לא היה מעולם בדיון שכר? לא רכשתי רכב,

ואפילו בסופר לא יצא לי להיות יותר מדי. גם כשהייתי פעמים בודדות, אז קניתי מתוך רשימה שקיבלתי. אני כל חיי בשדה הקרב, מתעסק בלוחמים, בנשק, במטוסים. מאז התחדדה לי מאוד מאוד ההבנה שגם אם אדם הוא מוערך ומוכשר מאין כמותו בתחומו שלו, זה לא הדבר שמכשיר אותו להיות מוכשר בנושא אחר, שזר לו. כך גם אנחנו. להסכם שלום לא שולחים את יוסי ביילין, לא את כסיף ולא את לפיד, להסכם שלום שולחים את יריב לוין, את רמי לוי, את נתניהו.

כי מראש הממשלה נתניהו לעולם לא תשמעו את המשפט: בכל מחיר, כי אין דבר כזה בכל מחיר. אם תגידו לסנוואר בכל מחיר, הוא יגיד לכם: בעוד 24 שעות כולכם על חסקה בים, במקרה הטוב, ובמקרה הפחות-טוב, תכינו חבל תלייה על צווארכם. והאופוזיציה המופקרת של היום תסביר לנו שנתניהו מתנגד לדרישות הללו כי הוא פועל מאינטרסים פוליטיים לסכל את העסקה. באמת רפואה שלמה שתהיה לכם על מה שאתם אומרים. לא בכדי אמר ראש המוסד השבוע: בלי עקרונות נתניהו לא נחזיר את החטופים, כי רק לחץ צבאי ועריפת ראשי המחבלים יביאו לשחרור החטופים.

בניגוד למה שאמר לפיד באחד הראיונות הבאמת-מהוללים שלו, שצריך להגיד את האמת, לחץ צבאי לא באמת מביא לשחרור חטופים. עד היום החזרנו במבצע צבאי רק כמה חטופים.

חבר הכנסת אלקין, שהגיש את הצעת האי-אמון הזאת, אתה יודע לנהל משא ומתן, אני יודעת את זה. את זה אני באמת יודעת. ראינו מה השגתם בממשלת הריפוי, ועוד יותר ראינו בבחירות האחרונות מול המחנה הממלכתי. באמת, אין מה לדבר, שאפו. הרי בזכות זה אתם בכנסת, אתם והחברים שלכם. מהלך משא ומתן מבריק, אין מה לומר. עכשיו, רק תסביר לי,

בתור נושא מצוין, נותן פחות, כמו שראינו, אבל נושא מצוין, מה יש לך לומר על העניין הזה? הרי כל בר-דעת שמבין דבר אחד או שניים על משא ומתן מבין שלחץ צבאי לא בא לידי ביטוי רק בהיקף החזרת החטופים אלא גם בחיסולים משמעותיים, כמו המנהיגים, שגורמים לטלטלה בארגון, בשדרת הפיקוד, הנזקים המלחמתיים,

החורבות, הריגת מחבלים, השמדת תשתיות ומנהרות, השגת מידע מודיעיני, לחץ על אוכלוסיית הבלתי-מעורבים שתתקומם, ניסיון תמידי להגיע לראשי הנחש ועוד ועוד.

אלה השותפים שאתם מייחלים להם? זה מה שמדינת ישראל זקוקה לו בעת הזאת באמת? זה הריפוי שאתם מבקשים להיות חלק ממנו? האמת היא שאני יודעת שאני לא אקבל מענה. גם אין צורך במענה, כי התשובה כבר ידועה מראש. הרי אתם יודעים, ואתם יודעים היטב, שסנוואר בונה על לחץ בין-לאומי, על הפגנות ועל בחירות. ואיפה אתם נמצאים במפה הזאת? ישראל נמצאת בתקופה תנ"כית. עם ישראל עומד על הרגליים ולא מוכן עוד להיות מובל כצאן לטבח. הוא יילחם על חייו וינצח. אז אני שואלת שוב: איפה אתם? איפה אתם? איפה אתם נמצאים במפה הזאת? אתם נמצאים עם כל העם והלוחמים, שמגויסים בכל מאודם לניצחון, או עם 2,000 איש מפקירים ומופקרים, שורפי נתיבים בצומת קפלן, ביחד עם האופוזיציה המופקרת? לסיכום, אני חושבת שבעת הזו, במקום לשבת ביציע ולכתוב הצעות אי-אמון באמת פתטיות מאין כמותן ולתת ראיונות מנותקים, אזרחי ישראל כולם, רובם, רובם המוחלט, היו מצפים ממי שמגדיר עצמו כימין ורואה עצמו כמי שמאמין בחיזוק כוח העמידה של ישראל בעת הזו, לעשות מעשה, להתייצב ולומר: ליבי, ליבי במקום הנכון, לא בהפגנות, לא בתמיכה עקיפה בפעולות כאוס, בפילוג ובשיסוי אין-סופי בתמיכת האופוזיציה באמת הבלתי-מעורערת, אין ספק. הציבור יעריך זאת עשרות מונים, אני בטוחה בזאת, הציבור ובמיוחד הלוחמים בשדה הקרב. אמרו חכמים הרבה יותר מאיתנו, מכולנו פה, שמקום שבו בעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד בו,

כלומר מעלתם גדולה ממעלת אלו שלא חטאו מעולם, מפני שהם כובשים את יצרם הרבה יותר מהם. אשריכם, עם ישראל היקר ושבי ציון.

חבר הכנסת אלון שוסטר, בבקשה. בזכות הדיבור, אני מזמינה את חבר הכנסת אלון שוסטר לנמק את הצעת האי-אמון מטעם סיעת המחנה הממלכתי בנושא: שר ביטחון לאומי כושל, שאינו מצליח לטפל בפשיעה הגואה. עשר דקות לרשותך, חבר הכנסת שוסטר, בבקשה. שלום ליושבת-ראש, ושלום לחבריי ולחברותיי חברי הכנסת.

אני רק רוצה לומר לשרה - - כן? - - שבסדר-היום מייד יהיה דיון על יום ז'בוטינסקי, ואני מניח שכולנו נדבר על הדר וכו'. אני יודע את האנרגיה, אנרגיית הנעורים השובבה, אבל באמת היה מעבר קצת חריף בדברים שלך כלפי - - - אני יכולה רק להגיד לך שאני עומדת מאחורי כל מילה שלי, גאה במי שאני מייצגת, ואני אמשיך כך לאורך כל הדרך, כל הזמן ובכל הכוח. אני בטוח. לפחות כלפי היושבת-ראש היה אפשר להימנע מקריאת הביטויים והכינויים. בבקשה.

אני הייתי רוצה להתחיל - - - צריך להתאושש,

כן, בהתחלה.

וההתחלה הייתה לפני תשעה חודשים כפול שניים, תשעה חודשים נאבקנו מול המהפכה המשפטית, ותשעה חודשים אנחנו,

נמצאים במערכה משותפת מול אויבים. בראשית הדברים, אם אני לא טועה, זה היה ינואר 2023, וייתכן שזה היה כמה שבועות קודם, הציג ראש הממשלה את היעדים לממשלה, שאני מבקש או בה אני מבקש מציבור הקדושים והקדושות כאן, אלו שכנראה יבואו בהמשך, להצביע כנגדה אי-אמון. אני אשתמש ביעדים שראש הממשלה הציב בפני עם ישראל.

ראש הממשלה, כשהוא היה צריך לומר לנו אילו גדולות ונצורות תעשה הממשלה שהוא מקים או יקים, ציין הוא ארבעה נושאים: הנושא האחד, הנושא הקיומי, הוא עצירת ההתגרענות של איראן, עצירת התהליך של התגרענות הרפובליקה האסלאמית, אותו ראש ממשלה, שלטעמי אחד הכישלונות האדירים שלו בתחום השמירה על ביטחונה של מדינת ישראל היה לשכנע את נשיא ארצות הברית לצאת מהסכם הגרעין. יצאה ארצות הברית הגדולה מהסכם הגרעין, עוד שרשרת של מהלכים, ואיראן המשיכה בעקביות להתקרב יום-יום ולילה-לילה לקראת יכולות הגרעין בקבוצות השונות: יכולת ההעשרה והנשק והפצצה והמעוף. בכל הפרמטרים האלו האויבת המושבעת שלנו איראן הצליחה, התקדמה. בנושא הזה ראש הממשלה יכול לסמן מינוס גדול, וי הפוך של כישלון בעצירת איראן. המהלך השני, ואני מצטט את ראש הממשלה, ראש הממשלה שלנו, ראש הממשלה שנבחר בבחירות דמוקרטיות ואמר מה הוא הולך לעשות, המשימה השנייה אחרי עצירת איראן, שלא קרתה, הייתה הסכם עם סעודיה, הסכם שלום אולי עם סעודיה, יצירת ציר משותף של מדינות מתונות במזרח התיכון אל מול ציר הרשע, יעד פנטסטי, אין כמוהו.

או גם בכך נכשלה הממשלה בראשותו של נתניהו. ולו רק בגלל זה צריך לסיים את תפקיד הממשלה הזו. אנחנו נמצאים במצב שבו אנחנו הדדית נותנים כתף קרה זה לזה. הסעודים והישראלים אינם נמצאים במסלול של שלום אלא במסלול של מלחמה קרה. אני רוצה להפנות את תשומת ליבכם ליעד השלישי שהציג ראש הממשלה, הזנקת הכלכלה. גברתי היושבת-ראש עסקה, מכירה דבר או שניים בתחום, ואני מניח שגם את וגם כל היושבים כאן לא יכולים אלא לומר, כלכלת ישראל החזקה, הבוטחת, בכלכלה הזו מתגלים סדקים, היא בוודאי לא ממריאה. וזה לא רק, זה לא רק בגלל אירועי 7 באוקטובר, תשעת החודשים שקדמו ל-7 באוקטובר היו חודשים רעים ומרים, רעים ומרים ומבשרי אסון לכלכלה הישראלית, רק קדימונים לאותו אסון שיכול היה לבוא אלינו לו מקצת מחזיונות השווא של המהפכה המשפטית היו באים לידי ביטוי, היו מקריסים את הכלכלה שלנו. גם בכך כישלון חרוץ. והינה אנחנו מגיעים לנושא שלשמו התכנסנו. אמר ראש הממשלה, בצדק רב, כי זה היה חשוב מאוד, וזה גם היה בדיון מרכזי בבחירות, והשר לביטחון לאומי העמיד את הנושא על סדר-היום וגם זכה, ככה אני מבין, לאמון ציבורי, השבת המשילות והביטחון, ביטחון הפנים.

בנושא הזה אני נותן לכם את הקדימון גם כאן, כישלון, כישלון טוטאלי: מאז מינויו של השר לביטחון לאומי, מאז כינונה של הממשלה, המשרד לביטחון פנים, המשרד לביטחון לאומי,

הוא עובד עם הממשלה כולה, יש אחריות מיניסטריאלית לראש הממשלה ולכלל השרים, הפשיעה גואה, מספר הנרצחים בחברה הערבית הוכפל והתגבר, וזאת לאחר מציאות מבורכת של עיסוק נחוש, מקצועי, בממשלה הקודמת, שהראתה שאין קסם אבל אפשר לשפר, אפשר לדחוק את הפשיעה, חל זינוק בכמות החיסולים על רקע פלילי בערים יהודיות, בפריצות לבתים, בגנבות רכב ובשימוש בסמים קשים. התופעות האלה מצויות במגמת עלייה מתמדת מאז כניסתו של השר לתפקיד. אני אומר את זה לצערי, משום שזו אחת המשימות הגדולות שעליהן צריך להתפלל שהממשלה תצליח, כל ממשלה. נתונים אלה אמורים להתפרסם בכל רבעון. שימו לב לנקודה: יש החלטת ממשלה מלפני,

שבע או שמונה שנים, ממשלת נתניהו,

שהחליטה שבכל רבעון יש לפרסם את נתוני הפשיעה. לפני שנתיים וחצי, בממשלה הקודמת, פורסמו במאגרי המידע הממשלתיים כל תיקי הפשיעה, אבל בתקופת הכהונה הזו הנתונים הוסתרו, הם לא פורסמו עלי ידי המשטרה ולא הובאו לפרסום מאז אפריל 2023, אלא רק לאחר בקשות חוזרות ונשנות. כשבוחנים את הנתונים רואים שישנה עלייה בכל הפרמטרים מ-2022 ל-2023. רק לדוגמה, בעבירות סדר ציבורי חלה עלייה של 18%; בעבירות רכוש, 10%, וזה המספר הגבוה ביותר זה שנים, בעבירות נגד אדם, 53%, הריגה ניסיון לרצח וכו', ועוד ועוד נתונים קשים. על כך אני מבקש להוסיף את הנתון הבא: המחסור במקומות כליאה, שהוביל בין השאר לפארסה של שחרור האסירים, ובהם מנהל בית החולים שיפא, שאף אחד לא הסמיך אף אחד לשחרר אותו, ואם כן כדאי לשמוע, זה נוצר כתוצאה מכך שהיה מחסור במקומות מגורים. זו בעיה שמ"פ מפקדה בכל גדוד יכול לעמוד בה, והינה אנחנו לא הצלחנו. וגם לזה, אדוני השר, אתה אחראי. אני מבקש לקבוע שפרסום הנתונים לא נתון להחלטת הממשלה. אני מבקש לקבוע שפרסום הנתונים הזה חשוב לתכנון מדיניות, לזירוז מועצות מקומיות לארגן את עצמן. בכל הנושאים האלו ראש הממשלה לא לוקח אחריות על כך שהשר, שיוכל לעשות אולי דברים אחרים, בתחום הזה, אדוני השר, אתה נכשלת. אני מבקש לציין לסיום, המאבק בפשיעה, האלימות אינה גזרת גורל. בעבודה רצינית ועקבית, כפי שהראינו בעבר, נגיע לתוצאות טובות. אני מבקש להצביע בעד הצעת האי-אמון, מכל הסיבות שמניתי. תודה. תודה רבה, חבר הכנסת שוסטר. על ההצעה ישיב השר לביטחון לאומי חבר הכנסת איתמר בן גביר. בבקשה, אדוני השר. גברתי היושבת בראש, חבריי השרים, כנסת נכבדה, לא הרבה פעמים, מר שוסטר, קורה מקרה שבו מישהו שעולה על הדוכן כאן וטוען טענה א' סותר את עצמו במעשיו ובאמירותיו ואומר בעצם טענה ב'. רק לפני זמן קצר ישבת אצלי במשרד, מר שוסטר, ונפגשת עם מנכ"ל המשרד. ולא רק שנפגשת עם מנכ"ל המשרד, אלא שיבחת אותו, אמרת: איזה יופי, שנים על גבי שנים במשרד לביטחון לאומי לא הביאו מרכיבי ביטחון, ועכשיו אתה רוצה להיות שותף באותם מרכיבי ביטחון. אמרת למנכ"ל שלנו: בואו, תעזרו לי, אני רוצה בקיבוצים,

אנחנו נעזור בקיבוצים, אני רוצה בכל מיני מקומות, נעזור גם שם. אני חושב שזה אחד הרגעים שמלמדים מה זו פוליטיקה: בחדרי-חדרים יושבים ונותנים מחמאות למשרד, לאנשיו, מספרים כמה שינוי יש, כי הרי שנים על גבי שנים לא נגעו במשרד במרכיבי ביטחון, לא היה תקציב למרכיבי ביטחון. תמיד המשרד הזה, המשרד לביטחון לאומי, היה בקרן זווית, החצר האחורית, ופתאום באים ומשבחים, אבל מה לעשות, הפוליטיקה גדולה מכם, אז עולים כאן ואפילו לא מתייחסים לנתונים. בוא נתחיל לדבר קצת על הנתונים. אנחנו גם לא באולפני הטלוויזיה שעושים דמגוגיה.

אגב, גם להם זה לא כל כך עוזר. כמה שהם מלכלכים, המנדטים רק עולים. בואו נדבר קצת על תקציבים. למה חסמת אותי בטוויטר? בואו נדבר קצת על תקציבים.

ממה אתה מפחד? בואו נדבר על תקציבים.

חברת הכנסת בן ארי. חברת הכנסת בן ארי. אני באתי לשמוע. תגיד לי למה חסמת אותי, יא פחדן. חברת הכנסת בן ארי, אני מבקשת, תנו לשר לדבר.

יא פחדן, מה אתה חוסם? אני בחיים לא חסמתי חבר כנסת. חברת הכנסת בן ארי, קריאה ראשונה. על מה קריאה ראשונה? 20 דקות אמרו את השם שלי,

הכנסת הזאת סבבה. מירב, מירב, תקזזי אותי, משחררים לך את החסימה.

לא עכשיו, הוא מדבר. את לא היית בדיון הקודם, את לא היית בדיון הקודם.

שיענה על השאלה שלי.

למה אתה מתעלם ממנה, רק כי היא אישה? מה שאתם לא עשיתם 30 שנה - - לא היית בטקס הסיום של המפכ"ל,

- - מה שאתם

חברת הכנסת - - - די.

לשר לדבר, עם כל הכבוד. הוא כבר שריין אותך. אני מתעניינת בזה אחרי שראש השב"כ שיקר לי,

רון, רון, חבר הכנסת כץ, תקשיבו, יש כאן את הכללים:

איזו משמרת? את לא יכולה לקרוא לי בקריאות אם הוא פונה אליי. תבקשי אחרי זה הודעה אישית, לא להפריע.

הוא עונה לך שזה במשמרת שלך. מה במשמרת שלי, למה, אני הייתי השרה?

את היית שרה. חכי, אני אתן לך הודעה אישית, אני אתן לך הודעה אישית. במשמרת שלך הייתה הגירה שלילית. מירב, חברת

תהיה לך הודעה אישית, תהיה לך הודעה

בחצי שנה.

45. אדוני השר, אני מבקשת דקה. אנחנו חייבים לדבר פה בשפה - - - - - - לא להפריע לי,

לא לעזור לי. אני מבקשת לא לקרוא לחברת כנסת, שהיא צריכה להיות במעצר ושהיא עבריינית.

החובה לדבר בצורה הולמת חלה גם על שרים.

אני ראיתי אותה מציתה. היא חלה גם על שרים. אני ראיתי אותה מציתה.

היא צריכה להיות במעצר. - - - אל תעזרי לי. קריאה ראשונה. נעמה לזימי, לא לעזור לי. סיכנת גם את הבת שלך, וגם את האזרחים. לך יש מעל 50 כתבי אישום והרשעות. אתה משתמט מהצבא - - - נעמה לזימי, לא לעזור לי. נעמה לזימי, קריאה שנייה. אתה עבריין סדרתי.

לך יש מעל 50 כתבי אישום ושמונה הרשעות. אתה - - - - - - אדוני השר. אדוני השר, לא לקרוא לחבר כנסת עבריין. לא לקרוא לחבר כנסת עבריין במליאה. היא צריכה להיות עצורה. נמשיך הלאה, כיתות כוננות. מי שהגישו נגדו כתבי אישום. בוא, אתה רוצה שאספר לך - - - חוצפן. כשאני באתי למשרד, 70 כיתות כוננות, זה מה שהיה. סייען טרור.

לא, היא לא משתיקה. היא מהאו"ם. משתיקה, משתיקה, משתיקה. מנהלת את

- - - חבר הכנסת שירי, קריאה ראשונה. נעמה לזימי, קריאה שנייה. הינה, היא באה לשמור עליך. - - - נעמה, קריאה שנייה. אבל אני חוזרת על מה שאמרתי גם לאדוני השר, שהוא חבר כנסת, וגם עליך חלים הכללים: אנחנו צריכים לדבר בצורה מקובלת ומכבדת ושומרת על כבוד חברי הכנסת. ראיתי אותה מציתה. - - - אתה שר המשטרה, ואתה לא תקרא

תצאי ותחזרי בעוד שלוש דקות. לא להפריע לי. לא להפריע לי.

אני פה מדברת בשבילך. תנו לו טישו שינגב את הדמעות.

אז גם על השר חלים הכללים, שאתה צריך לדבר בצורה הולמת, ובלשון מקובלת, ולא לפגוע בכבוד הכנסת או בחבריה. שר משטרה לא עומד כאן וקורא לחברת כנסת, ששומרת על זכות ההפגנה עבריינית. זה הכול.

הוצאתי אותה החוצה. הוצאתי אותה החוצה. כשהם קוראים עבריין - - - עכשיו בבקשה תורך. בבקשה, ואני לא אתן להפריע לו.

אני לא אתן להפריע לו. אני לא אתן להפריע לו. בבקשה. לא לקרוא לנעמה לזימי עבריינית. אני אדבר כשיהיה שקט. עדיף שתאמר לשוטרים לא להרביץ לה. מי שם אותך יושבת-ראש? את כזאת מוטה.

בבקשה. מי שם אותך? חתיכת עבריין.

אתה מוזמן לעיין בסעיף. תעיין בסעיף, הוא חל גם על שרים. את יודעת לקרוא בכלל? אני רוצה להמשיך. 70 כיתות - - - עבריין. הוא, מותר לו לקרוא לי עבריין? הרגע אמרת. כי אתה עבריין. להבדיל ממנה, אתה באמת עבריין.

חבר הכנסת בליאק, קריאה שנייה. חבר הכנסת בליאק, צא מהאולם בבקשה. קריאה שלישית. לא הייתה קריאה שלישית. הייתה קריאה שלישית. תני לי קריאות, אני אצא. הייתה קריאה שלישית. אני עוקבת אחרי הקריאות.

צא, תחזור בעוד שתי דקות. עדיין הוא עבריין. (חבר הכנסת ולדימיר בליאק יוצא מאולם המליאה.) 70 כיתות כוננות. היו 70 כיתות כוננות, ופתחתי 900 כיתות כוננות. אתם, במשמרת שלכם נכשלתם, הרסתם, החרבתם. איך אתה עוד נכשל,

תגבור הימ"מ, תגבור הימ"מ, הוספתי 46 תקנים. הוספתי להם 87 מיליון. עכשיו מעלים להם משכורות בעוד 30%. איפה אתם? במשמרת שלכם אתם הפקרתם אותם. כמה זמן עיכבת את המשמר הלאומי? הפקרתם אותם, הפקרתם.

המשמר הלאומי קם. חבר הכנסת גלעד קריב, קריאה ראשונה. - - - חבר הכנסת גלעד קריב, קריאה שנייה. תודה לחבר הכנסת קריב, אבל. אני חייב להגיד לו תודה - - אז תגיד לו תודה. - - כי אתמול ב-01:00 ניגשה אליי בחורה צעירה ואמרה לי: בן גביר,

הינה, אני הצטרפתי אתמול למשמר הלאומי. למשמר הלאומי. אתם רק דיברתם ודיברתם ודיברתם. אני עשיתי. למה אתה משקר?

יש כבר יחידה בדרום. למה אתה

יחידות הפרוטקשן, הקמתי שתי יחידות, בדרום ובצפון. עוד 30 איש כאן, ועוד 30 איש כאן. איפה הייתם? במשמרת שלכם אתם לא דאגתם. בינתיים הפשיעה עלתה ב-130%. במשמרת שלכם אתם לא דאגתם לזה. לא היה אף - - - אחד. איך שנכנסת הכול חזר.

נמשיך הלאה. הצטיידות חירום באמצעים, אמצעי לחימה, אמצעי הפס"ד, רכבים ממוגנים, אמצעי מיגון אישיים, אמצעים בתחום האח"מ. העלינו את הדברים האלה בהיקף של מיליארד שקלים. מיליארד שקלים. אתם לא מכירים את הסכומים האלה. אתם נתתם כסף למחבלים, אני נותן כסף לשוטרים. זה לא עניין של חלומות. אתם נתתם כסף למחבלים, אני נותן כסף לשוטרים.

אתם נתתם כסף לתומכי טרור, אני נותן כסף למשטרה. אתה יודע כמה אנשים נרצחו במשמרת שלך?

רק מסלפים. הם מסלפים. אבל השיא היה שירות בתי הסוהר. מספר סיפורים - - - - - - חברת הכנסת אפרת רייטן, קריאה ראשונה. גלעד, חבר הכנסת קריב, אתה לפני קריאה שלישית. כשאני באתי ועשיתי את הסיור הראשון בשירות בתי הסוהר, הייתי בהלם. תמיד ידענו שיש שם קייטנה, אבל לראות מה שאני ראיתי בעיניים, לא רק שוקולדות, מרמלדות, לא רק בשר כבש - - אוי,

- - אופני כושר, מאפיות. - - - אחלה, שר הפיתות. צחקתם, צחקקתם. - - - צחקתם, צחקקתם. אחלה, שר הפיתות. 1,500 נרצחים צוחקים. חבר הכנסת גלעד קריב, קריאה שלישית. (חבר הכנסת גלעד קריב יוצא מאולם המליאה.)

הגעתי, והכול השתנה. - - - אין יותר הפקדות, אין קנטינות, אין טיולים בחצר שמונה שעות. אין מקומות כליאה לנוח'בות - - - צפוף, נכון, צפוף להם.

תכף אני אתייחס גם לזה. - - - תכף אני אתייחס לזה. צפוף להם. צפוף להם. נכון, צפוף להם.

אין, אין טיולים בחצר, אין מקררים גדולים. איך שחררת את מנהל בית החולים? אין מעמד דובר. פעם היה מעמד שנקרא מעמד הדובר. הבן אדם שרצח הכי הרבה, הוא ניהל את הכלא. שלחנו אותם לצינוק. אמרנו: מי שמתפרע, מי שמשתולל, לצינוק. והיום? איך הם אומרים: פתחנו תוכנית אבא חטוב שם. ובאמת, אין תנאים, אין מה שהיה. אגב, אני פועל רק לפי החוק, נותן להם מה שמגיע לפי החוק, אבל מינימום, לא מה שהיה. יותר לא יהיה מה שעשיתם. יותר לא יהיה. - - - לא תהיה חגיגה בבתי הכלא. אתה לא תהיה. עכשיו נמשיך הלאה. בנינו בשב"ס בחצי שנה האחרונה, למרות שבהתחלה לא רצו לתת כסף, אחרי זה אישרו כסף, לא נתנו את הכסף בזמן, בנינו עוד 2,000 מקומות, ועכשיו עוד 2,000 מקומות. הכנסנו 5,000 מחבלים, 5,000 מחבלים קלטנו. אז נכון, היועצת המשפטית אומרת: זה צפוף להם, צפוף להם. ואני אומר את זה בצורה הכי פשוטה: למחבלים יהיה צפוף. למה, לחטופות שלנו בעזה - - - - - - - לא צפוף? החטופות שלנו בעזה מקבלות תנאים יותר טובים? - - - אבל היועצת המשפטית באה אליי - - - - - - אני לא יכול לדבר. את לא באירוע. אני מציעה גם לייצר סגנון שקצת פחות מטריף את כולם. הוא השר לשחרור מחבלים, מה לא ברור? בואו נרגיע קצת את האווירה.

בואו נרגיע ונדבר בצורה מכבדת. בבקשה, השר. היועצת המשפטית אמרה לנו: תן להם פירות. תן להם פירות.

כי צריך להיות יותר הומני. לתת להם פירות.

זה אתם. זה אתם. זה אתם.

דואג לגלוטן, דואג לפירות. אין פירות, אין פיתות, אין תפריט. כן, כן, זה מתחיל משם. זה מתחיל משם. - - - חבר הכנסת שירי, אתה לא יצאת. חבר הכנסת שירי, קריאה שנייה. עוד דקה, אין פה אף אחד. אתה פשוט יצאת מרצונך אחרי הקריאה הראשונה. מה שחברי הכנסת לא מבינים, שזה מתחיל בפירות וממשיך בפיתות ועובר למקררים ועובר להפקדות. אתם זלזלתם בזה. - - - חברת הכנסת לימור, גם, אני מבקשת. אבל היום, מהשיחות שלהם, אנחנו רואים. הם אומרים: אוי ואבוי, בן גביר מג'נון. רק לא במשמרת של בן גביר. סיימנו את הקייטנה, את מה שאתם עשיתם

מעבר לזה, אני רוצה עוד קצת נתונים ביחס לשנת 2022. עבירות תקיפה, חלה ירידה של 10%; גרימת נזק לרכוש, 3%; עבירות יידוי אבנים, 18%. - - - די,

די - - - רגע,

אני מתקשר - - - חבר הכנסת שירי. אני רוצה לטעום את הפירות. אבל סליחה, חבר הכנסת שירי, אתה בקריאה שלישית.

לא תוציא אותו.

תתייחס לצעקות שלהם, שנבעו מהרצון שלהם לומר שהנתונים בדבר שיפור הם לא נכונים. אנחנו נשמח שתתייחס.

אתה לא חייב.

נאור שירי, אתה בשלישית.

תחזור בעוד כמה דקות. תשוב בעוד כמה דקות.

גם קשה לכם שלקחתי את ימ"ר ש"י, ואני גאה בזה, ואמרתי להם: אין יותר לרדוף אחרי ילדים עם טושים. המדיניות של השר, שאמר: צריך להתעסק בפשע,

הפלא ופלא, התחילו להתעסק בפשע,

לא משנה מאיזה כיוון, יהודים,

ופתאום הם מגלים עוד ועוד זורקי בקבוקי תבערה, ועוד זורקי אבנים, ועוד מיידים של כל מיני חפצים בכבישים. ככה זה עובד. ככה זה עובד. גברתי היושבת-ראש, אמרת שיש עלייה. יש עלייה ברצח במגזר הערבי. צריך גם לדבר. נמצא כאן מנסור עבאס, שהגן בכל הכוח שלו שלא נוציא צווי מעצר מינהליים נגד אותם פושעים.

לא, גם בגללכם. גם אתם.

גם אתה וגם היועצת המשפטית.

אבל כן יש ירידה בהתפרצויות לדירה. בשנת 2022 היו 4,389, בשנת 2024, 2,772. - - - בגנבה מרכב: 2022, 5,220. אנחנו באמצע 2024. תפסיק לשקר. לא, זה לתקופה האמורה. חבר הכנסת דוידסון, קריאה ראשונה. זה פר-תקופה.

דוידסון, אתה לא יודע לקרוא נתונים. זה פר-תקופה. זה פר-תקופה. חבר הכנסת דוידסון, קריאה ראשונה. זה ביחס לתקופה. אני חוזר שוב: זה ביחס לתקופה. חברת הכנסת לימור סון, גם ככה זה קשה.

זה ביחס ליולי 2022. אז ביולי 2022 היו 5,220 גנבות מרכב, וביולי 2024, 4,878. זה לא נכון. למה לא נכון? כי בחברות הביטוח עשו תחקירים עצמאיים.

הם רוצים להעלות את דמי הביטוח, לעשוק את התושבים, ואתם זורמים איתן, עם חברות הביטוח.

פריצה לעסק, ביולי 2022, 2,651, ואילו היום, 2,217. אז דווקא הנתונים האלה ונתונים רבים אחרים - - - מלחמה. אה, עכשיו אתם רוצים מלחמה?

חבר הכנסת רון כץ, אתה לא בקריאה שלישית? לא. גם שלחתי לך את הנתונים, בשביל שתראי אותם. אז די, כי אתה דקה מקריאה שלישית. - - - תנו לו לסיים. הינה, תראה, השר, כבר לא נשאר מי שיפריע לך. אני אעלה, הוא יברח - - - קריאה חמישית כבר,

רכבים מבצעיים,

מה שלא עשיתם, בינוי תחנות,

מה שלא עשיתם, ציוד מבצעי וציוד מיגון,

מה שלא עשיתם, מעכבי בעירה,

מה שלא עשיתם, טייסת כיבוי, נתתי טייסת כיבוי. - - - והכי חשוב, ואני גאה בזה, כיתות כוננות. - - - אבל להיכנס לא כדי להפריע. חבר הכנסת קריב. זו החלטה שלך. - - - הטיל סנקציות על החבר שלך בנצי גופשטיין. לא, לא, אם אתה מנצל את זה לרעה, אתה יוצא שוב. אתה ביקשת במיוחד, ואמרתי: אם אתה לא תפריע לו, אז בבקשה. כיתות כוננות. - - - כי הוא הבא בתור. אני זוכר מה אמרתם.

אמרתם לי כך, כשדיברתי על כיתות הכוננות, על המדיניות כלי הנשק: המיליציות של בן גביר. למה צריך נשק? למה צריך לחמש את אזרחי ישראל? ומה הסתבר? הסתבר שאם היו שומעים לי, הסתבר שאם הייתם שומעים לי, אז 7 באוקטובר היה נראה לגמרי אחרת. - - - הם באו עם אר.

ג'י. - - - 7 באוקטובר, כישלון שרשום על שמך.

חבר הכנסת גלעד קריב, אני מבקשת. אני עכשיו אומרת, עוד הערה אחת, והוא יוצא מייד, כי הוא עדיין היה בהרחקה. אתה לא יכול להיכנס ולהתחיל שוב להפריע. אפשר להמשיך עוד ועוד ועוד. אבל אני רוצה להגיד משהו אחד על 7, על המשטרה במשמרת שלי: ב-7 באוקטובר המשטרה הייתה הגוף היחיד שתפקד מאה אחוז. - - - אין למשטרה טנקים, אין למשטרה אמ"ן, אין למשטרה מטוסים, אבל יש למשטרה את לוחמי הימ"מ, שהצילו את המצב, יש למשטרה את לוחמי מתפ"א, שהצילו את המצב, יש שוטרי סיור ויש יס"מ ויש סה"ר. יש את כל היחידות שהשקעתי בהן כל כך הרבה. ומה שהסתבר - - - - - - כל היישובים? איפה אתה בבניית הרציפות היום? חבר הכנסת קריב, אני נאלצת להוציא אותך שוב. הכנסתי אותך לפנים משורת הדין - - - אי-אפשר

באמת אי-אפשר לשמוע את השקרים - - - - - - אז תצא - - - יש את כללי הדיבור בכנסת, ואני מתנצלת.

(חבר הכנסת גלעד קריב יוצא מאולם המליאה.) נכון. סליחה, התנצלתי. אמרתי שהנתונים הם לא מדויקים. אני קצת בהלם, גברתי היושבת-ראש. הוא אומר "שקרן מקצועי", ואת אומרת נכון. התנצלתי. בבקשה. - - - למה איפה ואיפה - - - לא, היא אמרה לו נכון. למה איפה ואיפה - - - לא,

התנצלתי, כי הגבתי לגלעד שיצא. לא הגבתי לו. הלוואי שהייתם מכבדים את ראש הממשלה כמו שאתם מכבדים אותו. פשוט לא ייאמן, יושבים - - - - - - חבר הכנסת דוידסון, קריאה שלישית. אני מבקשת לצאת. די, באמת.

אני אמשיך להגיד שב-7 באוקטובר - - - - - - סבלימינל פגוע - - - - - המשטרה במשמרת שלי - - אי-אפשר ככה, אתה לא יכול - - - או הצל או סבלימינל - - - המשטרה, במשמרת שלי, ב-7 באוקטובר, הצילה את המצב, ואת זה צריך לדעת. אני אגיד עוד דבר, יש כאן את חבר הכנסת אלהואשלה, שכל פעם שרואה אותי אומר לי: תשמע, אתם הורסים בתים, אתם הורסים בתים בנגב. אני כבר מסיים. אני גאה להרוס בתים. מה שלא חוקי לא יישאר. נגמרו הימים - - - אתה פושע, אתה צריך להתבייש. נגמרו הימים שלו. נגמרו הימים של מנסור עבאס. נגמרו הימים של מנסור עבאס.

אתה צריך להתבייש.

קריאה שנייה - - - - - - - קריאה שלישית. חבר הכנסת, להוציא אותו.

המליאה.) אנחנו נהרוס בתים לא חוקיים. מה שלא חוקי ייהרס. אתה צריך להתבייש. תתבייש לך. אתה פושע. הם חיים בין הריסות - - - מה אתה צועק? הם חיים בין הריסות.

הם חיים בין ההריסות, אני אומר לך.

אתה הורס אוהלים - - - - - - מנסור, עד עכשיו לא היית פה. עד עכשיו לא היית

במשמרת שלי אני דואג שיהרסו גם בתים מאוישים, כי יש חוק, ויש דין ויש דיין. - - - אני לא אומר "כל הבדואים" יש הרבה בדואים נאמנים למדינה, אני אוהב אותם, אבל יש הרבה שלא נאמנים. יש כאלה שלא נאמנים. ואלה שלא נאמנים צריכים ללמוד שיש חוק וסדר במדינת ישראל. אגב, בסוף בסוף בסוף הם בונים על בתי ספר, על גני ילדים, על גני משחקים שצריכים לשרת אותם.

אני באתי ושיניתי את הגישה, ואני - - אתה חזק על חלשים.

- - גאה בזה, בלשנות את הגישה - - - - - - אתה חלש מול ארגוני פשע. תהיה חזק מול ארגוני הפשע.

אתה חזק על עניים, על חלשים. חבר הכנסת עבאס, קריאה שנייה. אני מבקשת.

בתקופה שלי, לא שלכם. אתם לא נגעתם בהם, את אבו לטיף הכנסנו לכלא. את אבו נימר הכנסנו לכלא. הכנסנו לכלא שמונה משפחות פשע. - - - איפה המשטרה - - - אני אסיים את הדברים עם אמירה ברורה שלי למשפחות החטופים: עמדתי ידועה ומוכרת. אפשר להחזיר אותם הביתה. צריך לעצור את הדלק, צריך להגיד שהומניטרי רק תמורת הומניטרי. כשבאו אליי לשב"ס - - - - - - אתה בממשלה - - - אף אחד לא סופר אותו - - - חברת הכנסת רייטן, קריאה ראשונה.

אתם רק מאריכים אם אתם כל כך מתלוננים. כשבאו אליי לשב"ס ואמרו לי שהצלב האדום רוצה לראות את הנוח'בות, אמרתי: אין לי בעיה שיראו את הנוח'בות, בתנאי אחד: על כל נוח'בה, יימח שמה ושם זכרה, שנמצאת, אני רוצה לראות בעיניים, בווידאו, חטוף או חטופה. שיגידו לי: שלום, איתמר, אנחנו בסדר.

אתם מעולם לא ידעתם לעשות את זה. אני אומר לחבריי בקואליציה: יש לנו יכולת לעשות את זה. בואו נשמר, בואו נתאחד, בואו ננצח. אנחנו יכולים לעשות את זה. תודה רבה. תודה רבה, אדוני השר. הודעה לסגנית מזכיר הכנסת. אחריה, הודעה אישית של חברת הכנסת נעמה לזימי. תודה. ברשות יושבת-ראש הישיבה, אני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק הקמת מאגר מידע גנטי של כלבים, התשפ"ד 2024, שהחזירה ועדת הכלכלה. לקריאה ראשונה, מטעם הכנסת: הצעת חוק-יסוד: ירושלים בירת ישראל (תיקון מס' 3) (הקמת נציגויות דיפלומטיות בירושלים), של חברי הכנסת זאב אלקין ודן אילוז, הצעת חוק להפסקת פעילות סוכנות הסעד והתעסוקה של האו"ם לפליטי פלסטין במזרח הקרוב (אונר"א), התשפ"ד 2024, של חבר הכנסת בועז ביסמוט וקבוצת חברי הכנסת, הצעת חוק לתיקון פקודת החסינויות וזכויות היתר של האומות המאוחדות (ביטול החסינויות וזכויות היתר של סוכנות הסעד והתעסוקה של האו"ם לפליטי פלסטין במזרח הקרוב (אונר"א), התשפ"ד 2024, של חברי הכנסת רון כץ, דן אילוז וקבוצת חברי הכנסת, הצעת חוק להפסקת יחסי מדינת ישראל עם סוכנות הסעד והתעסוקה של האו"ם לפליטי פלסטין במזרח הקרוב (אונר"א) והכרזה עליה כארגון טרור, התשפ"ד 2024, של חברת הכנסת יוליה מלינובסקי וקבוצת חברי הכנסת.

נעבור לדיון הסיעתי בהצעות האי-אמון. הודעות אישיות אחרי ההצבעה. ראשון הדוברים, חבר הכנסת רון כץ, בבקשה. לרשותך שלוש דקות. איפה השר?

יש שר במליאה? האם יש שר תורן? תני לי לנחש, זה בן גביר, והוא ברח כי אני עליתי? אז נחכה לו. מישהו ראה את בן גביר? כל פעם שאני עולה, הוא בורח. מישהו יודע אולי איפה הוא? לא.

מישהו מהסיעה של בן גביר יודע?

אתה השר התורן? איך הביאו את השר היחיד שמתפקד בממשלה? נו, באמת. גברתי היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, ראינו עכשיו מופע, אי-אפשר להגדיר את זה בשפה אחרת. עומד פה השר לביטחון לאומי, ממציא נתונים, מבלבל את המוח, משקר פה על הדוכן ואומר הכי הרבה: אני ואני ואני, אני עשיתי,

אני אמרתי, אני נתתי. אני, אני, אני, אני. אף אחד לא סופר אותו. זה כל כך עצוב שבכל פעם שאני עולה לדוכן הדבר הראשון שהוא עושה זה בורח. הוא שכח את הטלפון שלו פה. בוא, בן גביר, תבוא, תשמע את האמת: אף אחד לא סופר אותך בממשלה. אתה מאיים, מאיים, מאיים, מאיים, ומה? לאן תלך? לאן תלך? תחזור למה, לשבת באופוזיציה? להתחנן למירב בן ארי לקחת אותך לסיורים בכלא? לאן תלך? זה השר שאנחנו מדברים עליו.

אזרחי מדינת ישראל צריכים להבין עם מי יש לנו עסק: הוא מתעסק בפיתות, הוא מתעסק במיטות, בחדר כושר, אבל במשמרת שלו הוא קיבל 450 מיליון שקל לבנות מתקני כליאה, והוא לא בנה מתקן כליאה אחד. כתוצאה מזה שוחררו נוח'בות. הוא אשם בזה ששחררו נוח'בות, ולא סתם נוח'בות, מנהל בית החולים שיפא שוחרר, כי הוא לא עשה את העבודה שלו. אם נמשיך ונדבר על בכיינים, אתמול היה מופע מושלם של בכיינות בממשלת ישראל. יש פה שר שאולי שמע את הבכיינות של ממשלת ישראל. אתמול במשך שעתיים, בזמן ישיבת ממשלה, הקרינו סרטון ערוך, מיוחד, שמדבר על כמה מאיימים על ראש ממשלת ישראל.

אני נגד כל סוג של הסתה, אבל אני נגד, נגד הציניות שמשתמשים בה, הציניות שבה לא מדברים על שום דבר אחר, לא מדברים על 120 חטופים, לא מדברים על הסתה נוראית שיש נגד ראשי ערים, היועצת המשפטית לממשלה, חברי כנסת פה בבית הזה, הסתות מטורפות, הסתה מטורפת שהייתה קודם.

- - - את יודעת - - - אתה יודע שהבן של ראש הממשלה הקודם נפתלי בנט, שלחו לו מעטפה עם כדור הביתה?

איזה שטויות אתה מדבר - - חבר הכנסת שקלים, קריאה ראשונה. - - הוא בוגד - - חבר הכנסת שקלים, קריאה שנייה.

אתה יודע כמה פעמים ביום מסיתים נגד כל המפלגה של יאיר לפיד? חבר הכנסת שקלים, קריאה שלישית. די כבר,

אתה יודע כמה מסיתים? מישהו הקדיש ישיבת ממשלה שלמה לדבר על ההסתה נגד ראש האופוזיציה, נגד ראשי ערים? אתה מדבר על הסתה? מישהו עשה דבר כזה בבית הזה?

ושיהיה ברור: הסתה לאלימות היא פסולה משני הכיוונים, אבל הטיפול בה צריך להיות זהה לשני הכיוונים. לא יכול להיות שיקדישו

כן, כן, ראיתי. איזה דיון סוער. גברתי היושבת-ראש, שמעתי את השר שקוראים לו השר לביטחון לאומי. הוא אומר על המפכ"ל: המפכ"ל היה צייתן. לפגוע במפכ"ל ככה, להקטין את המפכ"ל כאן, לפני כל חברי הכנסת וכל האומה, כל מי שרואה אותו ושומע אותו, הוא צריך להתבייש, כי המפכ"ל עושה את העבודה שלו. כשר שאחראי על המשטרה בא ופוגע במפכ"ל, שר אחראי על המשטרה ופוגע במפכ"ל שלו. אבל ציפיתי לשמוע מהשר על הרציחות שמשתוללות במגזר הערבי. לפני שבועיים עליתי לכאן ודיברתי על הנרצחים במגזר הערבי,

103 נרצחים, שבועיים עברו, 127 נרצחים. כל יום נרצח. אבל מי ששומע את השר, חושב שהביטחון האישי של אזרחי מדינת ישראל במצב הכי טוב. מספר הנרצחים בחברה היהודית הוכפל, גנבות הרכב כמעט והוכפלו, הביטחון האישי של אנשים ברחובות, אפס, אנשים מפחדים לצאת מהבית, ואני שומע את שר הביטחון הלאומי מדבר כאילו אנחנו במצב הכי טוב מבחינת ביטחון אישי במדינת ישראל. שווייץ. אבל ביטחון אישי בעצם אין, אין ביטחון אישי במדינת ישראל, נהפכה למדינה שהכי מפחיד לצאת בה לרחוב. אני רוצה להגיד לכם עוד דבר, אני רציתי לדבר על הצפון ועל כל מה שקורה בצפון, אבל אחרי ששמעתי את השר מדבר ככה על המפכ"ל הצייתן, הייתי חייב להגיב גם לשר לביטחון לאומי. את מה שקורה בצפון אני לא מצליח להבין. הצפון מופקר לגמרי, כאילו מדינת ישראל החליטה לוותר על הצפון. יותר מ-60,000 תושבים נעקרו מהבתים שלהם ונמצאים מחוץ לבתים שלהם. כל יום אתה שומע כמה טילים נחתו במדינת ישראל, עשרות טילים משוגרים למדינת ישראל. בתגובה, אפס. עוד לא היה מצב כזה במדינת ישראל מאז קום המדינה, שתושבים מפונים מהבית שלהם יותר מתשעה חודשים והם לא יודעים מתי לחזור. ועל מה אנחנו מדברים? ממשלת ימין על מלא מלא, שמוותרת על כל הצפון. לא רק על חלק קטן מהצפון, כל הצפון מופקר. תודה רבה. ויתרנו על הצפון. בושה של ממשלה. תודה רבה. חבר הכנסת עמאר,

גברתי היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, השר לביטחון לאומי, שאמור לספק לכל אזרחי המדינה ביטחון אישי קהילתי, ברח, הוא גם ברח עכשיו מהמליאה, כי הוא לא רוצה שנחשוף את האמת מול הפרצוף שלו ומול חברי הכנסת ואזרחי מדינת ישראל, אבל יותר מסוכן שהוא כל הזמן בורח מארגוני הפשע. הוא בא על תקן איש שרצה לעשות סדר, לעשות משילות, לחזק את המשילות. משילות. לכן הוא בורח כל הזמן. ארגוני הפשע משתלטים על החיים של האזרחים הערבים, על היישובים הערביים, על הרשויות המקומיות הערביות, הם משתלטים על הרשויות, ואיפה השר לביטחון לאומי? ברח. והוא ימשיך לברוח.

הוא מונה כאן הישגים. זה בדיוק כמו תלמיד שנכשל בבית הספר.

שואלים אותו: למה נכשלת? הוא אומר: אני לא נכשלתי, הינה, הצלחתי בספורט, הצלחתי בהיסטוריה, אבל הוא נכשל בעברית ובאנגלית, ונכשל בערבית ובמתמטיקה. הוא נכשל בשמונה מקצועות, והצליח בשני מקצועות. זו ההצלחה של השר בן גביר. לכן נכון לקרוא לו השר לבריחה לאומית. והוא ימשיך לברוח מהאחריות שלו. אין משילות וגם אין ריבונות. מדינה שמכבדת את עצמה, שמאפשרת לעשרות ארגוני פשע, פעם מנינו שבעה ארגוני פשע, היום יש עשרות ארגוני פשע, משתלטים על החיים. אזרחים יהודים וערבים משלמים פרוטקשן, מיסים, משליטים סדר. שילך לגליל המזרחי, לקריית שמונה, לראש פינה, וישאל את בעלי העסקים היהודים, הם עדיין משלמים פרוטקשן לארגוני הפשע באזור.

ואיפה השר בן גביר?

גם היהודים וגם הערבים? תודה. לכן המספר הכי אמיתי, גברתי היושבת-ראש, הוא מספר הנרצחים. אנחנו כבר בעלייה של 130% ב-2023. ב-2024 כנראה שאנחנו נחצה את הגבול הזה.

תודה, תודה רבה. חבר הכנסת אחמד טיבי, בבקשה, לרשותך שלוש דקות.

השר, המחבל המורשע? שהוא הרס בית בזרזיר. סליחה,

אורית, אורית, מה זה האמירה המחבל המורשע?

סליחה, למה את מאפשרת לתומך טרור הזה לקרוא לשר בישראל מחבל?

נאמרה המילה מחבל, ואת שותקת, זה לא

מצא לנכון להשוויץ שהוא הרס בית בזרזיר שנבנה על קרקע פרטית. לא ראיתי שהוא צייץ על פענוח מעשי רצח לאחרונה, כי זה לא מעניין אותו. אגב, הכישלון שלו הוא כישלון

ו-30% עלייה בנרצחים בחברה היהודית. והוא מגיע לכאן ומחלק גם שקרים וגם נאצות נגד חברי כנסת אחרים. בכנסת הזאת יש 120 חברי

חברה אזרחית כדי שאנשים יפחדו, יחששו, יצאו מהארץ,

תודה רבה. בזה אני מסיים. ולמרות כל הטרור הפנימי הזה, החברתי, למרות כל המוות הנורא הזה, שיעור ההצטיינות של הסטודנטים הערבים בעלייה, שיעור הערבים בהייטק עולה, שיעור הערבים הרופאים בבתי חולים עולה, שיעור הנהגים המצטיינים עולה. תודה רבה, חבר הכנסת טיבי. אני מרגיש גאווה, כי כל זה כנגד כל הסיכויים, כנגד שר מחבל ותומכי טרור מהצד הזה. חבר הכנסת טיבי, אני מבקשת לא להשתמש במלים האלה. תודה רבה. זו החלטת בית משפט. חברת הכנסת רייטן, בבקשה, לרשותך שלוש דקות. אני לא מבין למה רק עליו את צועקת. למה, לא הערתי לשר בן גביר? לא הערתי לשר בן גביר וקיבלתי ממנו?

אני מבקשת, ואנשים פה אמרו: בואו נוציא אותו, כל אחד עם, זה לא ראוי.

היה לנו היום דיון, סליחה שאני רוצה לומר - - אבל הוא הורשע. - - בנשיאות הכנסת, היה לנו היום דיון מה אנחנו עושים כדי שהמליאה תהיה עם קצת פחות צעקות. ישב איתי חבר הכנסת כהן. מה שנקרא, זה לא מאוד מצליח לנו עד עכשיו.

היושבת-ראש, אני לא הורשעתי, הוא כן. כן, בסדר. - - - והוא לא. הוא לא, אני מבקשת. חברת הכנסת רייטן, בבקשה. תודה רבה. גברתי היושבת-ראש, כנסת נכבדה, עומד כאן השר שידוע בדבר אחד, בפרובוקציות ומילים. אין לו דבר אחר להציג למדינת ישראל. אני כועסת, כועסת בכלל על האפשרות. הוא אותו אחד שמסית נגד בית המשפט ומסית נגד היועמ"שית, הוא צריך לזכור שבית המשפט הוא שהכשיר אותו בכלל להגיע לכאן, הוא, עם העבר הנורא והאיום שלו. רציתי לשאול אותו: תגיד לי, כמה תיקים בדיוק נפתחו לך בסוף? בכמה הורשעת?

כמה עבירות תנועה? האם הלכת לבקר את אותו אדם,

שנסע כמו שצריך בצומת, נסע בירוק, ואתם העבריינים נכנסתם בו והוא פצוע? האיש הזה, שהגיע לכאן וזורק פה מילים, כי זה לא עולה לו כסף, מיליארדים ועוד מיליארדים. כמה קורבנות? כמה קורבנות על הידיים ובמשמרת שלו? איפה כאן הסדר? איך יכול להיות? האיש עם החיוך הזה, עם השפה הלכאורה-נחמדה, מצליח להוליך שולל כל כך הרבה אזרחים רק עם מילים. איפה המעשים? איפה המעשים? כי כשאנחנו פותחים את הנתונים, בעבירות סדר ציבורי יש עלייה 18% באיומים, בהתקהלות, בחסימת דרך, בקטטות, בעבירות הרכוש יש 10% עלייה, בעבירות נגד הגוף יש 5% עלייה, בעבירות נגד אדם, שזה גרימת מוות ברשלנות והריגה וניסיון לרצח, 53% עלייה בשנה שלו.

היה עומד מול השר הקודם עומר בר לב וצועק לו: "כמה כישלונות הבאת עלינו. נכשלת פעם ועוד פעם. את חיי החיילים והלוחמים אתה מפקיר". כך הוא היה רודף בכל הזירות האלה, עומד שם ורוקד על הדם. היה מטיח לעומר בר לב, בוגר ומפקד סיירת מטכ"ל: "אתה השר הכי כושל שהיה פה". לו הוא אמר שהוא צריך להתבייש? זה שר שהוא בושה. הוא לא צריך להתבייש, הוא בושה וכלימה וקלון על כנסת ישראל. עצם זה שהוא נמצא כאן, עצם זה שהליכוד הכשיר אותו, עצם זה שהליכוד הכשיר אותו, הינה ז'בוטינסקי, התמונה נמצאת כאן, מכשירה את העבריין והגזען הזה. זאת בושה וכלימה לכנסת ישראל. שני דברים הוא יודע לעשות: להסית ולהסיט. להסית בתי"ו, ראינו קריירה ארוכה מגיל 16, ולהסיט את הדיון, כדי שלא נסתכל על כל המחדלים שלו וכל הכישלונות שלו וכל ההפקרה וההפקרות שלו.

תודה רבה, חברת הכנסת רייטן. חברת הכנסת שרן השכל, אחרונת הדוברים. בבקשה. חבריי חברי הכנסת, הייתי כאן בתחילת הדיון והקשבתי בקשב רב לשרה מאי גולן, שעלתה לכאן, נעזוב את הצד האישי,

כבר ידוע ההתפרצויות האלה, אבל תחשבו: היא עולה לכאן לבמה ומתחילה לדבר ולפרוס משנה שנשמעת כאילו הגיעה ממאדים: הביטחון, הכול מושלם, המילואימניקים, הכול בסדר. עזבו את הציוד, עזבו מה שקורה שם, עזבו את המחסור בכוח אדם. הביטחון, כאילו היא לא חיה במדינת ישראל, כאילו חיזבאללה לא כבש את הצד הצפוני,

את שטח האזור הצפוני שלנו, כאילו ההרתעה לא נשחקה, כאילו מדינת ישראל, החיילים שלנו לא עומדים במצב סטטי ולא מגיבים. כאילו הכול בסדר. אין, עשרות אלפי, מאות אלפי עקורים מבתיהם, אין. תושבים נהרגים בגולן, שדות נשרפים, בתים נשרפים,

הביטחון מושלם. זה מפיה של השרה מאי גולן. ואחר כך היא מתחילה לספר לנו על הכלכלה ואיך הכלכלה כל כך איתנה וכמה הם עשו כדי שהכלכלה הזו תהיה חזקה וטובה ושאף אחד לא מדבר על זה. אם יש משהו או כמה דברים שז'בוטינסקי היה מדבר עליהם, הדבר הראשון היה קיר הברזל, קיר הברזל: ההרתעה שלנו, הכוח שלנו, העוצמה שלנו. הם שחקו אותם עד דק. הכלכלה, עד כמה אין ביטחון בלי כלכלה, וכשאתם מרסקים את הכלכלה לא יהיה ביטחון. מאיפה תשלמו על תחמושת? מאיפה תשלמו למילואימניקים? מאיפה היציבות לעורף? הכלכלה היא הדבר החשוב ביותר, וכשהיא עולה לפה, ממש כמו שהממשלה הזו עושה, פשוט עוצמת את העיניים ומתעלמת מהבעיות כדי לא לטפל בהן.

אני אולי אביא איזה שיעור קטן בכלכלה כדי שהשרה מאי גולן אולי תפתח את האוזניים ותפתח את העיניים ותרד לשטח לדבר עם העסקים בצפון ועם העסקים בדרום ותראה את הקושי הכלכלי האמיתי. היא עסוקה בלהצביע - - - אז כשאנחנו יושבים בוועדת כספים, אנחנו שומעים יום-יום עד כמה הגירעון גדל. הינה, פורסמו הנתונים שהגירעון במשק ממשיך לעלות. הגירעון כבר מגיע ל-7.6 מהתוצר, כאשר הרמה הכי גבוהה של הגירעון שהיינו אמורים להגיע אליה עד לסוף שנת 2024, כלומר יש לנו עוד שישה חודשים, הייתה אמורה להיות 6.6. כלומר התקציב לא מאורגן לכמות המטורפת של הכספים שהקואליציה הזאת מוציאה. עכשיו, בסיטואציה כזאת, כשאנחנו מבינים שההוצאות, כל משק בית רגיל מכיר את זה, יש לנו הרבה הוצאות, מתחילים לחסוך, מקצצים איפה שאפשר. אבל אין קיצוצים בשומן העודף, הם עושים קיצוצים בבשר במקום לטפל קודם כול בכספים הקואליציוניים, במשרדי הממשלה מיותרים, בדברים האלה שצריך לקצץ בהם. יותר מזה, היא מתעלמת מהעובדות, היא מדברת איתי על המדדים ומדד תל אביב, כשהיא מתעלמת מהעובדה שגיוסי ההון של ההייטק הישראלי ירדו ברמה ניכרת. מדברים פה על זה שברבעון הראשון של 2024 הייתה ירידה של 55% לעומת הרבעון הקודם. ההשקעות בהייטק, ההשקעות הזרות האלה, הן חלק ממנוע צמיחה כלכלית שמחזיק אותנו על הרגליים. יש לנו כאן טבלאות והבאתי לה, חבל שהיא לא נמצאת, כי נראה לי שהיא הייתה יכולה להעשיר את הידע שלה בתחום הכלכלי. אבל יש כאן טבלאות שמראות שכמעט 20% מההכנסות של המשק של המדינה נשענות על ההייטק. כשההשקעות מצטמצמות, כשאנחנו מתחילים להבין שאנחנו נכנסים בעצם למצב שבו ההכנסות יורדות, הגירעון עולה ואין צמצום בממשלה, אנחנו נכנסים למלכודת כלכלית. עצימת העיניים הזו היא סכנה למדינה. היא לא רק סכנה כלכלית, אלא היא סכנה ביטחונית. המעט שהייתי מצפה משרה, מהשרה מאי גולן אולי קצת פחות,

אבל משרה בממשלת ישראל, הוא להסתכל לציבור הישראלי בעיניים ולומר להם באומץ, יש לנו את הבעיות האלו, וכך נפתור אותן, במקום להמשיך להעלים עין, לעצום את העיניים ולטמון את הראש בחול.

תודה רבה. אני רק שואל, הייעוץ המשפטי, יש הכרח ששר ישיב? אין הכרח? אוקיי, אז הממשלה מוותרת על זכותה להשיב. חברי הכנסת, נכבדיי ויקיריי, לפני שנעבור להצבעות על ההצעות להביע אי-אמון, אנחנו נציין את זכרו של חבר הכנסת והשר לשעבר רפאל רפי אדרי. חבר הכנסת לשעבר רפי אדרי, זכרו לברכה, נולד בקזבלנקה שבמרוקו. כבר משחר נעוריו החל את פעילותו הציונית, והיה פעיל מרכזי בתנועת הנוער הציונים הבונים. בגיל 17 עלה לארץ והתיישב בחצור הגלילית. כבר מרגעיו הראשונים בארץ הוא לקח על עצמו לעשות למען הציבור בחצור הגלילית, זה היה הפרויקט האישי שלו, והוא עבד קשה מאוד למען חצור. בזכות עשייתו נבחר מטעם מפא"י לחבר המועצה ביישוב ולימים גם לראש המועצה. בשנת 1981 נבחר לחבר בכנסת העשירית מטעם סיעת המערך, והמשיך לכהן עד לתום הכנסת הארבע- עשרה בשנת 1999. במהלך כהונתו היה לחבר בוועדות הכנסת השונות, כיהן כסגן יושב-ראש הכנסת וכשר בממשלות ישראל. לאחר פרישתו מפעילות פוליטית הפך לאיש עסקים מצליח ויזם של מפעלים פרטיים ביבשת אפריקה. הוא המשיך לפתח את הארץ גם בפעילותו בשוק הפרטי. בנוסף לעשייתו הרבה אדרי פעל להרחבת מעגל השלום בין ישראל לבין העולם הערבי. באחד מנאומיו בכנסת אמר כך: אין ברירה לא לעם היהודי ולא לעם הערבי אלא למצוא את הדרכים הנאותות כדי לקדם את תהליך השלום. שני העמים יכולים להשלים זה את זה בתכונות המיוחדות של כל אחד מהם, שני העמים יכולים לסייע זה לזה לבנות עתיד טוב יותר, שני העמים יכולים להעביר רווחה וקדמה לאוכלוסייה שלהם. ביכולתם של הערבים והיהודים להפוך את המזרח התיכון למקור לגאווה, לדוגמה, למופת ולשלום. אמן, כן יהי רצון. אני מודה לבנות ולבני משפחתו של חבר הכנסת לשעבר רפי אדרי, שמכבדים אותנו בנוכחותם, ברוכים הבאים לכנסת, ברוכים הבאים למליאת הכנסת. לפני שאעביר את רשות הדיבור לחבר הכנסת גדי איזנקוט ולשר הפנים חבר הכנסת משה ארבל, אני מבקש להזכיר לחברות וחברי הכנסת כי ברוח התקופה והמלחמה הפוקדת אותנו אנחנו מבקשים מכל משפחה לאזכר שם נוסף של מי שנפל או נרצח ב-7 באוקטובר או במערכה מאז. המשפחה בחרה לאזכר את רב-סמל מתקדם עמרי מיכאלי מנס ציונה, לוחם ביחידת דובדבן,

עמרי נפל בקרב בשבת 7 באוקטובר, בן 35 בנופלו. יהי זכרם ברוך. נכבד את זכרם בקימה. (חברי הכנסת מכבדים בקימה את זכרם של המנוחים.) תודה רבה. אני מזמין את חבר הכנסת גדי איזנקוט לשאת דברים,

כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, משפחת אדרי היקרה, הבנים לירון,

הרעיות והנכדים, אני מודה על הפנייה והזכות לומר דברים לזכרו של חבר הכנסת והשר רפאל אדרי, זיכרונו לברכה. לפני כחצי שעה היה מפגש קצר עם המשפחה, ודיברנו על מה היה חשוב לו. בחרו לציין את היחסים היוצאים מן הכלל שהיו לו עם כל חלקי הבית בלי שום קשר לדעות פוליטיות, דרך ארץ ובעיקר הרצון לאחדות גם בכנסת וגם בעם ישראל. רפי אדרי נולד וגדל בקזבלנקה עד גיל 16, ועלה לארץ. הצעיר, שהגיע בשנת 1956, הצליח תוך פרק זמן קצר להשתלב במנהיגות המוניציפלית בחצור ולשמש כיד ימין של ראש המועצה, וכבר שנה לאחר מכן היה בתפקיד מרכזי. לאחר מכן, שירות צבאי, במעלה הדרך כראש מועצה, ובהמשך במנהיגות הארצית וכחבר כנסת. היום, כשמסתכלים במרחק הזמן, זה נראה מדהים איך בחור צעיר עולה למדינת ישראל, ובתוך פרק זמן קצר גם לומד, גם משרת וגם משתלב במנהיגות מוניציפלית ומשפיע. כפי שנאמר פה, רפי אדרי היה איש סוד של ראשי ממשלה ופעל לשיפור היחסים עם מרוקו, עם מדינות אפריקה ובמזרח התיכון. ההשתלבות המהירה של רפי אדרי, זיכרונו לברכה, במעשים מעבירה מסר ודוגמה גם לצעירים בני דורו, שהכול אפשרי, גם לצעירים היום במדינת ישראל. ההצלחה גם במישור המוניציפלי, העסקי והממלכתי מעידה על זה שהמסר הנכון, שהיה נכון גם אז והוא נכון גם היום לצעירים וצעירות במדינת ישראל, הוא להציב מטרות, לחתור להישגיות, להסתכל קדימה. כשאתה מגיע, גם כנער צעיר בן 16 ממרוקו, ומוכיח את עצמך, אתה מהר מאוד משתלב ומצליח בעשייה שלך. זה מסר חשוב לצעירים וצעירות, גם כשעולים לארץ וגם כשגדלים במדינה הזאת, שהשמיים הם הגבול, והחלום, הרצון, הם הדרך להגיע להישגים, גם לתרום לסביבה, לציבור, וגם למצות את היכולות של עצמך. אנחנו נזכור את רפאל אדרי, זיכרונו לברכה, כמנהיג פורץ דרך ואוהב הארץ. יהי זכרו ברוך. אמן ואמן. אני מתכבד להזמין את השר וחבר הכנסת משה ארבל לשאת גם הוא דברים לזכרו של חבר הכנסת רפי אדרי זכרו לברכה,. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, כבוד השרים, משפחת אדרי היקרה, גיל, לירון, הבנים, הנכדים. אני נרגש מאוד לעמוד כאן ולשאת דברים בשם הכנסת, בשם ממשלת ישראל, לזכרו של חבר הכנסת והשר לשעבר רפאל, רפי אדרי, שהלך לעולמו בחודש שעבר בגיל 86. רפי נולד בקזבלנקה, במרוקו, ב-1937, למד בבית ספר אליאנס, היה פעיל בתנועת הנוער הציונית כנער, בסוף מערב, בתקופה הקריטית הזו של ימי הקמת המדינה. ב-1956 רפי עלה לישראל והתיישב בחצור הגלילית, שם החל לעבוד במועצה, כשנה לאחר מכן, עוד טרם מלאו לו 20, ועבד בצמידות עם ראש המועצה המקומית הראשון בחצור הלל לנדסמן זכרונו לברכה. עוד לפני גיל 30 אדרי החליף את לנדסמן בראשות סיעת המערך בעיר, כיהן כמה פעמים כיושב-ראש המועצה ובהמשך פנה לפעילות ציבורית ארצית, כשכיהן כמנכ"ל החברה לפיתוח קריית שמונה, יושב-ראש ומנכ"ל שיכון עובדים. למי שלא זוכר, באותה תקופה שיכון עובדים בנתה עשרות אלפי דירות, הקימה שכונות פועלים ברחבי הארץ, בין היתר בקריית אליעזר, קריית שלום, קריית בורוכוב ועוד. ללא רקע כלכלי אקדמי הביא רפי את החברה מסף פשיטת רגל ליציבות כלכלית ואיתנות פיננסית. הוא כיהן גם כיושב-ראש שיכון ובינוי, שכללה את חברת שיכון עובדים ביחד עם סולל בונה. במשך 18 שנים כיהן כחבר הכנסת, בין שנת 1981 ל-1999, שנים של מאבק אידיאולוגי וחברתי בין הימין לשמאל, עבד לצידם של ענקי הדור, מנחם בגין ויצחק שמיר מצד אחד, יצחק רבין ושמעון פרס בצד השני. כחבר הכנסת, וגם לאחר מכן, היה בקשר עם מלך מרוקו חסן השני ומנהיגים נוספים מהעולם הערבי וסייע ביצירת קשרים חשובים בין המנהיגים, הורדת חומות ובניית אמון, בסוף הלבנים האלו ואחרות הובילו להסכמי אברהם, וליצירת קשרים אמיצים עם המדינות הסוניות באזור. שירת גם כסגן יושב-ראש הכנסת וכשר במשך שנתיים בממשלת אחדות. רפי גילם בצורה מזוקקת ומופלאה את דור הורינו, הדור שנולד בצפון אפריקה ועלה בגיל ילדות לישראל, מתוך ציונות ואהבת הארץ, שלהם ושל הוריהם.

למרות התנאים הקשים, למרות אכזבות ואתגרים רבים הם בנו עצמם מאפס, בחצור ובדימונה, במוסררה ובמושבים ברחבי הארץ. הוא גדל בחצור של שנות החמישים, בצריף ללא חשמל כשהשירותים מחוץ לבית וחפר תעלות כדי לממן את לימודיו. בזכות תבונתו, מרצו, חריצותו ופיקחותו, רפי התקדם עקב בצד אגודל, עלה בסולם ונהיה בין מנהיגי המדינה. 20 יום לפני פטירתו של רפאל אדרי עליו השלום נפטר דוד לוי עליו השלום. שניהם ילידי מרוקו, האחד מקזבלנקה, השני מרבאט. שניהם ילידי 1937, שנת תרצ"ח. רפאל אדרי עלה ב-1956 ודוד לוי שנה אחריו, ב-1957. רפי אדרי איש מפא"י והעבודה, דוד לוי ליכודניק. ענקים בדורם שעלו והגיעו להיות שרים וראשי רשויות במדינת היהודים. הם הראו לכולנו, בני עדות המזרח, וילידי הפריפריה, שבאמצעות שקידה, חריצות, עבודה קשה והתמדה כל ילד בישראל יכול להגיע למדרגות הגבוהות ביותר במדינה. זוהי זכות גדולה בעבורי לשאת דברים היום לזכרו של רפי, שפתח את השער לרבים מאיתנו. כחבר הכנסת, רפי אדרי שם דגש מיוחד על המאבק בעוני וקידום הפריפריה. כמי שהגיע מחצור לכנסת ישראל ולממשלה, ניסיונו האישי ללא ספק לימד אותו כמה קשה הדרך וכמה צריך עוד לפעול למען צמצום פערים, כדי שהדרך הזו תהיה פתוחה לעוד צעירים מוכשרים רבים. הוא השתמש בחוכמת החיים, בכישוריו החברתיים ובידיעותיו המקיפות כדי להפוך, בתקופתו כחבר כנסת, למוציא ומביא מרכזי בפוליטיקה הישראלית, והיה ידוע בין היתר כמי שמשך למפלגת העבודה את חברי הכנסת אמנון לין, עזר ויצמן, לימים נשיא המדינה, ואחרים, שכנע יריבים פוליטיים להביא להקדמת הבחירות, הוביל מגעים קואליציוניים ועוד שליחויות חשובות שבהחלט שינו את פני ההיסטוריה במדינת ישראל. בראיון לעיתון מעריב, באוגוסט 1984, ממש כמה חודשים אחרי שנולדתי, ניסתה אז העיתונאית תהילה עופר להתחקות אחרי ההצלחות שלו: כיצד הצליח לשכנע רבים להצטרף למפלגה, לשכנע את אהרן אבוחצירא ומרדכי בן פורת להצביע בעד הקדמת הבחירות ועוד. הרעיון שעובר כחוט השני בכתבה הוא נועם הליכותיו, יכולתו לקשור שיחה עם כל אדם ולקשור במהלכה נפש בנפש. כך אמר רפי: אם איני רגיש משמע שאיני בן אדם. כך הוא אמר לעיתונאית וצדק. מה עוד אפשר להגיד על חבר הכנסת, ראש מועצה ושר שמעיד כך על עצמו? עוד באותו ריאיון, כאמור מאמצע שנות השמונים,

הוא התגאה במוצאו המרוקאי וברקע שלו מחצור, עיירת פיתוח באותה תקופה. היום הדברים נראים אחרת, ברור לכולנו שאין לאף אחד סיבה להתבייש, לא במוצא ולא ברקע כזה או אחר. חשוב שנזכור שהם נראים אחרת בזכות אנשים כמו רפי אדרי, זיכרונו לברכה, שבשנות השבעים והשמונים הניחו את היסודות ועמדו גאים במי שהם, במשפחתם ובקהילה שלהם. לפני סיום אני רק אספר שפגשתי את בני המשפחה לפני תחילת הדיון והנאום פה. שמחתי לראות משפחה מפוארת. הוא העמיד דורות. כמובן גם גילוי נאות, שתיים מנכדותיו, האחת תלמידה והאחת בוגרת אולפנת אמנה בכפר סבא, שאחי הוא המנהל שלה. הוא מעולם לא שכח מניין הגיע ותרם רבות למדינת ישראל בתחומים רבים, לקידום הפריפריה וליחסי החוץ. הוא שימש גשר בין מזרח ומערב ובין יריבים פוליטיים. אנו חסרים אנשים כמוהו. יהי זכרו ברוך. יישר כוח. בני משפחת אדרי, תודה רבה שבאתם, תנוחמו מהשמיים. חברי הכנסת, אנחנו נעבור להצבעות על ההצעות להביע אי-אמון בממשלה. ההצבעה הראשונה תהיה על ההצעה של סיעת יש עתיד. להביע אי-אמון

ההצבעה כעת. הצעת סיעת יש עתיד להביע אי-אמון בממשלה לא נתקבלה. 38 בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים. לפרוטוקול: גם מירב בן ארי מציעה להצביע אי-אמון בממשלה, אבל היא לא הספיקה להצביע בזמן. המספרים לא ישתנו. בכל אופן, אני קובע שההצעה לא התקבלה, לא קיבלה את הרוב הדרוש על פי החוק. אנחנו נעבור להצבעה על ההצעה להביע אי-אמון של סיעות הימין הממלכתי וישראל ביתנו. הצבעה כעת. הצעת סיעות הימין הממלכתי

אי-אמון בממשלה לא נתקבלה. 42 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע כי גם ההצעה הזאת לא התקבלה, מכיוון שלא קיבלה את הרוב הדרוש בחוק. רגע, יש לנו עוד הצבעה? כן. נעבור להצביע על ההצעה להביע אי-אמון בממשלה של סיעת המחנה הממלכתי. הצבעה כעת. הצעת סיעת המחנה הממלכתי להביע אי-אמון בממשלה לא נתקבלה. 49 בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים. אני קובע כי גם ההצעה הזאת לא התקבלה, מכיוון שלא קיבלה את הרוב הדרוש בחוק. ולפני שנציין את יום ז'בוטינסקי, שתי הודעות אישיות, לחברות הכנסת בן ארי ולזימי.

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. גברתי השרה,

כנסת נכבדה, היה כאן מופע אימים בשעה האחרונה,

שעתיים וחצי, אין לי הגדרה אחרת טובה לזה. אתה לא היית, אז אעדכן אותך.

עלתה כאן השרה לקידום מעמד האישה, ובמשך קרוב ל-20 פעם היא אמרה את השם מירב בן ארי, כאילו זו הצעת אי-אמון בי. אני לא אתייחס לדברים שנאמרו עליי, זה לא לרמה שלי, יש ועדת אתיקה, אומנם היא לא מתפקדת, ואני מאוד מקווה, אדוני היושב-ראש, שאתה תתערב. התלונה שהגשתי היא כבר לפני יותר מחצי שנה. אני לא נכנסת, תדאגו לטפל באירוע הזה. לא יכול להיות שעומדת כאן שרה ובמשך חצי מהנאום שלה: מירב בן ארי, מירב בן ארי. מה קרה? מה קרה? אין מה להגיד לממשלה?

אין מה להגיד?

רק מירב בן ארי? אני לא מתייחסת לגופו של עניין בשל כבודו של הבית הזה, אבל בפעם האחרונה שהיא עלתה ואמרה שאני המסטיק של הסוליה שלה הגשתי תלונה. עד היום לא קיבלתי תגובה. אני ממש מבקשת גם ממך. ובעניין השר השני שעלה לפה, באמת, תנחומיי לאורחי הכנסת. עולה ומגיע לכאן השר, ושואלים אותו, אי-אמון על מצב הפשיעה. מה לעשות? המצב גרוע. פי שלושה פשיעה בחברה הערבית, פי שניים בחברה היהודית. אין דבר שהוא לא הרס. כמו מכונת הרס על המשטרה. אתמול שנינו היינו באירוע של פרידה ממפכ"ל המשטרה. אמרת משפט נכון, גם ציטטתי אותו: מעולם לא היה מצב שמפכ"ל נפרד ושר המשטרה או השר לא נמצא. לאן הגענו? לאן הגענו? לאן נוליך את הבושה? איזה משפט אמרתי? אתה אמרת משפט - - - המשפט הזה לא נאמר על ידי.

אתה אמרת שקובי שבתאי עבר מה ש-19 מפכ"לים לפניו לא עברו. 18 לפניו, הוא ה-19.

אז אני הוספתי, כמובן - - - זה פרשנות שלך למה התכוונתי. אני פירטתי כמובן למה הכוונה.

אני מפרשנת אותך שמעולם לא היה טקס של פרידה ממפכ"ל, חברים, שלא עמד השר, והשר לא הגיע כי לא רצו אותו שם. לא רצו אותו. איזה בושה וחרפה. איך הגענו למצב הזה? מה קורה במשמרת שלכם? איך המשטרה הפכה לפוליטית?

דבר הכי חשוב הוא ששוטר יגיע לאזרח והאזרח יאמין בו.

זה לא חיילים. זה הבן אדם שאמור לשמור עליו בבית שלו. מה שהיה אתמול זה בושה וחרפה, וזה שהוא עולה לפה ומתחיל ליילל על כיתות הכוננות,

אתה שנתיים שר. תעשה עוד משהו. כל כיתות הכוננות. ועוד בכסף שלו, למה, זה כסף של אבא שלו? זה הכסף של כולנו. אני עשיתי, תגיד לי, על מי אתה עושה אבו עלי? אני את הסיפורים האלה כבר אכלתי בנתניה בגיל 14. הינה אני אומרת לך. וזה שהוא יושב פה ובכסף, הינה, אני אומרת לך ועכשיו אני אוריד את הטונים,

אתם מכירים אותי, זה עולה לי ישר. מכירים אותך כחברת כנסת שקטה ורגועה. עזוב, עזוב, מה שאני עוברת כאן, כשאני מרכזת האופוזיציה, ואתה גם תיקנת אותה, ראיתי.

אני מגישה אי-אמון בשם סיעת יש עתיד. אני עומדת מאחורי כל מילה של הסיעה שלי אבל זה לא הצעת אי-אמון במירב בן ארי, ועם כל הכבוד שהשר הפחדן הזה עומד כאן ומטיח בחברי כנסת של יש עתיד, שיתמודד עם הביקורת. שיבוא ויסביר למה במשמרת שלו הפשיעה הכפילה את עצמה. למה הוא לא בא לוועדה לביטחון לאומי במשך שנה וחצי, ומספר?

ושיא הפחדנות שלו, זה שאני מבקרת אותו אז הוא חוסם אותי בטוויטר. מה זה האיש המסכן הזה?

טוב, חברת הכנסת נעמה לזימי. אגב, אציין, חברת הכנסת בן ארי, במקרה שלא עודכנת, שהיו חילופי גברי בוועדת האתיקה והיא כבר התכנסה בשבוע שעבר, ותתכנס. היא חוזרת לפעילות מלאה.

לא התייחסתי לגופם של הדברים שהיא אמרה עליי, כי אני מכבדת את המקום הזה. סיימתי עם האירוע הזה שנקרא מאי גולן. חברת הכנסת לזימי, בבקשה. תודה, יו"ר הכנסת. כנסת נכבדה, תשמעו, הגענו לימים יפים, שבהם שר עבריין וכהניסט עם 13 הרשעות, אחת ההרשעות סיוע לטרור, מעל 50 כתבי אישום, כ-80 עבירות תעבורה, בדוקאי של השב"כ, אדם שעשה השנה עבירה עם קלון והורה לנהגו לנסוע באדום, בעוד הוא מכניס אזרח לבית החולים, עידן דמוטוב, שעד היום אומר שמתנכלים לו. הוא מכנה אותי עבריינית. זה לא להאמין. לא אני ביליתי כל נעוריי וגיל בגרותי בתחנות משטרה.

שמעולם לא, חוץ מאתה יודע מה לחתום על הפגנות נגד מתווה הגז וכאלה. זאת ההיכרות שלי עם משטרה. בן אדם שהשתמט מהצבא יגיד לי, ששירתי במשרד הביטחון, קצינה, סרן במילואים בפיקוד העורף, יגיד לי ויטיף לי מוסר? המשתמט הזה, העבריין הסדרתי הזה. אבל זה עולם הפוך. הרי הכנסתם לכאן כהניסט, שתלה תמונה של מחבל בסלון ביתו. בן אדם, שתלש את הסמל ממכונית ראש הממשלה יצחק רבין זכרו לברכה, ואמר: נגיע גם לרבין. אתם חיללתם את המקום הזה. אתם הכנסתם לכאן צלם בהיכל. אז היום הוא משתלח באזרחים שנאבקים על דמותה של המדינה, במקרה זה בי אבל בעצם הוא משתלח בכל מי שהיום יוצא להיאבק, טובי בנינו, טובי האזרחים כאן. אני רוצה להגיד שהבושה היא על כולכם, כי כשכהנא היה נואם כאן, אתם הליכוד הייתם יוצאים מהמליאה אבל הכהניסט המשוכלל הזה נואם כאן, משתלח בכולנו, ואתם הבאתם לו את המעמד הזה. אתם הענקתם לו את הכוח הזה. זה אומר הרבה לא רק מה שעבר על החברה הישראלית, אלא גם מה שעבר על הליכוד. עליכם. איך תסבירו את זה?

איך תסבירו את זה? אני יותר ציונית ממך, אושר. אני נלחמת על המדינה הזאת. על הציונות שלי אי-אפשר להתווכח. - - - הפוסט-ציונות זה מה שאתם ומה שאתם עושים. אנשים שמחוקקים חוק השתמטות בזמן מלחמה יגידו לנו מה זו ציונות? איזה שטויות. אנשים שמחוקקים חוק השתמטות בזמן מלחמה, שלא לוקחים אחריות, אתם תגידו לנו מה זו ציונות?

הרי הציונות היא בוורידים שלנו, אנחנו מבינים איך המדינה הזאת צריכה להיות ולהיראות. אבל אתם התרגלתם שהשתלחות היא הכלי היחיד שישנו. ההשתלחות היא הכלי היחיד שישנו.

בן אדם שהעלה את הפשיעה, את הרצח, בחברה הערבית, את היעדר הביטחון האישי, שהביא את המשטרה לנקודת השפל הגדולה ביותר שהייתה בה מעבר לפוליטיזציה, הרי אתם מכירים את הסקרים על מעמד המשטרה בציבור. זאת מורשת בן גביר. זאת הבן-גביריזציה שעוברת על המשטרה ועל מערכות השלטון והחוק תחתיו. הרי היום הוא סוחט אתכם.

הבן אדם הזה שהצביע נגד עסקת חטופים, להחזיר לפה ילדים ופעוטות. הוא ציוני, תגיד לי? הוא יהודי, תגיד לי? הוא יש לו משהו עם הערכים האלה שלנו, של פדיון שבויים? - - - הבן אדם שגם עכשיו מסכל עסקה להשבת חטופים וחטופות. אתם תטיפו לנו? אתם יושבים עם אדם שהצביע נגד החזרת תינוקות ארצה בעסקה. תתביישו. תתביישו לכם. בן אדם שעכשיו סוחט את ראש הממשלה לא לעשות עסקת חטופים, להשיב את האחים והאחיות שלנו, למה, זאת ציונות? זאת יהדות? - - - אלו ערכי אהבת אדם? אלה הערכים שלנו? אתם - - - אל תגיד אתם. לכם יש הכוח להתנגד. אתם צריכים להתנגד. הליכוד הופך להיות כהניסטי כשהוא מכשיר, מכשיר את התועבה הזאת.

מכשיר את התועבה הזאת. זה אתם. אני רוצה להגיד לכולנו: אנחנו הבנו מהם גבולות הישראליות שאי-אפשר לחצות. אתם הכנסתם צלם להיכל, לכאן, ואנחנו נתקן ונשקם ונרפא, מימין ומשמאל. אבל את הגבולות הללו, את הכהניזם הלאומני המשיחי המסוכן הזה, את העבריין הסדרתי הזה נוציא מכאן, ואני רוצה להגיד משהו לבן גביר: אמת דיברתי. אתה עבריין סדרתי. אמת דיברתי, אמת דיברנו. אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. אתה האיש עם אין-ספור ההרשעות וכתבי האישום ועבירות התעבורה.

אתה עבריין מועד שרק השנה עשה עבירה עם קלון. אמת דיברתי.

חברי הכנסת, נעבור לנושא הבא שעל סדר-היום, ציון יום זאב ז'בוטינסקי. בהתאם לחוק, היום הזה מצוין מדי שנה במליאת הכנסת. שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה חברת הכנסת גילה גמליאל, ראש האופוזיציה, ראיתי אותו כאן, חבר הכנסת יאיר לפיד, שרים, חברי כנסת, נציגי הארגונים מרכז מורשת מנחם בגין, העמותה להנצחת מורשת הלח"י, העמותה למורשת בית אורי צבי גרינברג, המועצה להנצחת אישים במשרד ראש הממשלה, הגב' ניבה פון וייזל, יושבת-ראש מכון ז'בוטינסקי, חברתנו היקרה ירדנה מלר-הורוביץ, מזכירת הכנסת לשעבר,

בני משפחת ז'בוטינסקי, מכובדיי כולם, גם היום, 84 שנים לאחר הסתלקותו של מורנו ורבנו זאב ז'בוטינסקי, באה לידי ביטוי גדולתו, בין היתר בכך שעדיין, ואנחנו ודאי נשמע זאת כאן בהמשך, גם בימינו מתווכחים ביניהם הניצים הפוליטיים ומתגוששות המפלגות, אפילו כאן בבית הזה, מי היא ממשיכת דרכו האמיתית של ז'בוטינסקי ומי המחזיק האותנטי בעמדותיו. וכמובן, כמיטב המסורת, שולף כל צד מציטוטיו של ז'בוטינסקי, וברוך השם, הם רבים רבים, ומפליא את מהלומותיו, באופן מטפורי, כמובן, ביריבו. אלה יאמרו כי ז'בוטינסקי היה נץ קשוח ובלתי מתפשר ביחס לשכנינו הערבים, אלה יאמרו מנגד כי היה דמוקרט ופשרן, ושאף שכאשר יהיה ראש ממשלה יהודי, יהיה סגנו ערבי, ולהפך, אלה ידברו על ז'בוטינסקי החד-משמעי, ואלה ידברו על ז'בוטינסקי המורכב. ובאמת, גם תורתו של ז'בוטינסקי, 70 פנים לה. הפוך בה והפוך בה, הכול תמצא בה. אלפי איגרות, מכתבים, מאמרים וספרים הוציא ז'בוטינסקי, רובם מוקדשים לרעיון הציוני לתקומת העם בארצו, להלכות החיים, לשפה העברית, לכלכלה, לצבא, ליחסי החוץ וליחסי הפנים. אדם כי ירצה לקרוא את כל כתביו של ז'בוטינסקי, נדמה כי יזדקק ליותר מ-60 שנות חיים, מניין שנות חייו הקצרים יחסית של זאב ז'בוטינסקי. ולמרות היקף כתביו הבלתי-נדלה, רבים מאיתנו נוהגים לחזור דווקא למאמרו המפורסם מכול, זה שהתפרסם לפני כ-100 שנים, "על קיר הברזל", שבו אכן דברים חשובים מאוד ורלוונטיים גם בחלוף 100 שנה, אך לא כאלה שהם בלתי מוכרים. לכן אשתדל לחזור לאחד ממאמריו הפחות-מפורסמים, שבו דיבר בשבחי הגיוון הלאומי:

עולם ללא גבולות, ללא מדינות, ללא עמים הנבדלים אלה מאלה? עולם ללא שפות, אולי, לכאורה, ללא מלחמות? או עולם של שפות וטעמים, תרבויות וגוונים, עולם של לאומים וטעמים ותרבויות, הנבדלות אלה מאלה, עולם של מדינות? וכך כתב ז'בוטינסקי: אנו רואים אושר ועושר בטבעה של אותה ארץ שצומחים בה גם דקל וגם ארז, גם דובדבן וגם אלון, שיש בה הרים וגם יערות וגם אגמים, ואילו דל ועני ייקרא בפינו טבען של אותן ארצות שבהן הצומח חד-גוני הוא והנוף שווה בכל מקום. מעולם לא ראה איש את החד-גוניות כאידיאל, להפך, מדעת ושלא מדעת מעדיפים אנו תמיד עושר רב-גוני של עצמים שונים ומשונים, שיחיו ויתפתחו בהרמוניה, אך באורח מקורי זה ליד זה, וגם האדם לא יוכל לצאת מכללו של אידיאל זה. אילולא היו הבדלי הלאומים קיימים ממילא, הרי לטובת האנושות כולה צריכים היינו להמציא עם, כדי שרוח האדם יוכל להתגלות בעושר רב של גוונים ובני גוונים.

שאף ז'בוטינסקי להחיות ולשמר את התרבות היהודית בארץ משלה לבל תיטמע באומות ותימחה מעל פני האדמה. ונדמה לי כי התיאור הזה שכתב ז'בוטינסקי מתאר נאמנה גם את נפשו שלו, הסוערת והמסעירה, אדם שרוחו מתגלה בעושר רב של גוונים ובני גוונים, ממש כמו הכנסת שלנו. ז'בוטינסקי, שהקדיש את חייו לתקומתה של מדינת ישראל, לא זכה לחזות בה בימי חייו, אך כפי שחזה בבהירות, בנו כן. בנו ובני בניו וכל צאצאי בני משפחת ז'בוטינסקי, וגם אנחנו, שזכינו להיוולד לתוך מציאות קיימת שבה יש בית לאומי לעם היהודי, הוא מדינת ישראל, בית שעליו נאבקו והקיזו דם לא רק קודמינו בלשון עבר, אלא גם בני דורנו בימים אלה ממש. מצווה עלינו לזכור את מילותיו של ז'בוטינסקי במקום אחר, לבל נטעה לחשוב כי יוטב לנו במקום אחר: "אם טובה ואם רעה, אם קלה ואם קשה, אם זולה ואם יקרה, זוהי ארצי". זו ארצנו, ועליה נילחם, אם טובה ואם רעה, אם קלה ואם קשה, נילחם עד יאבדו כל אויבינו, כפי שחיילינו פועלים כל העת, גם בסוף השבוע הזה ממש. יהי זכרו של המשורר, הסופר, ההוגה והמנהיג, ראש בית"ר זאב ז'בוטינסקי ברוך ונצור לעד בלב האומה. אני מתכבד להזמין את השרה גילה גמליאל לשאת דברים. אדוני היושב-ראש, בנות ובני משפחת ז'בוטינסקי, ירדנה מלר, מזכירת הכנסת לשעבר, כמי שנשאה על דגלה את ערכי ז'בוטינסקי לאורך כל שנותיה פה בכנסת ישראל, נציגי הארגונים מכון ז'בוטינסקי, המרכז למורשת בגין, בית אורי צבי, העמותה להנצחה מורשת הלח"י והמועצה להנצחת זכרו של ז'בוטינסקי, שרים, חברות וחברי הכנסת, אנו מתכנסים היום לציין את זכרו ופועלו של אחד מגדולי האומה זאב ז'בוטינסקי. זאב ז'בוטינסקי היה מנהיג שחזה את העתיד ופעל בנחישות להבטיח את מקומו של העם היהודי בארצו. ז'בוטינסקי היה איש חזון, אשר עמד בשורה עם גדולי האומה והניח את היסודות לדורות של יהודים שהולכים בדרכו, אני וחבריי שנמצאים פה בבית הזה ביניהם. הוא הקים תנועה עם תפיסת עולם ייחודית, ששילבה שאיפה לשליטה בכל חלקי הארץ וכלכלת שוק חופשי. הוא היה ליברל חילוני, אינדיבידואליסט, שהתנגד לזרמים הסוציאליסטיים בעולם. לצד אלה הוא הוביל ערכים שמגלמים בתוכם את אחריותה של המדינה להעניק לכל אזרחית ואזרח את צורכי הקיום הבסיסיים, כפי שהדגיש בחמשת המ"מים שהגה: מזון, מרפא, מלבוש, מעון ומורה. הוא המשיל אותם לגן שילדים משחקים בו יום-יום, ובו חמישה בורות עמוקים ומסוכנים שאפשר ליפול לתוכם. אני מציע בפשטות, כך כתב ז'בוטינסקי, לכסות את חמשת החורים בעפר, וירוצו להם הילדים כאוות נפשם. מתוך חמשת המ"מים אתמקד בערך האחרון, שבעיניי הוא הראשון: מורה. זאב ז'בוטינסקי ראה בחינוך כלי מרכזי לעיצוב עתידו של עמנו. הוא האמין שמערכת חינוך חזקה היא הבסיס לבניית חברה ערכית. לדבריו, אין לך בעולם שכבה שכוחה גדול מכוחם של מורים, ולכוח זה נודעת חשיבות יתר. ז'בוטינסקי הבין שהמורים הם אלו שיכולים לעצב את הדור הבא ולנטוע בו זהות לאומית. הוא טען כי חשוב ללמד את הילדים על ההיסטוריה והתרבות היהודית. הוא הדגיש את החשיבות של חינוך לערכים לאומיים, מתוך הבנה שיהווה בסיס לעמידה מול אתגרים חיצוניים. זאב ז'בוטינסקי היה הלוחם הגדול ביותר למען זכויות נשים. זאב ז'בוטינסקי הצביע על ההפסד עצום הנגרם לחברה המוותרת על שיתופה של האישה בעיצוב דמות חיינו. הוא נלחם להענקת זכויות נשים מלאות. הוא תבע לנצל את תכונת הנשים בחינוך הדור הצעיר בהתיישבות בעיר ובכפר. "ההתיישבות קמה ונופלת עם האישה", טען. האישה בעיני ז'בוטינסקי היא: "נפש ארוגה מחוטי פלדה וחוטי משי". לדבריו: "אין תפקיד ומקצוע שלא הייתי מעדיף את האישה על הגבר". החזון של ז'בוטינסקי בתחום החינוך רלוונטי גם היום, בעידן הגלובליזציה, שחושף אותנו למנהגים ולתרבויות שונות. אסור לנו לשכוח מאין אנו באים. הגאון האציל, זהו הבסיס לכל הצפון ברעיון בית"ר. היהודי שרוצה לתפוס את מקומו בתוך שאר אומות התרבות. רוצה שתהיה לו מולדת בלתי תלויה. צריך שיהיה ליהודי צבא עברי. לצד החינוך לערכים לאומיים, ז'בוטינסקי הדגיש את החשיבות של חינוך לכבוד האדם, כדי ליצור חברה שוויונית וצודקת. הוא ראה חשיבות רבה מאוד בהגנה על זכויות המיעוט, ודיבר על הצורך לשלב בין שמירה על זכויות אלה לבין שימור הזהות הלאומית של מדינת ישראל. לאור העקרונות שהתווה ז'בוטינסקי, עלינו לוודא שמערכת החינוך בישראל ממשיכה לטפח את הערכים שהנחיל, כדי שנוכל לטפח את דור העתיד ולהעניק לו את הכלים והידע שיכשירו אותו להנהיג ולהוביל את המדינה בעתיד. ז'בוטינסקי היה מאז ומעולם איש של חזון. את חזונו, תחילה, שזר במילים כפובליציסט, עיתונאי, סופר ומשורר. בעקבות הפרעות האנטישמיות באירופה והחשש שיחדרו גם לאודסה, עיר מולדתו, עבר ז'בוטינסקי מחזון למעשה, ממילים לפעולה ולהנהגה. במאמרו המפורסם "קיר הברזל", שפורסם לפני יותר ממאה שנים, הציג ז'בוטינסקי תפיסה אסטרטגית, שגרסה כי השלום והביטחון של העם היהודי תלויים ביכולתנו להקים כוח מגן עצמאי, שאינו תלוי ברצונם של אחרים. הוא קבע באופן חד-משמעי כי עלינו לבנות קיר ברזל, עוצמה צבאית בלתי ניתנת להפרה, שתהווה את הבסיס לקיום שלנו. המאבק על קיומנו ועל זכותנו לחיות בארץ ישראל ממשיך היום ביתר שאת, ודבריו אקטואליים יותר מתמיד. האיומים החיצוניים שאנו עומדים בפניהם מחדדים את העקרונות שהנחיל לנו ז'בוטינסקי. המציאות בשטח מוכיחה שוב ושוב כי רק באמצעות עוצמה צבאית נוכל להבטיח את חיינו ולגרום לשכנינו להשלים עם קיומנו. כפי שכתב ב"קיר הברזל": "עם חי", כלומר, האויב, "מסכים לוויתורים בשאלות עצומות וגורליות כאלו, רק כאשר לא נשארת לו כל תקווה, כאשר בקיר הברזל לא נראה עוד אף לא סדק אחד". כמה חשוב להפנים זאת בבניית אסטרטגיה קיומית לעם שלנו. חברות וחברי הכנסת, ז'בוטינסקי קרא לעלייה מסיבית של יהודים לארץ ישראל ולבניית חברה עצמאית וחזקה. דמותו ומורשתו הובילו להקמת תנועת בית"ר, אשר חינכה דורות שלמים לעמידה על זכויות העם היהודי ועל בניית עוצמה צבאית וכלכלית. למעשה, גם היום, שנים רבות לאחר העלייה לארץ ישראל, אנחנו ממשיכים במשימה לבנות את החברה הישראלית. המשימה הזאת, חברותיי וחבריי, פה בבית הזה, מתחילה כאן, ועלינו, חברות וחברי הכנסת, להוות דוגמה לעמנו. מה שהיה פה היום הוא חרפה, אני חייבת לציין את זה. הלך הרוח כאן בכנסת ישראל מחלחל לחברה הישראלית כולה. המשימה הזו דורשת מאיתנו הדר, לנהוג באחדות,

באהבת איש את רעהו. לכן, עלינו להפסיק את ההסתה ואת השיח המפלג. הקמנו יחד מדינה ויחד אנחנו חייבים להמשיך לבנות אותה כחברה מאוחדת. "גדלות, אצילות ופאר. היהודים הם העתיק שבאצילי העולם". אסיים עם המילים של פרק בשיר פרי עטו של זאב ז'בוטינסקי, שחובר בשנת 1932, מההמנון של תנועת בית"ר. "עיקרה של בית"ר הוא הדר", שכל כך חסר בבית הזה. "הדר / עברי גם בעוני בן שר / אם עבד, אם הלך, נוצרת בן מלך, בכתר דוד נעטר/ באור ובסתר זכור את הכתר / עטרת גאון ותגר". תודה רבה לשרה גמליאל. אני מתכבד להזמין את ראש האופוזיציה, חבר הכנסת יאיר לפיד, בבקשה. גילה, יישר כוח. כל מילה.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, כמעט עצוב לראות שיש פה כפול מחברי האופוזיציה מאשר מחברי הקואליציה של הימין על מלא, ביום לזכרו של ז'בוטינסקי. מה קשור אליהם ז'בוטינסקי? אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, תפיסת הביטחון של ישראל נשענת כבר יותר ממאה שנים על מאמרו המפורסם ביותר של ז'בוטינסקי "קיר הברזל". ז'בוטינסקי כתב שאנחנו צריכים קיר ברזל של עוצמה צבאית בינינו לבין אויבינו. בקיר הזה הוא כתב: "לא נראה אף לא סדק אחד". אנחנו רואים בקיר הברזל שלנו הרבה יותר מסדק אחד. כוחנו הצבאי נסדק, כוחנו המדיני נסדק, החוסן הפנימי שלנו סדוק ושבור. הערכים הלאומיים והליברליים, שז'בוטינסקי האמין בהם, לא רק סדוקים, הם מנותצים, הם שבורים לרסיסים. במקום קיר ברזל יש רק את הגדרות ההרוסות בעוטף עזה ואת הגבולות המופצצים בגבול הצפון. כדי שזה לא יקרה שוב אנחנו צריכים להבין איך זה קרה לנו. אנחנו צריכים לחקור באומץ, בלי להסס, בלי לפחד מהאמת. הניסיון של הממשלה, של ראש הממשלה, למנוע את הקמתה של ועדת חקירה ממלכתית נובע רק מדבר אחד: הם יודעים את האמת, הם יודעים את האמת על חלקם באסון, והם פוחדים מהאמת הזאת. את ועדת החקירה צריך להקים, אנחנו חייבים את זה ללוחמים בעזה, אנחנו חייבים את זה לחטופים במנהרות החמאס, אנחנו חייבים את זה לסיגל וארז, הוריה של נועה פרייס, זכרה לברכה, התצפיתנית שנהרגה בתוך המיגונית בבסיס נחל עוז. אנחנו חייבים את זה לאימא של בן סוכמן מקיבוץ בארי,

על הרמקול של הטלפון שלו, ואמרה לו שהיא אוהבת אותו. ואז הוא שמע איך המחבל נכנס לתוך הממ"ד ורוצח אותו. מגיע להם לדעת את האמת. הם לא ידעו מנוח עד שלא תתברר האמת, והאשמים כולם ילכו הביתה. אין קיר ברזל במקום שבו בורחים מאחריות, אין קיר ברזל במקום שבו מפילים את האשמה על הדרג הצבאי. במדינת ישראל יש דרג מדיני לא רק בשביל טקסים ונסיעות לחו"ל. מישהו היה אחראי ב-7 באוקטובר על המדינה הזאת. מישהו עמד בראש הפירמידה כשקרה לנו האסון הנורא בתולדותינו. המישהו הזה, בנימין נתניהו, אמר לנו: חמאס מורתעים, הם לא יעזו לשלוח אפילו טיל אחד. הוא אמר לנו: מי שרוצה לסכל הקמת מדינה פלסטינית צריך לתמוך בחיזוק החמאס, בהעברת הכסף לחמאס. זו הייתה הקונספציה, היא לא נולדה בצה"ל. היא נולדה במשרד ראש הממשלה, ושם צריכה להתחיל החקירה. בגלל זה הם יעשו הכול כדי למנוע את ועדת החקירה ובגלל זה הם לא יצליחו. כשתקום ועדת החקירה, והיא תקום. אתם לא תצליחו לחמוק מזה, היא תזמין אותי והיא תשאל אותי: האם ידעת שעומד לקרות משהו נורא? ואני אגיד לה: כן, אני ידעתי שעומד לקרות משהו נורא. והיא תשאל אותי: האם הזהרת? ואני אגיד לה: כן, הזהרתי. עשיתי מסיבת עיתונאים שבועיים לפני אסון 7 באוקטובר והזהרתי. והוועדה תשאל אותי: איך ידעת שעומד לקרות משהו נורא? ואני אענה לה: מפני שהייתי חשוף בדיוק לאותם חומרים מודיעיניים שאותם ראה גם ראש הממשלה, והם היו חד-משמעיים, היה ברור שעומד לקרות משהו נורא. אם ידעת, אתה אשם, אם התעלמת למרות שאמרו לך, אתה אשם, אם לא הכנת את המערכות,

אם לא הייתה לך שליטה על האירוע, בשביל מה אתה שם ומה משמעות האחריות שלך? אם הדרג המדיני לא ייקח אחריות על אירועי 7 באוקטובר, לא יכיר באשמתו, ימשיך לנסות להפיל את התיק על הצבא, אז אין יותר אחריות במדינה, אז הממשלה היא פסאדה ריקה וראש הממשלה הוא חליפה ריקה.

תאמר דברים מכובדים - - - במדינה מתוקנת, ראש הממשלה כבר היה מתייצב - - - - - - - מזמן מול אזרחיו ואומר להם: אני לא מוכן שתתקפו יותר את הצבא.

אין צבא אחר. אסור לפגוע בצה"ל. אני אחראי, אני אשם, אני אלך הביתה. קיר הברזל נפל ב-7 באוקטובר, אנחנו צריכים להקים אותו מחדש, כמו שיודעים בבארי ובשדרות ובמטולה ובקריית שמונה.

כדי להקים משהו חדש צריך קודם לפנות את ההריסות. אנחנו נדע לעשות את זה, אנחנו נדע לפנות את ההריסות ולבנות מחדש. תהיה פה מדינה טובה, חזקה, משגשגת - - רק אתה תאחד את העם. - - אפילו שמחה - - רק אתה תאחד את העם. תפסיק עם זה,

תהיה פה מדינה שבנתה מחדש את עוצמתה - - שונא אדם. די, די - - - - - ועשתה את זה טוב יותר. תהיה פה מדינה עם ממשלה שאפשר - - - חבר הכנסת שקלים, די.

- - - חבר הכנסת שקלים, די. מאוד ממלכתי. כי זה מה שחסר לנו, מדינה עם ממשלה שאפשר לסמוך עליה

אתה מייד תעלה לסכם,

מדינה עם ממשלה שאפשר לסמוך עליה.

תודה רבה. אני מתכבד להזמין את השר שלמה קרעי, אה, סליחה רגע. בחוק הבא, סליחה, בחוק הבא. אם תרצה, כמובן תוכל לומר דברים גם בהקשר הזה. תודה רבה לחברי הכנסת. אנחנו נעבור לנושא הבא שעל סדר-היום, הצעת חוק מניעת פגיעת גוף שידורים בביטחון המדינה (הוראת שעה, חרבות ברזל) (תיקון), התשפ"ד 2024, לקריאה הראשונה. אני מתכבד להזמין את שר התקשורת חבר הכנסת שלמה קרעי להציג את הצעת החוק, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, משפחת ז'בוטינסקי, אני מתנצל בשם חבריי חברי הכנסת על המופע העלוב של ראש האופוזיציה - - הרגיל.

- - שבמקום לכבד את היום הזה ולדבר דברים בהדר, בעוז ובענווה, מנצל את הבמה הזו כאילו נמצא כאן בקפלן ובאיזו הפגנה, שהוא מהדהד את השקרים הרגילים שלו. אותו ראש ממשלה, שלשמחתנו היה רק תקופה קצרה, ומה שהוא ידע לעשות כראש ממשלה זה למכור את ריבונותה של מדינת ישראל בצפון - - די,

- - לחלק את שטחי הגז שלנו לחיזבאללה בתואנה שזה יחזק את הביטחון שלנו.

אז בואו, אל תלמדו אותנו על ביטחון. אתה משקר. אתה משקר. זה ההסכם בין ממשלת לבנון לבין ממשלת ישראל - - - רשות הדיבור של השר קרעי,

גם אם אתה לא מסכים איתו.

ז'בוטינסקי אמר: "בן ערב, בן נצרת ובני"

בן ערב, למכור לו את שטחי המולדת ולתת מתנה לחיזבאללה. אז למה לא ביטלת את ההסכם? למה לא ביטלת? זו הבטחת הבחירות שלכם.

בן נצרת ובני" זה אומר כאלו שנאמנים למדינת ישראל, לא כאלו שמנסים להשמיד אותנו - - למה לא ביטלתם את ההסכם? חברי הכנסת.

הוא מדבר על ההסכם. - - שהקימו כאן - - אמרתם שתבטלו את ההסכם.

הוא לא קורא בשמך והוא לא - - - - - ממשלה עם האחים המוסלמים.

למה לא ביטלתם את ההסכם? זו הייתה

נאור שירי, אולי תספר לעם ישראל - - לקרוא לראש הממשלה לשעבר טיפש זה בסדר? - - בפעם הבאה שאתה על הבמה הזאת - - לא.

אני עכשיו פה ואני אומר - - - - - איך זה, באיזו

חוץ מהארכת התוקף, גם לתת תשומת לב לעניין שיש שידור חי של אל-ג'זירה גם ברשתות החברתיות, גם בערוץ יוטיוב, למשל - - ערוץ יוטיוב. - - ולנסות ולאפשר להכניס לנו סמכות בחוק גם לעצור את שידורי אל-ג'זירה בשידור חי ברשתות חברתיות. אני מקווה מאוד שחבריי חברי הכנסת כאן בוועדה ישימו לב וייתנו תשומת לב לעניין הזה וינסו להגיע לכך. אני מוכרח לומר שחלק מחבריי חברי הכנסת שביקשו כמה שינויים בחוק אל-ג'זירה המקורי ויצאו קצת נגד החוק ואמרו שהוא לא מספיק ואמרו שהוא לא נותן מענה מלא ויש הרבה חורים שעדיין נמצאים בתוך החוק, עברו כמעט ארבעה חודשים מאז שהעברנו את החוק הזה,

ממש עכשיו, השכילו להביא חוק חדש, פרטי, שמנסה לטפל בעניין הזה, וכנראה שהטיפול והחקיקה של החוק הפרטי הזה לא יסתיימו במושב הזה של הכנסת ויימשכו רק במושב הבא. אז אני מתפלא על אותם חברי כנסת שחשבו ואמרו שהחוק לא מספיק, שלקח להם כל כך הרבה זמן להביא את החוק הזה לוועדת שרים לחקיקה ובעצם הסתפקו ומראים שנכון, אין לנו את כל הכלים לפעול נגד מי שמסית ופוגע בביטחון המדינה, אבל בהחלט, כנראה שגם אליבא דאותם חברי כנסת, הכלים האלו שהשתמשנו בהם עד היום, וזה לסגור את אתרי האינטרנט של אל-ג'זירה, להסיר אותם מספקי התכנים הוט ויס, מהכבלים והלוויין, להחרים את ציוד השידורים שלהם, לסגור את המשרדים שלהם, כנראה שהם מבינים שאלו באמת כלים שמרתיעים ומקטינים בצורה ממשית, בצורה משמעותית, את ההסתה ואת הפגיעה בביטחון המדינה. בהחלט אני יכול לומר מכאן שאני תומך גם בחקיקה פרטית וגם בחקיקה ממשלתית אם ישכילו להכניס בה שינויים נוספים כדוגמת אפשרות לסגור גם שידור חי ברשתות חברתיות. אני בהחלט תומך במהלכים כאלו, וכשזה יגיע לוועדה אני אומר את זה גם בוועדה. חשוב לומר ולסיכום אני רוצה לומר: מדינת ישראל החליטה להתעלות לגודל השעה למרות כל החסמים המשפטיים שניסו להערים עלינו בהתחלה דרך הייעוץ המשפטי לממשלה, והגענו בסופו של דבר לחוק שאפשר לנו להיאבק באויבי המדינה שמסיתים כנגדנו, משדרים שידורים של לוחמינו, של שטחי כינוס, מסכנים את ביטחונם של לוחמינו, את ביטחונם של אזרחינו. אחרי הרבה שנים שדיברו כאן על זה שצריך לסגור את אל-ג'זירה במדינת ישראל, סוף-סוף עשינו את זה בארבעת החודשים האחרונים, ואל-ג'זירה לא פועלת היום במדינת ישראל. אנחנו נמשיך לעשות את זה כדי למנוע פגיעה ממשית בביטחון המדינה. אז אני קורא לכם, חבריי חברי הכנסת, לתמוך בחוק הזה בקריאה ראשונה. הוא יגיע לוועדה, ואנחנו מתכוונים להביא אותו לקריאה שנייה ושלישית כבר במושב הזה,

בעזרת השם, בשבוע הבא. גם החוק שלך, חבר הכנסת קלנר, אני תומך בשינויים שאתה רוצה. אני מניח שלא יצליחו לסיים אותו כבר במושב הזה, וחבל שלא הספקנו לעשות את הדברים האלה בארבעת החודשים שעברו, אבל אני מקווה שעד ההארכה הבאה, שתהיה בסוף נובמבר, נספיק גם את החקיקה הפרטית שלך, להפוך את זה מהוראת שעה להוראת קבע ועם כלים משמעותיים יותר, כמו שצריך, כמו שמדינה דמוקרטית צריכה לפעול כנגד מי שמנסה לקעקע את היסודות שלה, ומנסה להסית ולפגוע בביטחון המדינה. אז תודה רבה, חברים, ובהצלחה לכולנו. תודה רבה. נעבור לדיון האישי. חברת הכנסת דבי ביטון, בבקשה. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה - - - אפשר להגביר קצת את המיקרופון של הנואם? תודה. אני אנסה להתקרב. לאחרונה הולך ומתחזק כל נושא הדיון מיהו יהודי, כספים למען הזהות היהודית, וכן, אנחנו במדינת ישראל, ויש פה עם יהודי גאה, כל אחד על פי יהדותו ודרכו, בין אם הוא חרדי, דתי, מסורתי ויהודי. לא יכולתי להתעלם ממילותיו של שבתאי פרימו, שכתב בצורה מאוד ברורה. אני חושבת שיש לנו את הזכות להקשיב לו ולכבד אחד את השני: "אזרח ותיק פשוט". אני לא חרדי / אין לי ציציות ולא כיפה / לא מתפלל / לא בבית הכנסת / גם לא בלב / לא שומר כשרות / לא מאמין באלוהים / ולמרות הכול אני יהודי / מלא על מלא / לא גנבתי / לא נאפתי / לא חמדתי ולא עשקתי איש / לא צברתי הון / ואין לי קשר לשלטון / מעולם לא עברתי על החוק / אין לי אפילו עבירת תנועה / לא הואשמתי בשחיתות / גם לא בהפרת אמונים / לא בהטרדה מינית / לא באלימות / אפילו לא מילולית / הוריי הקפידו שאלמד / לימודי ליבה / הייתי בתנועה / שרתי שירי ארץ ישראל בגאווה / שירתִּי ביחידה קרבית / השתתפתי במלחמות / למדתי באוניברסיטה / והקמתי משפחה / ומאז אני עובד ועובד / ומשלם מיסים, מיסים ועוד מיסים / מעולם לא ביקשתי הטבות / גם לא הנחות / אני לא אנרכיסט, לא אליטה / לא פריבילג ואפילו לא אשכנזי / בסך הכול ביקשתי להיות / אזרח מועיל וטוב / פשוט אזרח / לכן אני יוצא להפגנות / ועל כך הדגל ואני לעולם / לכם לא נסלח. אני פונה כאן לכל חברי הכנסת: יהודי זה יהודי. בשביל זה לא צריך מיליונים של זהות יהודית. כל אחד יבחר בדרכו איך באה לידי ביטוי יהדותו. לכן, עלינו לכבד האחד את השני ביהדותו. תודה רבה. אפילו לא אשכנזי, חברת הכנסת ביטון?

בבקשה, חבר הכנסת כהנא. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, אני רוצה לדבר על הסיפור הזה של הארכת שירות החובה. אני רוצה לדבר על הארכת שירות החובה, כי בעצם יש טענה שחסרים לוחמים לצה"ל, ולכן צריכים להאריך בעוד ארבעה חודשים את שירות החובה של החיילים שלנו, שנלחמים כבר תשעה חודשים בעזה. אבל מה שמסתבר הוא שלא חסרים לוחמים, פשוט הממשלה לא רוצה לשלם ללוחמים האלה את מה שמגיע להם. הרי את כל הלוחמים האלה שסיימו 32 חודשים של שירות, אין שום בעיה או לשחרר אותם ומייד לגייס אותם למילואים, כמו שעשו בתחילת המלחמה, או לגייס אותם לקבע ראשוני או חובה בתנאי קבע, יש הרבה דרכים לשלם לחיילים האלה את מה שמגיע להם. אבל מסתבר שלממשלה הזו יש דברים יותר חשובים לעשות עם הכסף. רק לפני שבועיים-שלושה היו פה דיונים בוועדת הכספים, וראינו שיש מאות מיליונים פנויים שהולכים עכשיו לכל מיני דברים, לשרה סטרוק, לזהות, לשרים של ירושלים וכל הדברים האלה. אז יש כסף, יש כסף, רק את הכסף הזה הממשלה מעדיפה לא לתת ללוחמים. אז אני חוזר שוב, אדוני היושב-ראש: אין בעיה של לוחמים, יש בעיה של איך מחלקים את התקציב, ואם ייתנו ללוחמים את מה שמגיע להם, אם הממשלה הזאת תתחשב בלוחמים, אם הממשלה הזאת תבין שללוחמים האלה מגיע יותר מאשר לכל מיני דברים אחרים, וחולק פה כסף חופשי-חופשי לפני שבועיים-שלושה, אז לא תהיה שום בעיה, אבל אם עכשיו סדר העדיפויות של הממשלה הזו הוא לתת כספים לכל מיני דברים פחות חשובים,

בשעת מלחמה, אז כן, אין כסף לתת ללוחמים שלנו, ואז פתאום צריך להביא חוק להאריך ללוחמים את השירות מ-32 חודשים ל-36 חודשים. אז אני קורא לכם, חברי הממשלה, אני קורא לך, אדוני השר, להתעשת, להבין שבשעת מלחמה את הכסף ואת המשאבים צריכים לתת ללוחמים, ולתת להם את מה שמגיע להם, רגע, לא שמעת את מה שאמרתי? אז אני רוצה לחזור בשבילך, יש לי עוד 40 שניות.

אדוני השר, הוא שביום רביעי כנראה הולך להגיע לפה חוק שמאריך את שירות החובה. מבטל את הקיצור, אתה מתכוון. מאריך את שירות החובה, בתכלס.

אז זה אומר בעצם שאין בעיה של לוחמים, יש בעיה של תקציב. למה זו בעיה של תקציב? כי את הלוחמים האלה אפשר לגייס למילואים או להכניס אותם לקבע מייד אחרי שהם משתחררים, ובסוף זו בעיה של תקציב, רק את התקציב אתם מעדיפים לשים על דברים אחרים, ובמקום לתגמל את הלוחמים כמו שמגיע להם, אתם מעדיפים לשים את הכסף על דברים אחרים. זה הסיפור.

עושים את זה בהארכה זמנית לחמש שנים. אם אנחנו כל כך קרובים לניצחון מוחלט, כפסע, אם אנחנו כפסע מניצחון מוחלט, אז למה לחמש שנים? הרי הניצחון תכף-תכף. אז לא צריכים לחמש שנים. בואו נאריך את זה זמני, ואז נראה. - - - זמנו הסתיים, אתם יכולים, חבר הכנסת כהנא, זמנך הסתיים.

אני בעד לתת לצה"ל את הצרכים שלו, אבל לתת ללוחמים את מה שמגיע להם. חבר הכנסת כהנא, תודה רבה. אתם יכולים להמשיך את השיחה מאחור. חבר הכנסת שטרן, בבקשה.

אדוני היושב-ראש, יש שר, אין שר, זה לא משנה, עזוב אותך.

עמיתיי חברי הכנסת, קודם כול אני רוצה לברך את זרועות הביטחון, את צה"ל ואת השב"כ על ההישג הגדול-מאוד בעזה, ולהגיד לשרי הממשלה המשתלחים בהם,

שההישג הגדול הזה הוא עם אותם אנשים, רמטכ"ל, ראש שב"כ, שטעו מאוד ב-7 באוקטובר, אבל עדיין מנהלים מלחמה בצורה מעוררת כבוד. שמעתי שאתמול הייתה ישיבת ממשלה, הייתה שם תחרות בין השרים מי מסית יותר נגד המסיתים. אני נגד הסתה, נגד כל מילה שיש בה הסתה. אני חושב שמיותר להגיד את זה. אבל ממשלה שמקיימת שעתיים דיון, ואין שם אחד שאומר להם: שרים, בואו רגע ניזהר, הרי בסוף רצחו פה ראש ממשלה בצד השני, אין מי שיגיד את זה. אז אני באמת אומר: איך אתם יכולים להיות הממשלה שלי? ואתם הממשלה שלי. איך אתם יכולים להיות השרים? ואתם השרים שלי. אבל כזה מצעד כבשים, שתיקה כזאת, נוכח איזו התבכיינות של ראש ממשלה? אדוני, אני עכשיו רוצה להגיד לך, אני יודע איפה אתה שירת, אני מעריך את זה, אני רוצה להגיד לך משהו על הסתה. ביום שישי היה אצלי בבית חבר מאחד הכפרים באזור, שעשה למדינה הזאת יותר משאני עשיתי, לא יודע אם אתה או אחרים פה, אבל יותר ממה שאני עשיתי. הוא עומד בתור לשלם בקופה באושר עד, בא אליו מישהו ואומר לו: אתה, המקום שלך בעזה. הוא נמצא בעזה יותר מזה שאמר לו, אבל בשביל משהו אחר. הוא עומד, הבן שלו לידו, הוא אומר לו: לך לעזה. הוא הולך לעזה, אבל בשביל להגן על ההוא שאומר לו "לך". זו תוצאה של תרבות של הסתה. אבל אתה יודע מה ההמשך? ששבוע אחרי זה מתקשר אליו הבן שלו, אומר לו: אבא, מהמשטרה עצרו אותי, לוקחים לי את הרכב באמצע הכביש. הוא אומר: למה? הוא אומר: יש בעיות. הוא אומר: תן לי את השוטר, כנראה של בן גביר, והוא מדבר איתו, ולאבא יש מבטא ערבי. הוא מוכן למות בשבילך, בשבילי, יש לו מבטא ערבי. אז אומר לו השוטר: חסרה לך כרית ראש במושב האחורי ומכסה המנוע נסגר בפעמיים, לא בפעם אחת, אני מוריד את הרכב, זה לא בטיחותי. הוריד את הרכב. ובערב הוא פוגש את הבן שלו, והבן שלו אומר לו: אבא, אחרי שהוא הוריד את הרכב, הוא אמר לי: אם עוד פעם אחת תהיה ברחוב הזה אני אשבור לך את שתי הרגליים. שוטר במשטרה של בן גביר מדבר כך לאבא של לוחם, שבן גביר לא מבין מה זה, לא יבין מה זה, אבל זאת תוצאה של הסתה מתמשכת, של מדיניות עלובה וכואבת לי פיזית. פיזית היא כואבת לי.

תודה רבה. חבר הכנסת מאיר כהן, בבקשה. אני בטוח אבל שאתה לא מתכוון לכל השוטרים, נכון? כי כשבאים ואומרים - - - ברור. חס וחלילה. זה ברור. לא כל השוטרים. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי כנסת נכבדים, אתמול היינו בצפון, אדוני היושב-ראש, גם אתה היית איתנו, משלחת של חברי כנסת מכל סיעות הבית, או מרוב סיעות הבית, לפחות מהליכוד, מיש עתיד, ונפגשנו עם אנשי שלומי, ונפגשנו עם אנשי חורפיש ועם אנשי מעלות, ושמענו את כאבם וחשנו את כוחם של האנשים האלה, שנאחזים בקרקע, נאחזים ביישובים שלהם תחת הפגזות, כשכל רגע יכול לנחות עליהם טיל, ומטיילים ברחובות בגאווה גדולה מאוד, וכיתות כוננות ואנשי צבא שעוזבים הכול כדי לשמור על היישוב שלהם. ומה שמקשר כחוט השני בין כל האנשים האלה זו התחושה שלהם שהפקירו אותם, התחושה שאנשים לא מדברים איתם, התחושה שהם, אנשי הצפון, לא יודעים מה ילד יום. אין שום תוכנית, אין שום הסדרה שתניח את דעתם. חוסר האונים הזה, חוסר הידיעה, גורם לי ולחבריי שהיו שם לתהות אם באמת זאת המדינה שראויה לאנשים האלה. נסענו לחורפיש, חבר הכנסת שטרן, ונפגשנו עם ראש המועצה, ושמענו את זעקתם של הדרוזים. שמענו את זעקתם של הדרוזים. אתה נכנס ליישובים הדרוזיים, ומקבלים את פניך שלטים שמצוינים בהם שמות הנופלים, אתה רואה על כל בית מתנוסס דגל ישראל, כל אדם שאתה שואל מספר שבנו, הדוד שלו, בן הדוד שלו, נמצא ונלחם, וחלקן משפחות שכולות שמרכינות ראש לכבודה של המדינה הזאת. והם שואלים אותנו: למה אתם מפלים? למה את מתייחסים אלינו כאל סרח עודף שלכם? דיברו על חוק הלאום, ואני מחכה ליום הזה שאנחנו נתקן אותו, שטרן, שכולנו נבין ששוויון מול האנשים האלה הוא הדבר שהיום אנחנו מחויבים אליו. היום ישבתי בוועדת חוץ וביטחון, וראיתי את החבר'ה שמדברים - - צריך רק לסיים,

הגיוס לשירות האזרחי, מדברים על הדרוזים ועל הערבים כמקשה אחת. וביקשתי, לא בגלל האפליה, אלה מחויבי גיוס, אלה לא מחויבי גיוס: בואו תיתנו נתונים על מחויבי הגיוס, על החברה הדרוזית, ותעשו הפרדה מאוד ברורה. ולצערי הגדול, הסתכלו עליי כאילו אני לא מבין דבר.

אדוני היושב-ראש, אתה היית בסיור אתמול, ואני משער שתחושותיי הן תחושותיך, בשינויים כאלה ואחרים, אבל גם אתה הרגשת את הכאב שלהם, ואנחנו מצווים כולנו, מצווים כולנו, חברי הכנסת מכל סיעות הבית, לעלות לכאן, לנקוש על דלתה של הממשלה ולהגיד: אנחנו מחויבים לצפון. בואו לשם, תפתרו את הבעיות.

חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין. דילגת עלי. סליחה, חבר הכנסת פורר. סליחה, טעות שלי.

את רוצה לפניי? בבקשה. אין לי בעיה.

לפניי. כבוד היושב בראש, כנסת נכבדה, האמת, אני עדיין מנסה לעכל את, לא יודעת איזו מילה יותר מתאימה, קרקס, דרמה, הצגה, שהייתה פה כשעלה לכאן השר שאמור להיות אמון על הביטחון של האזרחים. הכותרת והתוכן של הצעת האי-אמון הייתה על הנושא של הפשיעה הגואה,

דיבר על הכול, כמובן שהכול כמעט שלא נכון, אבל לנושא עצמו לא התייחס.

שמח על זה שאנשים נרצחים בחברה הערבית. כל הזמן, בכל ישיבת ועדה שדנה בנושא הזה, הטענה הראשונה שאנחנו שומעים מאנשי המשטרה היא שאין מספיק כוח אדם כדי לטפל ואין משאבים. אבל בבוקר, בדיוק באותה שעה שהיה הרצח בדיר חנא והבן אדם השני במצב מאוד קשה, באותה שעה היו 500 שוטרים ששומרים על פעולת ההרס בגריפאת, בזרזיר.

מאיפה יש 500 שוטרים לזה ואין שוטרים שיטפלו בנושא של הפשיעה? מדבר על משילות ועל סדר, אולי תפיסת המשילות שלנו מעוותת? שמישהו יסביר לנו שארגוני הפשע שולטים לא רק בחברה הערבית, שמענו, במדינה. אז המשילות לא חשובה? הסדר לא חשוב? ההצלחה שבן גביר יכול להתגאות בה באמת היא שני דברים, לרצוח ערבים ולהרוס את הבתים שלהם. מתאים לו הדבר הזה, כי הוא מאמין, זאת האג'נדה שלו, זאת ההצלחה שהוא יכול להתגאות בה, והוא כן עושה את זה. אבל אני אגיד מהמקום הזה, זאת בושה וחרפה - - מה, הוא רוצח ערבים? - - לשר שאמון על ביטחון האזרחים במדינה. תודה רבה. לא הבנתי, לא הבנתי. הורס את הבתים שלהם - - עבר הזמן, גברתי. - - ושותף לרצח שלהם בזה שלא עושה את המוטל עליו. חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, חברת הכנסת יאסין, אני אשמח אם תשימי לב אליי שנייה. אני אומר לך להבא,

שיעמדו פה ויאשימו חבר כנסת או שר או כל אחד אחר בשותפות לרצח. לזה אני לא אסכים. לזה אני לא מוכן, וזה לא יהיה. - - - אני אומר את זה עכשיו כדי שלא יגידו אחר כך, לא אמרת. אני אומר מראש, אני אומר מראש - - זאת האמת, וזה - - - - - מי שיעמוד פה - - כן,

זו האמת, האחראי לא עושה את העבודה שלו, אז הוא גם

זכות הדיבור היא זכות שלי כחברת כנסת. אז אני אומר לך - - להגיד את האמת, זאת האמת.

את לא תאשימי פה אף אחד בשותפות לרצח. אף אחד. אם את רוצה לחפש שותפים לרצח, תחפשי בחמאס, אולי. חבר הכנסת פורר, בבקשה, אדוני.

מה זה? די, אין גבולות, הכול מותר. להאשים שר כשותף ברצח. באמת, את זה אני לא שמעתי.

בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אדוני השר,

יושב פה ככה בבניין הזה ורואה את הדיונים. אני גם מסתכל על סדר-היום שהממשלה קובעת. אז אני רוצה להזכיר לכם רק מה קרה פה לפני תשעה חודשים, כי נראה לי ששכחו, וכדאי לשים את זה: לפני תשעה חודשים, ב-7 באוקטובר, למעלה מ-1,000 הרוגים בעוטף עזה, בהם אזרחים, אזרחיות, זקנים, ילדים, תינוקות, יישובים שלמים נכבשו, מאות חטופות וחטופים, 120 מהם עדיין לא חזרו לכאן. היום הוא היום ה-283. צריך לזכור איזו אחריות רובצת לפתחה של הממשלה הזאת, שאף אחד לא יברח ממנה. זה מה שקרה כאן ב-7 באוקטובר, וסביב זה אנחנו צריכים לדבר היום. אני מסתכל מה סדר-היום של הבניין הזה, במה הממשלה מעסיקה אותנו מאז? מעסיקה אותנו בחוק רבנים, טרללת שלמה פה מסביב לחוק רבנים, כדי שאפשר יהיה למנות רבנים בשכונות, בבניינים, בערים, אחר כך מביאים לנו את הפטור מגיוס, זאת אומרת כשאנחנו נמצאים באחת המלחמות הקשות שלנו, שנמשכת כבר תשעה חודשים, אחרי שרצחו ב-7 באוקטובר למעלה מ-1,000, אחרי שחטפו לנו מאות, מה שחשוב הוא לפטור עשרות אלפי חרדים מגיוס, זאת בזמן שבצפון עשרות אלפי אזרחים מפונים מבתיהם והפכו לפליטים בארצם, בזמן שמדינת ישראל כבר לא שולטת בגליל, נסראללה הוא זה ששולט שם, הוא זה שקובע מה הוא הקצב, אם אפשר להיכנס לאזורים מסוימים או אסור להיכנס לאזורים מסוימים. אזרחים כבר מפחדים לנסוע בכבישי רמת גולן, בזמן הזה שמדרום יורים עלינו טילים מכיוון תימן, ונתיבי השיט למדינת ישראל סגורים כבר תשעה חודשים, נתיבי השיט לנמל אילת סגורים, בזמן הזה עוסקים בפטור מגיוס, בחוק רבנים, והחוק שאישרה מהר מאוד הממשלה אתמול כדי שיגיע לכאן ביום רביעי,

ייצוג הולם לחרדים ברשויות המקומיות. אם הייתם מאשרים חוק ייצוג הולם לציבור החרדי ביחידות צה"ל, היינו מברכים,

שלא יהיה ייצוג ביחידות צה"ל, אבל שיהיה ברשויות המקומיות. אבל זה עם עדיפות לחרדים ששירתו בצה"ל. אני אזכיר רק, אני אזכיר שוב, חבר הכנסת שטרן, על מה אחראית הממשלה הזאת, ומה קרה כאן ב-7 באוקטובר. מה שלא קרה כאן מעולם מאז קום המדינה הוא שכבשו לנו יישובים, שרצחו באותו יום למעלה מ-1,000 נשים,

זקנים, חטפו לנו מאות, 120 מהם עדיין לא חזרו לכאן, זאת האחריות שרובצת לפתחה של הממשלה ובזה היא צריכה להתעסק, איך מחזירים את החטופים, איך מנצחים את המלחמה, ולא באיך מממנים את הרבנים. תודה רבה. חבר הכנסת בליאק, בבקשה, אדוני. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, כבר אין לי מילים לתאר את הבורות וחוסר המקצועיות של הממשלה הזאת. עמדה כאן היום שרה בממשלה, וסיפרה לנו בדיות על שוק ההון הישראלי, וכמה עלו המדדים מתחילת השנה. היא טענה כי עלייה קלה במדדים הישראלים מתחילת 2024 היא הוכחה להצלחת המדיניות הכלכלית של ממשלת נתניהו-סמוטריץ'. חברים,

ואולי צריך לשם שינוי ללמוד אותו, אבל ריבונו של עולם, אתם הממשלה, אתם השרים, כמה שטויות אפשר לדבר כאן מדוכן הנואמים במליאת הכנסת? בואו אני אגלה לכם משהו: כל מי שמכיר ולו ברמה בסיסית את התנהגות המדדים, יודע כי מדד תל אביב 35 ומדד תל אביב 125התנהגו לאורך השנים באופן מאוד דומה ל-S&P 500,S&P 500 הוא מדד שמרכז את 500 החברות המובילות במשק האמריקאי, מה שבין היתר משך בעבר את המשקיעים הזרים להשקיע בישראל. מתי זה השתנה? עם הקמת הממשלה המופרכת שלכם ועם קידום ההפיכה המשפטית המטורללת שלכם. כאן התחיל הניתוק המוחלט בין S&P 500 לבין המדדים הישראלים. כתוצאה מכך ראינו ירידה משמעותית בהשקעות הזרות.

בואו נראה את הנתונים משנת 2024 ועד עכשיו: אכן מדד תל אביב 35 עלה מתחילת השנה ב-11%, ותל אביב 125, ב-9%. אבל שימו לב, S&P 500 קפץ ב-18%. אחרי שאני משקלל את ירידת שער הדולר, הפער עדיין עומד על 7% לפחות. בריחת המשקיעים נמשכת, דירוג האשראי ירד כבר פעמיים, הגירעון עולה, העסקים בקריסה, אבל מה אכפת לכם? הרי אין לכם מושג על מה אתם מדברים, ואין לכם מושג כיצד מתקנים את הקטסטרופה שהבאתם עלינו. שחררו אותנו, שחררו את עם ישראל, תנו לאנשים ראויים ומקצועיים לשקם את ההריסות שהשארתם כאן.

חבר הכנסת עטאונה. התחלפו, נכון. חבר הכנסת יואב סגלוביץ'. אדוני היושב בראש, חבריי חברי הכנסת, ברכות, הצל קיבל דרגת פקד במשטרת ישראל. אני לא יודע איפה לשים את עצמי כשאני רואה את הביזיון, שומע את הגועל נפש הזה. אין לי מילה אחרת, גועל נפש.

פקד במשטרת ישראל. מי הקצין שחתם על כתב המינוי?

היה אירוע וטקס לכבודו, לכבוד פרישתו של מפכ"ל משטרת ישראל קובי שבתאי. הוא בא ואמר: אני פונה אליכם, קציני משטרת ישראל ומפקדיה, עד השוטר בקצה, אני אומר לכם, אני אומר את זה כאן גם לנשיא גם לראש הממשלה: אסור להפוך את המשטרה לפוליטית. ובמקביל באותו זמן, במחוז תל אביב, נותן לו מפקד המחוז, בנוכחות השר בן גביר, דרגת פקד. זאת בושה וחרפה. כמפקד כיתת כוננות, הלוחם האמיץ "הצל". הצל הוא על כולנו.

במקביל, השר פה עולה ומספר על הפשיעה. יש פה הצעת אי-אמון. אני מציע לשר הכושל הזה, האפס המאופס הזה, לנסוע לג'דיידה-מכר. די, די.

ג'דיידה-מכר - - - חבר הכנסת סגלוביץ', עצור. ג'דיידה-מכר - - - חבר הכנסת סגלוביץ', עצור.

חבר הכנסת סגלוביץ', עצור בבקשה שנייה.

שמות התואר האלה מיותרים, ובעצה אחת - - - אתה מעיר לי על סמוטריץ'?

כשאתה רואה את החבורה הזאת יושבת פה ומנאצת ומקללת יום ולילה?

אז אתה כרגע בזכות דיבור, כן אני אעיר לך.

אתה שומע את עצמך מדבר?

ואני מעיר לך ואני לא אאפשר לך להשתמש בשמות תואר. השר הגרוע ביותר במדינת ישראל, שגורם נזק לביטחון הלאומי, כשאתם יושבים ושותקים. הגיע הזמן שייסע לג'דיידה-מכר, כי שם יש עבריינים שלא מאפשרים, כבר חודש וחצי, לפנות אשפה, תחת איום. כותבים מכתבים לשר. 13 נרצחים בג'דיידה-מכר. כתבו לשר הבריאות, לשרה לאיכות הסביבה, לשר לביטחון לאומי. והם הגיעו לשם? טיפלו בה? שום דבר. אז לכן אני לא אקרא לו אפס. אבל השר הגרוע ביותר במדינת ישראל שלא היה מעודו, נותן דרגות להצל, ושם צל על כולנו. תודה רבה.

אפשר להעביר ביקורת, רק בלי שמות תואר. זו מחמאה במקרה של בן גביר. כן. חבר הכנסת טיבי, בבקשה, אדוני. אתה מעדיף תומך טרור? הפקת חומר תעמולה בעבור ארגון טרור, מתפרע, מפריע לשוטרים. יש לו הרבה מאוד הרשעות. ממתי ההרשעה האחרונה?

חבר הכנסת הרצנו ממתי ההרשעה האחרונה? חברת הכנסת

- - - תמיכה בטרור. חבר הכנסת הרצנו, חבר הכנסת הרצנו. תומך טרור.

זה לא - - - חברת הכנסת גוטליב, חברת הכנסת גוטליב, אנא,

תודה.

חבר הכנסת הרצנו, תודה לך.

אני מדבר על הנושא שדיברנו עליו.

אדוני היושב-ראש, לפני שאגש לנושא המהותי, יש חבר כנסת, שבצעירותו תפס סמל של קדילאק ואמר: הגענו לסמל של הרכב, נגיע גם אליך, יצחק רבין, והגיעו אליו. השאלה אם זה, אדוני היושב-ראש, נכנס בקטגוריה של סיוע לרצח, כן או לא, בעקיפין,

אני משאיר את זה לך להכריע בסופו של דבר. לגבי ג'דיידה-מכר, יישוב שיש בו מספר הנרצחים הגדול ביותר בחברה הערבית. ביישוב הזה יש בעיה, שכל שר שנוגע בדבר יודע עליה. באיכות הסביבה יודעת עליה, בביטחון פנים יודעים עליה. הרים של פסולת לא נאספים מהיישוב הזה בגלל מעורבות של ארגוני פשיעה. עכשיו, מה אשמתם של תושבי ג'דיידה-מכר, שגם נרצחים וגם חיים בתנאים סניטריים בלתי נסבלים? במקום שהשר האחראי על המשטרה יבוא לכאן להפיץ שנאה ושקר, שיטפל בנושא הזה, שיאפשר פינוי אשפה. הוא פולט אשפה מהפה שלו, אשפה גזענית. במקום שהממשלה והשרה לאיכות הסביבה יעשו מעשה, אי-אפשר להגיד במשך כל התקופה הזאת, זה היה גם לפני יותר משנה, וזה חוזר על עצמו. לפני שנה וחצי - - - זה חוזר על עצמו פעם אחר פעם. מדינה היום לא יכולה לטפל ולפתור בעיה של פינוי אשפה? ברעננה זה היה נמשך שלושה ימים?

לא היה.

עכשיו, יש עוד נושא. המשרד לאיכות הסביבה הודיע ליישובים, ל-20 יישובים בוואדי עארה, שהמטמנה, תחנת המעבר בעפולה, סגורה בפניהם עד גבול מסוים. אז נוצרת בעיה סניטרית בריאותי בפני היישובים האלה. אין לאיפה לפנות את האשפה של 20 יישובים. יש בעיה וסכסוך בין המשרד לאיכות הסביבה לבין החברה המפנה, שטומנת.

מה אשמתם של התושבים? את הממשלה הזאת צריך לפנות לאחת המטמנות.

חבר הכנסת חמד עמאר, בבקשה. אחמד, אין שרה להגנת הסביבה בישראל. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, קראתי את ההודעה של ראש הממשלה אחרי שנפגש עם המשפחות השכולות הדרוזיות, שאיבדו את יקיריהן במלחמת חרבות ברזל.

באתי לפגוש אתכם כראש ממשלה וכאח. ביבי נתניהו, אח לא מונע שוויון מאחיו. אתה וממשלתך מתנגדים לתיקון חוק הלאום, ולא מכניסים את המילה שוויון בחוק. אתה יודע כמה החוק הזה פגע בעדה הדרוזית. אח לא שולח צווי הריסה וקנסות במיליונים, ומונע את תיקון חוק קמיניץ. אח לא עוצר את חוק החשמל ומונע מאלפי בתים, מאחים שלו, להיות מחוברים לרשת החשמל.

דואג לתקציבים, ולא עושה תוכנית של כמה מיליונים לעדה הדרוזית. ביבי נתניהו, תהיה אח במעשים, לא בדיבורים.

הכנסת מירב כהן. כמו הסיפור המופלא של בנג'מין באטן שהלך והפך לצעיר יותר ויותר ככל שהתבגר, ככה גם הסיפור המופרע של בנג'מין נתניהו, מטרות המלחמה בעזה. ככל שאנחנו מתקדמים בלחימה, מתגלה שאנחנו מתרחקים מהשלמתה. בפברואר, נתניהו אמר שאנחנו במרחק נגיעה מהגשמת מטרות המלחמה. זאת כנראה הייתה יד מאוד ארוכה.

איך אפשר להסביר שבאפריל הייתה נסיגה ל"אנחנו כפסע מהניצחון המוחלט"? ולאחרונה התברר שבעצם לא מספיק עוד צעד אחד קטן, אלא: אנחנו "מתקרבים לסיום השלב של חיסול החמאס", ובאותה נשימה הוא גם הבהיר: "הפסקת המלחמה? לא יקרה". ניהול המלחמה של נתניהו הוא כמו מפל שמתחתר לאחור במעלה הנחל, ורק הולך ומתרחק מהים שאליו שואפים המים. ככל שאנחנו מתקדמים במלחמה בעזה, מתברר שאנחנו בעצם מתרחקים מסופה. וככל שאנחנו מתקרבים פיזית אל 120 החטופות והחטופים, ככה אנחנו מתרחקים מהסיכוי להשיב את כולם הביתה כשהם עוד בחיים. תחושה קשה ומתמשכת של העדפת שיקולים פוליטיים על פני החזרת החטופים והחטופות, העדפת שיקולים פוליטיים על פני גורל החיילים והחיילות שלנו. ממש מלכודת טרגית, ככל שהישגי הצבא והלוחמים הגיבורים יהיו גדולים יותר, כך יגדל המסמוס שלהם על ידי ההנהגה. ובואו נאמר את האמת, הסיבה שבגללה מלחמת נתניהו לא תגיע אל קיצה היא שאז תקום ועדת חקירה, ואז יהיו בחירות, ואז ימשיך משפטו הפלילי. כל מי שיצא לו להיות בסביבתו ובממשלתו של נתניהו, יודע שזה המצב, קואליציה של 64 חסרי אחריות, 64 שיודעים ושותקים, יודעים וממשיכים במצעד האיוולת שככל שנמשיך לצעוד בו, כך נתרחק מהיעדים ומהמטרות שלשמם יצאנו לדרך. חברת הכנסת סלימאן, בבקשה. כנסת נכבדה, האמת, מפתה מאוד לענות לשר שדיבר גבוהה-גבוהה על ענייני המשילות, חרת על דגלו את הסיסמה של החזרת המשילות, ובעצם הוא לא מושל בכלום. אפילו כפר קטן, אין לו יכולת לתקן את המצב שלו. מפתה מאוד, אבל אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו. אני כן רוצה להתייחס להצעת החוק הזו, הצעת החוק שמובאת כדי להאריך אותה. אני באמת שואלת את עצמי, כאשר חוקק החוק הזה, על מה חשבו? חשבו שבאמת אפשר להסתיר את השמש באיזושהי חתיכת בד ולהגיד שהיא לא קיימת?

אפשר לחשוב בדיוק על ההתנהלות של בת יענה שמכניסה את הראש שלה לחול וחושבת שאף אחד לא רואה אותה. עכשיו סוגרים את אל-ג'זירה בתוך ישראל, והעולם לא יראה את אל-ג'זירה, העולם לא ישמע מה יש לאל-ג'זירה להגיד, והעולם גם לא יראה את המראות המזעזעים שקורים בעזה. גם עכשיו, כשאנחנו מדברים, ב-24 שעות יותר מ-80 בני אדם כולל תינוקות נהרגו, ומעל ל-400, וכולם בדיוק במקומות שהצבא הודיע עליהם כמחסה הומניטרי, מקום למחסה הומניטרי, תעזבו את הבתים שלכם, תלכו לשם, לאל-מוואסי. ככה נאמר לעזתים, והם לקחו את המשפחות שלהם והלכו לשם, כדי שיהיו מופצצים.

אז כן, אל-ג'זירה מראה את התמונות האלה.

אדוני היו"ר,

היא אומרת שאנחנו הפצצנו חפים מפשע. זה לא לתאר, אדוני, היא מוציאה את דיבת חיילינו רעה. אם הם סוגרים את אל-ג'זירה, אנחנו לא נקבל את המידע?

גברת משקרת, זה לא מה שהיה שם. הייתה הודעת, היא אומרת שהפצצנו חפים מפשע, השקרנית הזו. אנחנו כן נקבל. ואני רוצה להגיד לכם, העולם יקבל את המידע - - תודה, תודה חברת הכנסת גוטליב. - - ורואה את המראות. אז תיזהרו, הסגירה הזו היא גם התחלה של יישום, חלק מההפיכה השלטונית שמיושמת עכשיו גם בחלק

חברת הכנסת סלימאן, סיימת. תודה רבה, תודה רבה. תודה.

הזמן.

לכן היא כבר צריכה להיות סגורה. והיינו צריכים לסגור אותה לפני תשעה חודשים, לא עכשיו.

אתה לא היית, אתה תכף צריך לדבר, אז אני אחזור בשבילך.

פה לא יגידו, אז אני אומר לך בצורה נורא, אתה רוצה להקשיב, או שגם אתה רוצה לצאת? לא יאשימו

אני קראתי אותך לסדר פעם ראשונה - - אתה לא קראת אותו לסדר, לא קריאה ראשונה,

- - אני קראתי אותך לסדר פעם שנייה. חבר הכנסת אלהואשלה, אתה מעוניין לדבר?

תצא החוצה. אוסקוט. מי אמר את זה? מי אמר? שלושה ניחושים.

מכובדי היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, לפני זמן קצר עלה לכאן השר לביטחון לאומי ואמר מפורשות שהוא גאה בהריסות בנגב. אני לא מבין איך השר מתייחס לאזרחים הבדואים בנגב. איך יכול להיות שהמדינה משאירה את משפחת אל-ע'ול - - - חברת הכנסת סלימאן,

חברת הכנסת סלימאן, החוצה, בבקשה. את לא יכולה לחזור. הוצאתי אותך החוצה. תמתיני בחוץ.

עלה לכאן השר לביטחון לאומי והתגאה בהריסות בנגב.

השאיר והפקיר את משפחת אל-ע'ול בערערה בנגב ללא קורת גג. 150 נפשות. המשטרה והרשויות של רמ"י אילצו את המשפחה להרוס את הבתים שלהם, מעל 40 בתים. מעל 40 בתים בערערה בנגב, משפחות שלמות ללא קורת גג. נשים, ילדים, זקנים, בלי שום יחס. הממשלה לא מתייחסת לאזרחים הבדואים בנגב, לא רוצה לתת פתרונות. איך יכול להיות? למה הרשויות דורשות את זה? למה הרשויות מאלצות את המשפחה, משפחת אל-ע'ול,

בכדי להכניס אנשים מבחוץ לערערה ולגזול את השטחים של היישוב, של המשפחה.

למרות הפניות שלנו, אדוני היושב-ראש, גם לממשלה, לא קיבלנו מענה. עולה כאן שר, משתלח בחברי הכנסת הערבים. הוא לא רוצה שאנחנו נפנה לממשלה בכדי להפסיק את ההריסות. הוא גאה בהריסות בנגב. השר הקשקשן, שלא עושה כלום נגד הפשיעה בחברה הערבית ממשיך להרוס בנגב בלי לתת פתרונות. הבדואים גרו לפני קום המדינה על אדמות שלהם, באורח חיים שונה מכלל אזרחי המדינה, ולפי התרבות שלהם. ומה עושה המדינה? רוצה להכניס אותם ליישובים, רוצה להכניס אותם בכוח ליישובי קבע. הפתרון הזה לא מוסכם עלינו. אנחנו רוצים לחיות כמו שחיינו עד עכשיו, לפי התרבות שלנו. אבל אף אחד לא מקשיב ואף אחד לא שומע. העיקר להרוס ולהשאיר משפחות ללא קורת גג בשיא החום הזה. אדוני היושב-ראש, אני ברשותך אקח חצי דקה, כי לקחו לי כמה שניות בהתחלה. (אומר דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם: אנשינו משפחת אלע'ול בערערה שבנגב, אני יודע עד כמה אתם סובלים בכפר בגלל השר הקיצוני הזה ובגלל פעולות ההריסה אשר ביצעתם בימים האחרונים בעקבות לחץ מהשלטונות. כולי אמונה שהתקופה הזאת תחלוף, ושהשר הזה יסתלק, ושנישאר על אדמתנו, לא משנה כמה יתקפו אותנו. "אל תהיו חלשים ואל תהיו עצובים, כי ידכם העליונה". אנו נישאר על אדמתנו למרות כל מה שהשלטון זומם נגדנו ונגד אנשינו באזור הנגב, ובעזרת השם אנו נבנה מחדש את הבתים האלה.)

חבר הכנסת עידן רול, בבקשה. אדוני היושב-ראש, אני מבין שלרגל יום ז'בוטינסקי אתה מנהל את המליאה עם הדר. עם הדר ז'בוטינסקאי. אני קורא אותך לסדר בפעם ראשונה, חבר הכנסת קריב. מאוד מטריד. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. כנסת נכבדה, אני רוצה לדבר איתכם על משהו שמסעיר מאוד את כולם בחוץ, אולי צריך להסעיר יותר, לא מסעיר פה מספיק בבית, הזכויות והצרכים של משרתי המילואים שלנו. עם כל סבב שנקראים אליו למילואים, סבב שני, וכבר סבב שלישי, הנזק המצטבר לעסקים שלהם, למשפחות, לבריאות שלהם, לשגרה שלהם, הולך וגדל. עכשיו, מה אנחנו עושים פה בבית? לא מספיק. עושים, לא מספיק, צריך לעשות יותר. אני הנחתי היום את הצעת החוק שלי להקמת מינהלת מילואים, שתיתן כתובת אחת הוליסטית, מקצרת בירוקרטיה, ליווי אישי יזום לכל מילואימניק שמשתחרר ולמשפחה שלו, שלא יצטרכו לרוץ במסלולים מקבילים, שלא יצטרכו לכתת רגליים מול רשויות מקומיות ומשרדי ממשלה. אני מקווה שהצעת החוק הזאת תקודם ותקבל את ברכת הממשלה. אבל מה יכול לעשות הציבור בחוץ? כי בסוף הבית הזה יש לו השפעה מאוד מוגבלת על המגזר הפרטי. אני מקבל המון פניות ממשרתי מילואים, שאומרים: הסבלנות של המעסיקים לא מה שהיא הייתה, הקולגות כבר פחות מחבקים, הלקוחות, חלקם כבר ויתרו והמשיכו הלאה. זה בדיוק הזמן לבקש מהציבור בבית לזכור שדווקא עכשיו צריך לחבק את משרתי המילואים הרבה יותר מבהתחלה. בהתחלה הייתה הירתמות ענקית, אבל בהתחלה זאת הייתה ההתחלה. עסק של עצמאי מילואימניק שביטל עבודות ללקוחות שלו וויתר על לקוחות בפעם הראשונה אמר: אוקיי, אולי בחודש הבא הם יחזרו. כשהוא נקרא שוב, יכול להיות שהם כבר ויתרו על השירותים שלו. חייל בחברה, משרת מילואים בחברה, שנקרא לדגל ויצא להגן על המדינה, בהתחלה כולם חיבקו אותו, עכשיו כבר הרבה מעסיקים אומרים: טוב, אולי נדלג עליו בפרויקט הגדול הבא, כי אין לו רציפות פה במקום העבודה ואנחנו חייבים לדעת שהדבר הזה קורה. אז מעסיקים שמעסיקים מילואימניקים, אנא מצאו דרכים יצירתיות להכיל אותם, לדאוג שהם ידעו בוודאות קודם כול באמירה ברורה שזה לא יפגע בהם, אלא להפך. וגם למצוא את הבן-אדם, להצמיד עוד עובד שידע להשלים את הפערים ולייצר את הרציפות כשהם נקראים למילואים, לאפשר להם לעבוד מרחוק איפה שאפשר, כשהם חוזרים ממילואים וכשהם בזמן מילואים. אנשים שקונים שירותים, מתנות, מוצרים, יש אתרים כמו של חנוך דאום. היכנסו, תקנו. תנו להם את ההרגשה שמילואים אין פירושם פגיעה בפרנסה. קולגות, תראו איפה אפשר לעזור.

איפה אפשר לקחת את הילדים לגן בוקר אחד, איפה אפשר לשמור פה, איפה אפשר להזכיר פה למילואימניק, למילואימניקית, לבני הזוג, על דברים ששוכחים שצריך לעשות מחר בגן, איפה אפשר לקנות, לסגור פינה. זו גם העזרה עצמה וזו גם העובדה שאחרי כל כך הרבה זמן, כשמיעוט כל כך קטן במדינה נושא בנטל הזה, שעבורם המלחמה היא מציאות יום-יומית וקושי עם נגזרות אמיתיות על החיים, ידעו שהם לא לבד בזה. הכרת תודה זה דבר כל כך בסיסי ועדיין כל כך משמעותי בעבורם.

חבר הכנסת רון כץ. תודה רבה, אדוני היו"ר. חבריי חברי הכנסת, אני רוצה לברך את כוחות צה"ל על פעולה מוצלחת בפשיטה על מתחם אונר"א בעזה, שם אותרו סדנאות לייצור כטב"מים, כלי נשק רבים, ולשכה לגיוס פעילי טרור. למה אני מספר לכם את זה היום? כי היום, סוף-סוף, אחרי חצי שנה, הצלחתי להביא את החוק שלי למליאת הכנסת. לפני כמה שעות הכריזה המזכירה כי החוק הונח במליאת הכנסת והוא יעלה להצבעה. ומה החוק אומר? תקשיבו ותקשיבו טוב. החוק אומר שמדינת ישראל סוף-סוף תפסיק לשלם מאות מיליונים בארנונה למתחמי אונר"א. נשמע כאילו משהו לא סביר: בזמן מלחמה, אחרי עשרה חודשים, כשאנחנו יודעים שאונר"א זה ארגון טרור שלקחו חלק בפעילות טרור, מחבלים שלהם נכנסו לשטח ישראל, חטפו, אנסו, רצחו, והיום,

עכשיו כשאני עומד פה היום, כסף עובר לאונר"א.

אלוהים יודע למה. הדבר השני שהחוק הזה יעשה, הוא ישנה את פקודת החיסיון.

משטרת ישראל סוף-סוף תוכל להיכנס לתוך משרדי אונר"א ולבדוק מה הם עושים שם.

זה נשמע פשוט. שר הפנים תמך בזה, אבל לקח יותר מדי חודשים להביא את זה למליאה. למה אני מספר לכם את זה? אני מספר לכם את זה כי אני מבקש שתצביעו עבור החוק הזה. עבור חוק שהוא חוק טוב, אבל לצערי שמים לו יותר מדי רגליים במל"ל, בלשכת ראש הממשלה, בכל המקומות שמדברים גבוהה-גבוהה, אבל בתכל'ס כשצריך לעשות מעשה לא עושים אותו. אז הינה אני עומד פה היום, לפני שהחוק עלה, ומסביר, מסביר על מה מדובר. חבל שאין פה יותר אנשים, אבל אני אעשה את זה שוב כשהחוק הזה יעלה, כי החוק הזה זה חוק שחייב לעבור במדינת ישראל. אין עוד מדינה בעולם, בעולם, שבזמן מלחמה תממן ארגון טרור. לא יכול להיות. ואני רוצה לנצל את הזמן הקצר שנשאר לי לדבר על עסקת החטופים. פורסם עכשיו ששר הביטחון, שלא מרבה להתבטא בנושא, אמר באופן ברור שאנחנו עכשיו, בזמן הקרוב ביותר, לבצע את עסקת החטופים, שצריך לעשות את זה כמה שיותר מהר, לפני נאום ראש הממשלה בארצות הברית, מקסימום במהלך נאום ראש הממשלה בארצות הברית, כי הזמן שלהם הולך ואוזל, ולפי הערכת כלל גורמי הביטחון לא יהיה זמן אחר לבצע את העסקה. אז חבריי חברי הכנסת, אני מבקש מכם, הקשיבו לשר הביטחון של מדינת ישראל, הקשיבו למשפחות, תקשיבו למי שמשפיע עליכם כשאתם רואים את עצמכם במראה, ותעשו כל מה שאתם יכולים בשביל לגרום לראש הממשלה לאשר את עסקת החטופים.

חבר הכנסת ואטורי

אינינו. חבר הכנסת נאור שירי. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, היה לי רצון לדבר לגופו של החוק, אבל אחרי המופע של איתמר בן גביר, שלפעמים, האמת, אני מקנא בו. הוא כנראה באמת חושב שהמספרים לטובתו, ותמיד יש לו איזה ביטחון מסוים כשהוא מציג לנו את הדברים: ועכשיו נדבר אמת, ועכשיו נדבר מספרים. דיבר פה גם חבר הכנסת סגלוביץ' על הענקת דרגות הקצונה, של: עכשיו דממה, איתמר על הבמה, והצל עושה פה חגיגה. ואפשר להמחיז פה שירים בלי סוף. אבל אני פונה אליכם, חברי הקואליציה, כי מילא אנחנו בפוזיציה, כולנו בפוזיציה, אנחנו לא מסוגלים לראות כלום, האמת והאור רק אצלכם, ואני יוצא מתוך נקודה שלמה של זה. אם יש לכם חצי הגינות להגיד סעיף אחד שהשתפר בביטחון הפנים?

משהו אחד שבסוף מדיד, אם זאת התחושה, שנגיד שהיא מדידה,

אבל נניח שזה סובייקטיבי, אם זה מספר הנרצחים בשנה וחצי, שנה ושמונה חודשים האחרונים, כשאיתמר בן גביר הוא השר לביטחון לאומי. הוא הסתובב בכל זירת רצח ויצא וזרק ואמר וראה מצלמות וישר קפץ על הדם של הנרצחים. הוא לא בחל אפילו בלחכות יום-יומיים.

כשאנחנו עולים לדבר כשיש אירוע פה, אנחנו נזהרים. הבן-אדם הגיע לכל זירה ורקד על הדם והבטיח משילות. יש נתון אחד שהשתפר בביטחון הפנים? אתם לא שואלים את עצמכם? אני פונה אליכם, כאילו יש פה הרבה.

חברי הקואליציה, לא יכול להיות שאתם לא רואים. וכל הזמן דיבר איתמר בן גביר על מספרים. אז אני אדבר איתו על מספרים. 79 עבירות תנועה, כולל עבירת תנועה חמורה. עזוב את החגורה, מספר הילדים ברכב וגרימת תאונה. 12 עבירות פליליות. בשנה וחצי, 360 הרוגים ונרצחים בחברה הערבית. הוא מדבר על כיתות הכוננות ואומר: 900 כיתות כוננות. כיתת כוננות אחת לפני 7 באוקטובר לא קמה.

אחרי 7 באוקטובר, חכם גדול. חכם גדול. זה כלום, זה פאדי.

באו אנשים להתנדב לכיתות הכוננות, כי אף אחד לא היה לו ביטחון. זה לא הישג שלך. במהלך חלוקת הנשקים, שאנחנו עוד נסבול מזה במשך שנות דור, הוא עשה עבירות, שכל הלשכה שלו עכשיו נחקרת. 1,500 נרצחים. שני חבלי ארץ מפונים. 140,000 מפונים. אין לך ולממשלה שלך שום הישג. ההישג היחידי שלך, שאתה רודף מיקרופונים וצועק. אתה תזונאי של השב"ס. זה ההישג שלך, הפכת להיות תזונאי של השב"ס והשר לשחרור אסירים, זה התפקיד שלך. ולא יכול להיות, חברי הקואליציה, שאתם לא רואים את זה. אתם סובלים בדיוק כמונו. זה לא הגיוני.

האמת, לא תודה.

חבר הכנסת אבי מעוז, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, בהצגת התחקיר על קיבוץ בארי דיבר דובר צה"ל על הבנייה מחדש של אמון בין צה"ל לציבור. איך משקמים אמון בין הצבא לבין האזרחים? אדוני הרמטכ"ל ואדוני דובר צה"ל, ככה לא בונים חומת אמון מחדש. לשקם אמון זה לא לספר שצה"ל כשל. בשביל זה לא צריך תחקיר, לכולם זה ברור כשמש. לשקם אמון זה בראש ובראשונה למחוק את הקוד האתי של צה"ל, שכתב פרופסור שטוף שנאה, שרוצה בכלל למחוק מהלקסיקון את ערכי הניצחון והאחדות, ובמקום הקוד המחוק לכתוב קוד אתי חדש, כזה שמתאים לצבא של המדינה היהודית. לשקם אמון זה לעמוד בפני הציבור ולתת תשובות לשאלות הקשות, שעולות שוב ושוב מהציבור: למה לא העלו את כל הכוחות בעוטף לכוננות עם שחר? למה מסוקים ומטוסים לא היו באוויר ב-6:30 בבוקר? האם זה קשור למחאה ולסרבנות? למה לא עדכנו את ראש הממשלה על ההתראות החמות בליל שמחת תורה? למה לקחו לרפאל חיון מנתיבות את ציוד האזנה? למה השתיקו את אלה שהתריעו על התוכניות של החמאס? לשקם אמון זה להודות בכך שראשי הצבא היו שבויים בקונספציות שעיוורו את עיניהם בשנים האחרונות, לשקם אמון זה להפסיק את ההדחה והעיכוב לקצינים עם תפיסות לאומיות ויהודיות, שיכולים להוביל את צה"ל לניצחון, לשקם אמון זה להודיע קבל עם ומדינה שמכאן ואילך תיפסקנה כל שטיפות המוח שקצינים בכירים וזוטרים עוברים במכונים ובקרנות שונות, כולל נסיעות ללימודים בחוץ לארץ במימון בעלי אינטרסים זרים, לשקם אמון זה להפנים שבכירי הצבא כפופים לנבחרי הציבור ולא יכולים לנהל מדיניות עצמאית שמתואמת עם פקידים בכירים במערכות מקבילות, לשקם אמון זה

ואך ורק, בניצחון ובהכרעה, ולא בשום עניינים פוליטיים או מדיניים, לשקם אמון זה אומר שמי שכשל במשמרתו בצורה כל כך חמורה ייקח אחריות אמיתית ויפנה את כיסאו.

ולבסוף, לשקם אמון זה בעיקר לעשות הכול כדי שמה שקרה לא יקרה עוד. תודה רבה.

דרך אגב, רשימת הדוברים סגורה. היית סגן שר בממשלה שכשלה, אז תתפטר, תן דוגמה אישית. חברת הכנסת דיסטל,

הוא עדיין סגן שר. תתפטר. תתפטר. זה ראש הממשלה של כולנו. נכון, ראש הממשלה שלך, שאני מתנגד לו. אני מחכה. תודה, חבר הכנסת קריב.

תודה, אדוני היושב-ראש. רבים אומרים לי שארגון אחים לנשק קפץ לתוך המלחמה בעזה והגן בחירוף נפש על עם ישראל, וזה נכון מאוד. בנקודה ההיא בזמן האלמנט היהודי התעורר בתוך הקבוצה הזו, והם באמת הגנו על עם ישראל בחירוף נפש. גיבורים, כמו כל אחד אחר. השאלה שלי היא כזאת: איפה הם היו? איפה הייתה ההגנה הזו? איפה היה האינסטינקט הזה כשהם שלחו אנשים מטעמם להתראיין לתקשורת בחו"ל לאוזני האיראנים, לאוזני סנוואר, לאוזני נסראללה, ואמרו בטלוויזיה הבין-לאומית, ב- ,60 Minutesבפלטפורמה הכי גדולה בישראל: אנחנו לא נגן על מדינת ישראל? איפה היו האינסטינקטים שלהם אז? צריך להבין דבר אחד: הרגע הזה, שבו נסראללה יושב ושומע את מיטב טייסי מדינת ישראל אומרים: אנחנו לא נגן על מדינת ישראל, קרה. קרה, נסראללה שמע את זה, סנוואר שמע את זה. מה זה אם לא לבוא לגרועים באויבינו ולומר להם: בואו תתקפו, אין הגנה. צריך להיות ביביסטית כדי להבין כמה זה מופרע?

ימנית כדי להבין כמה זה בלתי אפשרי? צריך שיהיה לך יצר הישרדות תקין, זה כל מה שצריך כדי להבין שהאנשים האלה, הארגון הזה גירה והזמין את אויבינו לבוא ולתקוף, ואנחנו שותקים. זו המלחמה של גלית. לפני שנתיים, אם הדבר הזה היה קורה, 120 חברי כנסת היו קמים. למה אני לבד פה? ומה שהם אמרו קרה. יושב נציג של אחים לנשק ואומר לפני המלחמה: אני יודע שאנחנו פוגעים בביטחון המדינה. אני יודע את זה. אני יודע את זה. ואכן פגעו. שלושה גורמים מתוך חיל האוויר, מתוך חיל האוויר, לא פוליטיקאים, ישבו ואמרו ביושר: לא היינו כשירים. במלחמה הגרועה ביותר במדינת ישראל חיל האוויר לא היה כשיר להגן על אזרחי ישראל. והם מקבלים פרס. והם מקבלים פרס. זה מוביל אותי לחטא השלישי והכי גרוע: הם הצליחו עם הכוח שלהם בתקשורת, עם הכוח שלהם בפרקליטות הצבאית, עם הכוח שלהם מול כל האליטה שמסוככת עליהם ומגוננת על הפשעים שהם ביצעו נגד מדינת ישראל, הם הצליחו לנרמל סרבנות. ואני שואלת אתכם:

אם מחר תהיה ממשלת שמאל שתרצה לעשות הסכם מדיני, לא יקומו חיילים מהפריפריה או חיילים עם כיפות ויגידו: לא, לא, אנחנו מסרבים? הרי אין על זה עונש, הרי אין על זה שום סנקציה. הרי מקבלים על זה פרס. ארגון אחים לנשק, אתם חטאתם, תבקשו סליחה. תודה רבה.

את מודעת לזה שבתקופת הממשלה הקודמת ראש הממשלה התראיין לעיתונות הזרה - - - את הממשלה - - - חבר הכנסת סעדה, אינו נוכח. חברת הכנסת מלקו, בבקשה, גברתי.

- - - פתחו קברים והוציאו גופות. אף חובש כיפה לא סירב - - - חברת הכנסת דיסטל וחברת הכנסת פרידמן, אתן יכולות להמשיך את זה רק בטונים קצת יותר נמוכים כדי שחברת הכנסת מלקו תוכל לדבר?

אדוני היושב-ראש, כבוד השר, חבריי חברי הכנסת, במוצאי שבת, אפשר להגיד כבר ביום ראשון, ראינו ניסיון רצח של הנשיא לשבר של ארצות הברית דונלד טראמפ. אני אומרת את זה כי למזלנו, ברוך השם,

ההסתה שיש נגד ראש הממשלה ומשפחתו, שרים, פוליטיקאים, כל הסתה יכולה לגרום למצב יותר גרוע ממה שראינו בארצות הברית, לרצח. האם אין לנו אחריות למנוע את זה? האם אנחנו לא יכולים להשתמש בשפה יותר נאותה? האם אנחנו לא יכולים להביע את חילוקי הדעות האידיאולוגיים בשפה מתורבת? זה חבל מאוד. אני אומרת את זה על כולנו, יש לנו אחריות. מסתכלים עלינו כנציגי ציבור, הדור הצעיר, הילדים, מסתכלים ומה הם לומדים מאיתנו? הסתה? גידופים? איך זה יכול להיות? אפשר לחלוק, אפשר לא להסכים. אתם יודעים, אני אספר לכם, לפני שעה דיברנו בפרסה, חברי חבר הכנסת קלנר אמר דבר מאוד מאוד נכון,

כשאנחנו רואים ברחוב מישהו מקלל, נתחיל לצלם אותו והוא יירגע. אבל מה קורה בבית הזה? כשרואים מצלמה, זה להפך, כולם מגבירים את הקול, מתחילים לגדף והסתה. אני אומרת: יש לנו אחריות, זה בידינו למנוע את זה. אפשר לא להסכים, זה גם בריא לא להסכים, אבל הסתה? אני אומרת את זה, תסתכלו. אתם יודעים מה יותר גרוע? רואים בהסתה כאילו אנחנו גיבורים. חברים, זו האחריות שלנו. כולנו בבית הזה נשתמש בשפה מתורבתת, את חילוקי הדעות שלנו נביע בצורה מאוד משכנעת. מותר לנו לא להסכים, אבל לגדף, לקלל, בשביל מצלמה?

גם הסתה, אנחנו חייבים להפסיק את זה. די להסתה. זה יכול להיות לכל אחד, אנחנו שומעים את זה, זה יכול להיות בצד השמאלי, בצד הימני, אצל כולנו. אנחנו צריכים להיות דוגמה למי שמסתכל עלינו, לדורות הבאים. יש לנו אחריות.

חבר הכנסת דוידסון. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, בעוד שבועיים,

בעוד שבועיים, את יודעת מה קורה בעוד שבועיים? טקס הפתיחה של המשחקים האולימפיים בפריז. נבחרת ישראל, הנבחרת הגדולה ביותר בהיסטוריה - - סימון, כל הכבוד לך מה שאתה עושה - - - תודה רבה. - - עם 87 ספורטאים וספורטאיות, ייצגו את מדינת ישראל במשחקים הכי חשובים לעם ישראל. אני אומר לכל אחד שצופה בנו: כשדגל ישראל יתנוסס בפריז, והוא יתנוסס, ואנחנו נשמע את "התקווה" ואנחנו נשמע את "התקווה", לא תהיה עין אחת יבשה במדינת ישראל וכולנו נהיה גאים בספורטאים שלנו. אבל מה הבעיה? איפה הבעיה? - - - הוא המייצג של הספורטאים שלנו. למה אני אומר "עליזה"? עליזה בבניין הזה יותר מכולנו. עליזה, אני שלוש שנים פה, מדבר, פועל, ואתם יודעים, למען הספורט הישראלי. לא רק בשביל המדליה, כי אני מאמין שהספורט הוא כלי מדהים בחברה הישראלית, שילד עסוק זה ילד בריא, בכל מקום במדינה, בחלשים, בחזקים,

אצל כולם. מאמין אמונה שלמה, כי אני עברתי את זה. ולמה אני אומר לך? כי במשך כל השנים מאז קום המדינה זה לא היה על השולחן של הממשלה ולא של הכנסת. הספורט הוא ילד חורג, שנותנים לו כמה פרוטות ואומרים לו: לך תסתדר. זה לא בריא. זה לא בריא לחברה הישראלית. וצריכים לעשות שינוי, וזה לא יקרה בכנסת הזאת,

בגלל תקציב, ואני לא בטוח שזה יקרה בכנסת הבאה, כי עדיין אנחנו במצב מלחמה ואין מספיק כסף. אבל אני אומר שהמדינה הזאת צריכה לעשות שינוי, והיא צריכה לשים את הספורט על שולחן הממשלה, כהחלטת ממשלה אמיתית, ולבנות מתקני ספורט לילדי ישראל ולתקצב את הספורט הישראלי, כי בסוף, כשחנוך היה צעיר והיה בכדור מים, זה היה המזל של המשפחה שלו, כי אם הוא לא היה בכדור מים, הוא היה משוטט ברחובות ועושה בלגנים, ועם הקריזות שלו, אני לא יודע מה היה קורה. הספורט מגן על הילדים. גם אני הייתי בדיוק כמוהו. אושר שקלים היה ביום חמישי בסיור בווינגייט והבין מה הדבר הזה עושה.

כשאתם תראו את הספורטאים באולימפיאדה, תזכרו תמיד שהם התחיל בגיל ארבע-חמש, והם מתאמנים פעמיים ביום אם לא שלוש פעמים. כל העול הזה הוא על ההורים שלהם, ההורים שמלווים אותם יום-יום מהבוקר ועד הלילה ומשלמים כל כך הרבה כסף. חשוב שתזכרו, היום במדינת ישראל, אם אין כסף למשפחה לא יהיה ספורט. ספורט הפך להיות לעשירים בלבד. זה מה שאני מבטיח לשנות יחד איתכם, חבריי חברי הכנסת. לסיום, כולנו נזכור: אל אל ישראל, וכולנו למען הספורטאים שלנו.

חברת הכנסת בן ארי, בבקשה. כל הכבוד, סימון. עליזה, בתקציב הבא את נלחמת. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, כנסת נכבדה, אתמול התקיימה ישיבת ממשלה. במשך שעתיים ישבו כל שרי הממשלה והקדישו את הישיבה השבועית להסתה נגד ראש הממשלה. לא מפונים, לא נרצחים, לא עסקת חטופים, לא נסראללה, לא יוקר המחיה, לא גיוס חרדים, לא הנטל על חיילי המילואים ולא קריסת הצפון, רק הסתה נגד זה שיושב בפרסה, שותה קפה עם עשרה מאבטחים סביבו. הינה, למה אתם אומרים שהממשלה לא יודעת לעבוד? תראו איזו יעילות, שעתיים, הקדשה של ישיבת ממשלה להסתה. עכשיו, שלא תטעו, מי שמסית, צריך לפתוח נגדו בחקירה, כתב אישום, ואם צריך, שישלם את המחיר. אין ספק שמי שמסית, לא, צריך לטפל בו. אבל היעילות של הממשלה, וכמובן של צוות ראש הממשלה, שישבו כל הלילה אחרי האירוע של טראמפ והכינו סרטון של מסע ההסתה הנוראי נגד שמש העמים, הלוא הוא בנימין נתניהו.

הסכנה הברורה והמיידית - - חבר הכנסת שקלים,

- - לביטחון המדינה, גורל אזרחיה ועתיד הציונות. אני יכולה לתת לכם עכשיו לפחות 120 אנשים שיש סכנה אמיתית לביטחונם. להם לא הוקדשה ישיבת הממשלה. כמובן שלאחר הסרטון החל סבב התייחסויות. כל שר אמר, ואוי-ויי אם לא היה אומר, כי הרי אם הוא לא שם, הוא לא קיים. כמובן שהשרה סילמן, הלוא היא "איך הייתי, הייתי טובה?", בחרה כמובן להגן על ראש הממשלה. שיקלי וכל חבורת הנאמנים דיברו זה אחר זה, כי הרי אי-אפשר שלא להגן. הם המומים ומזועזעים, לא מאירועי 7 באוקטובר אלא מהסתה נגד ראש הממשלה. עכשיו תראו, כולם היו שם קורבנות. שלא יהיה ספק, כולם קורבנות. האשמה במצב היא, כמובן, אתם יודעים מי האשמה? היועצת המשפטית לממשלה. היא הרי האשמה. הרי אי-אפשר שלא למצוא את האחראית להסתה. עכשיו, תראו, מילא כל האירוע הזה, אבל השיא הוא שבעקבות זה גם הגברת, אשתו של ראש הממשלה, חוששת לחייו של בנה במיאמי, שמא יתקפו אותו הדגים הקטנים באגם במיאמי ויסכנו את חייו.

אני מסכמת.

זו לא הבעיה. 120 החטופים הם בסכנה ברורה ומיידית. להם נשקפת הסכנה. להם היה צריך להקדיש שעתיים. כמובן שדקה אחרי זה אישרו את הארכת השירות לחיילי הסדיר, כי אם כבר לא לנצל את הזמן ביעילות, אז למה לא גם להאריך את השירות הסדיר לחיילים?

חבר הכנסת שקלים,

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, סימון דוידסון פה או שהוא יצא? אני אשתמש במשפט שגם הוא משתמש בו. אני הכנתי נאום, אבל בחרתי לא להשתמש בו. מירב, אני שומע אותך ואני שואל שאלה באמת פשוטה: הקריאות להסתה ולרצח ראש ממשלת ישראל, ולא משנה באיזה צד הוא, זה לא משהו שאנחנו אמורים פשוט להתנגד לו בשאט נפש? אני לא מבין את זה.

עכשיו, למה היושב-ראש שלכם לא בא וגינה פעם אחת, פעם אחת, את הקריאות האלה?

למה אתם פיונים שלו ולא יוצאים נגדו ואומרים לו: יאיר, בוא תעשה מעשה - - היום מול התקשורת הוא גינה.

- - תקרא, תגנה את העניין, תרגיע את הרוחות. אתם פיונים. חבר הכנסת שקלים, חבר הכנסת שקלים.

חבר הכנסת שקלים, עצור רגע, בבקשה. הוא גינה היום. רגע. אפשר בלי פיונים. הפיונים מיותר.

אתה רוצה שאני אשתמש במילה אחרת? מריונטות? לא, לא צריך את שמות התואר האלה. אפשר לדבר על ההתנהגות בלי שם תואר. אני לא אמרתי על השרים שהם פיונים,

בסדר.

רגע. אנחנו מקיימים - - - כן. כאשר פרצה המלחמה, אנחנו הרבה פעמים חברים גם ברמה האישית, אנחנו ידענו לשתף פעולה בחמ"ל של הכנסת, ידענו לשתף פעולה בוועדות, אנחנו קידמנו חוקים ביחד. אתם יכולים לבוא ולהגיד לי משהו אחד שיאיר לפיד תרם למאמץ המלחמתי? אחד.

מה יאיר לפיד תרם למאמץ המלחמתי? אחד. מה התרומה שלך למאמץ המלחמתי?

אתם יכולים להגיד לי? מה לפיד תרם למאמץ המלחמתי?

דבר אחד. בושה וחרפה.

זה שמצוטט כל הזמן בתקשורת, בתקשורת של האויבים שלנו - - אם תרשה לי אני אגיד לך.

- - זה שכל הזמן משחק לידיים של האויבים שלנו. בושה וחרפה. ראש אופוזיציה מופקר.

במקום שיבוא ויהיה בעד החיילים שלנו, הוא לא עושה כלום. הוא רק מסית, הוא רק מדיח.

הוא לא מזדהה עם מטרות המלחמה, לא שום דבר.

לא, אני רוצה לעזור כמו שאתה רוצה לעזור.

אבל תדברו. למה אתם לא מדברים, אף אחד מכם?

כי אתם עושי דברו. אתם עושי דברו. בחדרי-חדרים אתם יודעים טוב מאוד שאני צודק ואתם מסכימים איתי, אבל אתם סותמים את הפה ולא אומרים כלום.

כי אתם בסקרים 12 מנדטים, נכון? אוי אוי אוי. אבל אתם 24, אז את מי הוא יבחר? אז כל אחד עסוק במי ילקק לו יותר.

חבר הכנסת שקלים. חבר הכנסת שקלים. אתם מבינים בללקק. חבר הכנסת שקלים, לא צריך את ה"ללקק".

אוקיי, מי יפרגן לו יותר, בסדר? אוה, אוה, אותו דבר.

עוד הפעם אני אומר,

כמו שגם צגה אמרה, באמת, אפשר לקרוא לשיח קצת יותר מכבד. אם יש קריאות, חלילה, להסתה - - אתה קורא לשיח מכבד אחרי הנאום הזה? - - לפגוע בראש הממשלה - - - ומה עם מפגינים? רגע. וחלילה בנבחרי ציבור, אז גם אנחנו צריכים להוקיע את העניין הזה, וגם קצת להרגיע את הרוחות.

כי בינינו, כולנו מסכימים על זה, אבל הגיע הזמן שגם אתם, כמו שאתם מנסים להטיף לנו שאנחנו לא מדברים, הגיע הזמן שגם אתם, מישהו פה מהצד הזה, יפתח את הפה שלו סוף-סוף.

תודה. חברת הכנסת פרקש נמצאת פה? לא. חברת הכנסת השכל. אושר, הרגת אותי. אחרי שקראת לנו פיונים, מריונטות, אתה מבקש שיח מכבד? תגיד, אתה אמיתי? טוב שלא ביקשת - - - חבר הכנסת שקלים.

חבריי חברי הכנסת, הלוואי שהיינו יכולים להמשיך לקיים כאן את הדיונים ואת המליאה שלא לגופו של אדם אלא ספציפית על הנושא. קטי, את באת קודם והתחלת להגיד לי: שרן, מה את מגינה על יאיר לפיד? מה קרה?

תקשיבי, מה, את הסנגורית שלו? זה מה שאמרת, כן.

לפני שיצאתי זה מה שאמרת. אמרת לי: על לפיד את מגינה? את אומרת את זה בצורה כזאת, ומדובר באיזו ממשלה שאת צריכה להגן עליה.

הממשלה הקודמת לא הייתה כזאת שאת צריכה להגן עליה. את דיברת על יאיר לפיד, וזה היה לגופו של אדם, ואני אמרתי לך שזה לא העניין של יאיר לפיד,

זה עניין של עיקרון, זה עניין של עמדה וזה עניין של אידיאולוגיה. כי כשבאים ושומעים אדם בא ותוקף אדם לגופו של האדם על כך שהוא זה שהביא עלינו את כל החולות הרעות של מה שמתרחש עכשיו, זה להסיר אחריות מוחלטת.

מוחלטת,

בנימין נתניהו? באמת, כל הכבוד לך.

לא, את לא יכולה לקחת את הממשלה האחרונה ולהצמיד אותה לבנימין נתניהו.

בנימין נתניהו קיבל את ההחלטה, בניגוד לעמדתו של גלנט, לא לצאת למלחמה רב-חזיתית שכוללת את לבנון. שרן,

יש פה רמטכ"לים של שנים רבות,

רק על מה שקרה בבארי את היית צריכה לדבר. בנימין נתניהו הוא מי שהחליט להעמיד את החיילים שלנו באופן סטטי, בנימין נתניהו הוא זה שנכנע לחיזבאללה ונתן לחיזבאללה לכבוש את השטח הצפוני, בנימין נתניהו הוא זה שמאפשר את הרקטות, את הטילים, את כל מה שקורה כרגע

אבל ההחלטות בעניין המלחמה מוטלות על קבינט המלחמה ועל העומד בראשו, בנימין נתניהו, והכישלון, והכניעה המהדהדת הזו בצפון. שום מילה על גנץ ואיזנקוט, שהיו שם. הכניעה, הכניעה לחיזבאללה רשומה על שמו. שום מילה על כך שהטילו וטו שגדעון סער לא ייכנס.

ותקשיבי, אם לכם היה אכפת - - - כל הכבוד לך. אם לכם היה אכפת מזה, הייתם עומדים ואומרים ששום דבר לא יעבור פה עד שכובשים מחדש את הצפון, עד שמאפשרים לצה"ל לנצח,

שמגיבים על כל רקטה, עד שמגיבים על כל דבר כזה. אם אתם הייתם נחושים בעניין הזה של כיבוש מחדש של הצפון כפי שאתם נחושים בעניינים הפוליטיים שאתם מביאים פה חדשות לבקרים, המערכה הצפונית הייתה נראית אחרת, את זה אני מבטיחה לך. תודה רבה. חברת הכנסת גוטליב, בבקשה. איזה נחושים? זו ממשלה שלא יודעת לעשות כלום. נחושים. מה זה - - - אתם הייתם. - - - המאבק בפשיעה. איזו פשיעה? אתה מדבר ברצינות? חברי הכנסת, תודה רבה.

רגע - - - זה הזמן לשמור על שקט. אני רוצה רגע לומר משהו. תודה רבה. שלוש דקות לרשותך, בבקשה.

בבקשה, אתם צריכים לקנות לי פרס, אבל פרס שווה. אני גיליתי תגלית אדירה. מה התגלית שגיליתי? מה מיארה כל כך עסוקה? למה ליועמ"שית מיארה אין זמן לקרוא לחקירה למי שרוצה לשים כדור בראש לנתניהו, ולמה אין לה זמן לקרוא לחקירה למי שאומר שחבל התלייה מחכה לנתניהו, ולמה אין לה זמן לקרוא לחקירה למי שמסית לרצח ראש ממשלה ומי שמסית לאי-ציות, לסרבנות ולהסתה? עכשיו אתה הולך לקנות לי פרס, גלעד קריב, אני אגיד לך מה היא עשתה. אתם יודעים למה לא היה לה זמן? כי היא הייתה מאוד עסוקה, היא הכינה כתב אישום בן 46 עמודים נגד ד"ר מיכאל בן ארי.

ואתם יודעים למה היא הגישה נגדו כתב אישום? בעבירה של הסתה לגזענות, לא פחות. עבירות ביטוי. אני רוצה לתת לכם דוגמאות לעיסוק הרב של מיארה. לדוגמה, האישום הראשון נגד בן ארי אומר את הדבר הבא: היה פיגוע שבו נרצחו, פיגוע טרור שבו נרצחו שני שוטרים על ידי מחבלים תושבי ישראל, היו אחרי זה עוד פיגועים, פיגועי ירי ופיגועי דקירה. אומר בן ארי שהערבים חפצים במותנו, והוא אומר ומבהיר: אני לא מדבר על הערבים הנאמנים. כל מה שאני אומרת לכם כתוב בכתב האישום, אני מתמצתת לכם את האישום הראשון. ועל זה שהוא אומר שהם גיס חמישי, אותם ערביי ישראל שביצעו את הפיגוע טרור, כמה פיגועי טרור, זה הסתה לגזענות. רגע, אישום ראשון. אישום שני, קבלו עוד דוגמה: בחיפה, פיגוע ירי בחיפה על ידי ערבי ישראלי תושב חיפה. אומר בן ארי, כך כתוב בכתב האישום, שהשב"כ אומר שאפשר דו-קיום ואפשר להאמין להם. ובן ארי אומר: איך אפשר להאמין להם? זה לא דו-קיום, זה גיס חמישי בחיפה. שוב מבהיר בן ארי שהוא לא מדבר על ערבים נאמנים, הוא מדבר על מה שקורה בחיפה. הסתה לגזענות. עוד אישום, בן ארי. אחרי תקופה של פיגועים, בין השאר על ידי ערביי ישראל, הוא אומר: אי-אפשר לדבר על דו-קיום, הם רוצים את מה ששלנו, הם רוצים את השטח שלנו. הם עושים את זה בתחכום, הם מדברים אלינו בנימוס, אבל מה הם בעצם רוצים? הם רוצים אותנו בעצם בחידלון ככה אומר בן ארי. אישום של הסתה לגזענות. כל נאום של בן ארי, הוא אומר: אני לא מדבר על הערבים הנאמנים, ובכל זאת הוא מקבל כתב אישום על הסתה לגזענות. כדי שיהיה רק ברור לעם ישראל מה זה הסתה לגזענות כאמור בסעיף 144א בהמשך לחוק העונשין, שם מדובר: "פרסום דין וחשבון נכון והוגן על מעשה כאמור בסעיף 144ב, לא יראוהו כעבירה על אותו סעיף". לא הבנתי, אם ערביי ישראל מבצעים רצח ומבצעים מעשי טרור ביהודים על שום היותם יהודים, אסור לדבר על זה? אסור לקרוא לזה בשם? זו הסתה לגזענות?

שתתכבד מיארה לעשות את מה שהיא צריכה לעשות - - תודה רבה. - - וזה להעמיד לדין את מי שמסית לרצח ראש ממשלה, את מי שקורא לסרבנות ואת מי שקורא לאי-ציות. אל תדבררו לי פה כתב אישום - - תודה רבה. - - על עבירות, בין השאר משנת 2017, כדי שאני אזכה פה בפרס ואגלה תגלית של איפה עסוקה מיארה וכנגד מי היא באה. הלכת לקנות לי פרס, אדון קריב?

לא הבאת לי פרס? צא, לך תביא לי פרס. גיליתי תגלית, היה לי ספוילר. אני מבקשת או פרס או איזשהו צ'ופר. - - - עם ישראל הנכבד, תפתחו את העיניים, ואל תיתנו לייעוץ המשפטי המכשיל הזה לשכנע אתכם או לעשות לכם שטיפת מוח. תודה רבה. חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, בבקשה. אני אביא לך פרס. אני גיליתי סוד גדול, סוד כמוס, שלא - - - טלי, האודם שלך מונח פה. שלא תצא עם אודם בסוף. תעשה לי קצת שקט, אדוני היושב-ראש. שלא יהיה לך אודם מהאודם שלה. חברי הכנסת, אבקש לשמור על שקט. בבקשה, שלוש דקות לרשותך.

תודה רבה. אדוני היושב-ראש, אני מבקש לקרוא פה במליאת הכנסת קטע מתוך הספר "מר הפקרה, מורשתו של נוטש החטופים" של פורום המשפחות להצלת החטופים. את הקטע שאני קורא כתבה תמי ארד, והכותרת שלו היא "חייב ללכת". ד"ר טל וייסבאך, נפגעה קשות בעינה ממכת"זית בהפגנה בירושלים. ד"ר וייסבאך, ממובילות מחאת החלוקים הלבנים, נפגעה על ידי רוגטקה מודרנית, שמאז ניסיון ההפיכה המשטרית פועלת בתדירות שטנית בהפגנות. הרוגטקה/מכת"זית של בן גביר היא המטאפורה למה שהממשלה הזאת עושה לכולנו. אתה יכול בבקשה לעשות לי שקט? סליחה, חברות הכנסת,

הינה, עכשיו תשמע את עצמך. היא לא פוסחת על משפחות החטופים והמשפחות השכולות. אזרחי ישראל שבויים בידי ממשלה שנבחרה לפני השבעה באוקטובר ומתנהלת כאילו האסון הגדול בתולדות המדינה לא קרה. חוק ההשתמטות - - - - - - חברת הכנסת קטי שטרית.

אני אוהב לראות אותך, תסתובבי אליי קצת. לא כדאי, מה שקדימה לא כדאי. הכול בעיני המתבונן.

חוק ההשתמטות עבר עם חיוך זחוח של ראש ממשלה, שידע בעת ההצבעה שארבעה לוחמים נהרגו ושמותיהם טרם הותרו לפרסום. חוק הרבנים המושחת עלה כשחיילי צה"ל מסכנים את חייהם בקרבות מבית אל בית ברפיח. חיילים עושים מילואים בסבב שני ושלישי, העוטף נטוש, הצפון בוער, יוקר המחיה מרקיע שחקים, וראש הממשלה המנותק דוהר בשיירות מאובטחות לאירועים של יחסי ציבור או לעוד קומבינה בכנסת. אילו הייתי יושבת-ראש ההסתדרות, הייתי משביתה את המדינה ולא מסתפקת בהצהרות רפות על הצורך להכריז על בחירות. ארנון בר דוד חייב להעביר לביבי מסר אחד: תחזיר את המנדט לעם או שהמדינה תשבות. הסוגדים לביבי לא מבינים שלא מדובר בחילוקי דעות פוליטיים בין ימין לשמאל, מדובר באדם שמקבץ תחתיו אנשים קטנים, חסרי מוסר ומצפון. מדובר באדם שיותר מ-50% מאזרחי ישראל רואים בו אחראי ישיר לטבח. הוא האיש שסירב לחסל את סנוואר חמש פעמים, ולא פחות חמור, האיש שבמו ידיו ובהבל פיו הרעיל וקרע את החברה הישראלית לגזרים. הוא לא ראוי להיות ראש ממשלה של ד"ר טל וייסבאך. הוא לא ראוי להיות ראש ממשלה של גיבורים כמו ירון שי, זכרו לברכה, וחבריו שנהרגו בקרבות 7 באוקטובר. הוא לא שמע שהם נהרגו. הוא לא ראוי לחבריהם שמסכנים היום את חייהם, והוא לא ראוי לחברה הישראלית המתאבלת הלוחמת.

שחתום על הפקרת האזרחים ב-7 באוקטובר ועל הפקרת החטופים מאז, צריך היה לשכב על הגדר כדי להחזיר את כולם הביתה, אבל הוא נשכב על הגדר של הכנסת כדי לשמור על הקואליציה שלו.

אני מבקש שתאריך לי את הזמן, כי - - - עשר שניות. נתניהו ייזכר כראש הממשלה שהפקיר במודע אזרחים וחיילים לגורלם למען שרידותו הפוליטית. נתניהו ייזכר כמי שרמס את ערכי היסוד של החברה הישראלית, ובאמצעות שופרותיו פעל לנתץ את ערך הערבות ההדדית, שחיבר בדבק נדיר את החברה הישראלית על כל גווניה מאז הקמתה. המנדט צריך לחזור עכשיו לעם כדי שאפשר יהיה להתחיל להשתקם, כדי שהחטופים ישובו למשפחותיהם - - תודה רבה. - - כדי שהחברה בישראל תוכל להתמודד עם האתגרים המורכבים שממתינים בפתח. משפט אחרון. תודה רבה. וכן, למי ששואל, הוא חייב ללכת בזמן מלחמה. כדי שאפשר יהיה לסיים את המלחמה עם איזושהי תקווה. תודה רבה.

חברת הכנסת נעמה לזימי, אינה נוכחת, חבר הכנסת מיכאל ביטון, אינו נוכח? נוכח. מסתתר במזכירות. קדימה. הוא היה בתא התקשורת. אדוני היושב-ראש, מדינת ישראל סוערת על סוגיית הגיוס, ויש כמה חוקים בקנה שקשורים לעולם הגיוס והשירות בצה"ל. אז אנחנו יודעים שחוק הגיוס הוא במחלוקת, ולוואי שהיינו מביאים את מתווה השירות ומצרפים אותו לחוק הגיוס ומאפשרים לכל צעיר לשרת את מדינתו כחייל, כשירות לאומי, שירות אזרחי, גם הערבים, גם משתמטים וגם חרדים. אבל הגדילה לעשות הממשלה, שהיא רוצה להאריך את השירות של משרתי הסדיר בארבעה חודשים, שהרי החוק הזה מבטא מצוקה של כוח אדם בצה"ל, ולכן רוצים להשאיר את הסדירים בצבא. אבל למה צריך את החוק הזה? הרי כל סדיר - - - סליחה שם, חבר'ה, די. תודה רבה. הרי כל סדיר בצבא היום שהוא לוחם ונחוץ למערכת מייד מגויס אוטומטית למילואים, אז מה אנחנו מבינים על החוק הזה של הארכת השירות הסדיר שמובא עכשיו? שזה בכלל לא חוק שקשור לצורכי הצבא, כי הצבא יכול לגייס את אותו סדירניק למילואים מייד. יכול להיות שהחוק הזה הוא בכלל חוק של האוצר, שמבקש לחסוך כסף על הגב של לוחמים סדירים שצריכים להשתחרר בזמן והם הולכים לעשות מילואים ויקבלו כמה חודשים של משכורת כאנשי מילואים. הדבר הזה הוא מביש. לא רק שלא סידרנו את התמונה הגדולה של שוויון בנטל, לא רק שלא הבאנו חוק גיוס מוסכם, אנחנו אומרים ללוחמים האלה: אם היית יכול להיות מילואימניק בעוד חודש אנחנו נאריך לך את השירות הסדיר, תקבל תגמול של חייל סדיר, לא תגויס למילואים ולא תהיה לך משכורת.

כתוב שם, השר, אתה מתקן אותי. אתה קראת את החוק? מה כתוב שם על תגמול? לא, אתה קראת, אז תגיד, אתה מתקן אותי. כתוב שם שבסמכות שר הביטחון לתגמל. כתוב איזה תגמול? שר הבריאות, תיקנת אותי, תגיד לי, כתוב שם מה התגמול שיינתן? אתה לא קראת את החוק. - - - מה הוא יקבל? מה קורה לסדירניק שהאריכו לו את השירות?

תגיד לי מה כתוב בחוק. כתוב בחוק ששר הביטחון רשאי לתגמל אותו בכמה גרושים שהאוצר יסכים, באיזה מענק חד-פעמי. אם הוא יכול להיות מילואימניק עכשיו, אתם רוצים להאריך את הסדיר כי חסר לוחמים? תגייסו אותו לקבע. תנו לו ארבעה חודשים נוספים בתנאי קבע ותפסיקו את הבושה הזאת. מהבוקר אנחנו מקבלים פניות של לוחמים שלא מבינים איך אין חוק גיוס ואין שוויון בנטל והם צריכים להישאר בצבא בתנאים של חייל סדיר כשהם יכולים היו להתגייס למילואים. והם רוצים לשרת את המדינה שלהם, הם רוצים להישאר בצבא ולהילחם, אז נתתם להם מילואים ומשכורת, בסדר, אבל דחוף לכם להאריך את חוק השירות? תאריכו אותו, אבל בארבעה חודשי קבע ותגמול מכבד לחיילים האלה.

חברת הכנסת פנינה תמנו. כבוד היושב בראש, כנסת נכבדה, איפה חבר הכנסת בוארון? רציתי לברך אותו על זה שהוא חזר לכנסת, ואפילו יש לי מילה טובה לומר לו על הביצועים שלו בחמ"ל חברי הכנסת, כולכם זוכרים, סביב כיתות הכוננות ועוד, תרומה רצינית. האמת היא שכאב לי שהוא יצא מהכנסת. ככה זה עם נורבגים, אף פעם לא יציבים, בטח עם ממשלה כזו עם הרבה מאוד נורבגים. בדיוק באתי לומר ששמחתי שחזרת, אבל בוארון, חבר הכנסת בוארון, מה אצה לך הדרך, אחרי תקופה ארוכה שאתה לא בכנסת, מה כל כך בוער בלהתעסק בתאגיד השידור הציבורי? עכשיו תשמע, אני אספר לך סיפור שאתה לא יודע על השופט דרורי. אם בהתחלה התערבו במשרד התקשורת, שר התקשורת, בזהות האנשים שימונו למועצת התאגיד, על ידי מי? מינויו של השופט דרורי. אני לא יודעת אם אתה יודע, השופט דרורי הוא אחד השופטים בדימוס הגזענים ביותר. אתה יודע מה הוא אמר לאישה אתיופית, זכרה לברכה, שנדרסה? נדרסה על ידי בן אדם, דרס אותה. הוא אמר לה: תראי, איזה מזל שיש לך את הזכות לעמוד בבית המשפט. זו כבר הזכות, את שווה בת שווים על זה שאת בכלל דורכת כאן בבית המשפט, מי צריך בכלל להטיל עונש. הזיית ההזיות. שופט בישראל חושב שאם אנחנו, יש לנו את הזכות לעמוד בבית משפט, לא צריך להעניש את מי שפגע בנו, ופה במקרה הזה פגיעה קשה מאוד גם פיזית, לצערנו היא כבר הלכה לעולמה. בושה של מינוי, של אדם שתמך באופן בוטה בהרס מערכת המשפט, התבטא באופן חופשי על כמה שהוא תומך בהפיכה המשטרית, והוא מונה.

על ידי דרורי רוצים למנות מועצה, שברור לי שהיא לא הולכת להיות מגוונת. אני עוד דבר אספר לך: אני יוצאת חלציה של התקשורת. בתחילת דרכי, אחרי שהייתי עורכת דין, אני הלכתי ועשיתי הסבת מקצוע, למדתי תקשורת והפכתי להיות כתבת צעירה בערוץ הראשון ומגישת מבזקים. אתה יודע שתקשורת זה כלב השמירה של הדמוקרטיה, זו הרשות הרביעית, עכשיו לבוא ולומר, הממשלה, בזמן מלחמה, אין משהו אחר לעשות?

אני מרגישה שמשתמשים בך, אין שום דבר אחר לעשות אלא לשלוט בתקציבים של תאגיד השידור הציבורי ואולי להפוך אותו לעוד ערוץ תעמולה? ככה מנהיגים? בכפייה? אתה יודע מה, אמרה כאן השרה רגב בעבר: אבל מה זה שווה אם אנחנו לא יכולים לשלוט בו? אבל אולי נדבר על מנהיגות, לא צריך לשלוט בחוקים, לא צריך לכפות דעה, עמדה של השלטון ולהפוך את כולם לשופרות. בשביל להנהיג ובשביל שילכו אחריכם, מספיק לדעת להיות ראויים.

ואני חושבת שזה מאוד מאכזב שזה החוק הראשון,

כמעט עשו על זה מחטף, אדוני היושב בראש, כמעט עשו לזה מחטף. באמת, אני הגשתי השבוע הצעת חוק, שביקשתי עליה פטור, בדרך המלך, בוועדת השרים לענייני חקיקה, הגשתי כמו שנהוג. פה ניסו לעשות טריק ושטיק ולהביא זה בהצעה שתעלה לדעתי במשאל טלפוני, כאילו אין לשרים שום דבר אחר לעשות בזמן מלחמה, וכמעט הביאו את זה ביום רביעי לטרומית. אבל בכל זאת מילה אחת טובה:

עשית שמשכת את החוק, ואת המאבק נעשה אחרי הפגרה.

חבר הכנסת ירון לוי, בבקשה.

היושב-ראש, כנסת נכבדה, הנעורים יפים, הקיץ אין-סופי. אני רוצה להתייחס לדברים שכתב זאב ז'בוטינסקי, מציינים היום את יומו: "גלגל המנוף בחיי הציבור, זהו הנוער! אם יש ספקות בציבור ביחס לדרך, ואם נוער יש בו בציבור זה, יקום וידחוף, וכל הציבור ילך בה. זהו התפקיד הגדול של הנוער בתנועת מהפכה - - - בכל אונייה יש כלי קטן ושמו קומפאס, ובו מחט קטנה, והוא המצפן, בחינת מצפון, והוא שמראה את הדרך. אוי לה לאונייה שקברניטיה אינם משגיחים במחט זו, ואוי לו לנוער שאינו משמש מצפון לאומה. אוי לה לאומה שאין לה נוער ושאינו מראה לה מאיזה צד מנצנץ הכוכב". אני רוצה לומר לכם, חבריי חברי הכנסת, עוד מעט שנה אני נמצא כאן, עברה מהר. אני תוהה בימים שאני מעביר כאן, כמו היום הזה, לאן השיח הזה עוד יכול להידרדר ומה עשינו אנחנו, כל ה-120 בלי יוצא מן הכלל, לגברת בסופר כדי להוריד לה את המחירים. מה עשינו בשביל לבטל

הגזרות במערכת החינוך? מה אנחנו עושים בשביל יוקר המחיה? עולים לכאן זה אחרי זו וסוגרים חשבון אחד עם השנייה. אף אחד לא מדבר על הציבור בבית. כולם נמצאים כאן בתוך אקווריום וסוגרים חשבונות. מה עובר עליכם? אני יושב כאן, מתפוצץ לי הראש. דבר אחד לא שמעתי שהבן אדם בבית יפתח את החדשות ויגיד: ואללה, החבר'ה האלה עובדים בשבילי. אנחנו מנותקים. יש כאן אקווריום, ואנחנו חיים את עצמנו. בן גביר עולה, מצד ימין באים ותוקפים את בן גביר, ומצד שמאל מגוננים, וראש הממשלה והבן של ראש הממשלה,

מה שמעניין הוא איך האנשים שלנו במלחמה סוגרים את החודש, איך אנחנו דואגים לאופק לתלמידים שלנו במערכת החינוך, עם המשבר הזה שלא נגמר, שיהיו להם ציונים, שיוכלו להתגייס, ללכת לעתודות. מה עובר עלינו? האמת, כבוד היושב-ראש, נגמר הזמן, אבל נגמר גם הזמן של הרבה אנשים כאן, אני חושב.

חבר הכנסת עמית הלוי. אני מבקש להחזיר את כל מי שהוצא מהאולם.

וחבריי לכנסת, אזרחי ישראל, בשבוע שעבר קרה דבר מאוד חמור בוועדת החוץ והביטחון, האמת היא שזה לא היה צריך להפתיע אותי אחרי השנה האחרונה בוועדה, לא המריחה ולא ההסתרה, לא אוזלת היד וחוסר האכפתיות. אנחנו רואים את התופעות הללו של רבים מהפקידים והגנרלים, ואני כנראה מסרב להתרגל. במה מדובר? במה שמכונה "השמורה ההסכמית". השמורה ההסכמית, אני אומר לטובת מי שלא מכיר, היא המרחב מדרום לירושלים, בעצם מדרום ירושלים, אזור בית לחם, עד בקעת ערד, מדבר יהודה שבין ים המלח לבין יישובי גוש עציון והר חברון. עכשיו, בהסכמי ואי השטח הזה הוגדר כשטח B, אבל בהסכם, אדוני היושב-ראש, נאסרו בו כל בנייה וכל שינוי בשטח. כידוע, הסכמים הם לא הצד החזק של הרשות הפלסטינית, שהיא רשות של שקר, עוול והפרת הסכמים, ולכן מה שקורה בשמורה הזאת, במדבר יהודה שלנו, שקרוי מדבר יהודה, ששייך לנחלת יהודה, הוא השתלטות מסיבית על מדבר יהודה במשך שנתיים וחצי,

זה לא משהו מקרי, כלומר לא מישהו מהכפר שתפס איזה מערה או השתלט על איזה ג'בל קטן או משהו כזה, מדובר על מעל 3,000 בתים שנבנו, 7 קילומטר, 3,000 מטר רק מאז 7 באוקטובר, 400 ומשהו בתים מאז 7 באוקטובר, כלומר שיטה מכוונת, תפיסה של כל הגבעות, צימוד לבתי גוש עציון, כפר אלדד, נוקדים, תקוע וכו'. לתוכנית הזאת יש שם, אנחנו מכירים את זה, הם קוראים לה "מדינה פלסטינית", הפרויקט שחשבנו שהסתיים ב-7 לאוקטובר. ראינו מה עושה מדינה פלסטינית, מה עושה רצף כזה, מרחב כזה שכולו מהווה רצף טריטוריאלי של פצצות, של טרור, של ידע של טרור ושל מעבדות נפץ. את כל זה חווינו על בשרנו ובשר ילדינו, אבל יש כאלו אצלנו שלא מסוגלים להיפרד מחזון המדינה הפלסטינית, שהוא בעצם חזון השמדת ישראל, וממשיכים לתת לו לקרום עור וגידים, לא רק עור וגידים, גם מנהרות ובניינים. דוגמה מצוינת היא בדיוק הדוגמה הזאת, קוראים לה "השמורה ההסכמית". עכשיו אני רוצה לספר את הסיפור של השמורה ההסכמית: שר הביטחון מגיע, אתה זוכר את זה, לפני שנה, רואה את ההשתוללות,

נותן הנחיה לעצור. זה מרגש מישהו?

מגיעה ועדת החוץ והביטחון, אותו דבר. מרגש מישהו?

יועמ"ש משרד הביטחון, אחרי שיועמ"ש איו"ש מתקשה להתייחס לעניין, יש חוות דעת ראשונה של יועמ"ש משרד הביטחון, חוות דעת שנייה,

מגיע יועמ"ש איו"ש, מתייחס לעניין, מספר לנו בוועדה. הוא שואל את אלוף הפיקוד אם יש חוות דעת ביטחונית. כי אם יש חוות דעת ביטחונית, הוא יכול לפעול להריסת הבתים. אומר לו אלוף הפיקוד, אין סכנה ביטחונית. עכשיו אני רוצה לומר לכם ולך, אני הלכתי לוועדה, ראיתי את חוות הדעת הזאת של האלוף שפרש בשבוע שעבר, האלוף פוקס, והדבר היחיד המסוכן, הסכנה הביטחונית שיש בחוות הדעת הזאת היא חוות הדעת עצמה, היא עצמה סכנה ביטחונית. כי מה עושה האלוף פוקס? הוא מונה שם, אומר שזה שבונים בתים בסמוך לבתים, זה לא סכנה ביטחונית. כלומר אמת המידה היחידה שלו לחוות דעת ביטחונית היא אם מסוכן, מה שנקרא, הירי הישיר של הקלצ'ניקוב מבית לבית. גם על זה אפשר להתווכח. יש עוד שלהבת פס, השם ייקום דמה, ויש עוד רשימה ארוכה שיכולה להתווכח גם עם חוות הדעת הזאת, אבל ריבונו של עולם, מושגי הביטחון, אתה לוקח אזור שלם,

חבר הכנסת ואטורי,

אני אתן לו עוד איזה עשר דקות. אפשר לקחת את רצועת עזה, לעשות copy-paste, לא אותו גודל, קצת יותר קטן, לאזור הזה שבין ירושלים לבקעת ערד, רצף שלם, אקס-טריטוריה. בונים אקס-טריטוריה שתיתן מעבר ממזרח ירושלים, דרום ירושלים, להר חברון, אקס-טריטוריה של פצצות, של מעבדות נפץ, של הברחות, של הברחות מידע. לסכם, עמית. כל זה, וזה לא נחשב חוות דעת ביטחונית, כאילו לא למדנו כלום מ-7 באוקטובר. אני אסיים בדבר אחד: כל זה לא נגמר, לא נסיים את הסיפור עכשיו, כי זה סיפור ארוך. כמובן, בכלל אלוף הפיקוד הוא ריבון בשטח, הוא לא צריך את משרד המשפטים. בכל זאת מחכה יועמ"ש איו"ש, יועמ"ש משרד הביטחון, למשרד המשפטים, לפגישה עם המשנה ליועמ"ש. אני אומר לכם,

גם זה לא קרה בלי שהתערב פה מישהו, דווקא מהאופוזיציה משום מה. וחשבנו בשבוע שעבר, ובזה אני מסיים, כשבאנו לוועדה, הייתה פגישה עם המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, והעסק הזה נגמר. ואז באה הפצצה, שקודם כול עוד יש השלמות לפגישה, מה שנקרא - - תודה רבה.

- - גם הפגישה המיותרת לא נגמרה, וגם צריך בעצם לחוקק צו אלוף, דבר מיותר לחלוטין. אבל גם הצו הזה, לא בטוח איזה בתים הוא יוריד ואיזה לא. הדבקות הדתית בחזון המדינה הפלסטינית של כמה אנשים,

במערכת הצבאית והפקידותית מחזירה אותנו ל-7 באוקטובר. אני מקווה מאוד שנתעורר בהקדם.

חבר הכנסת ווליד טאהא, אינו נוכח, חבר הכנסת יצחק פינדרוס, אינו נוכח. חבר הכנסת אלון שוסטר. שלום, אדוני היושב-ראש. שלום, חבריי. ראשית לקודמי, חבר הכנסת עמית הלוי, אני מוכן לעשות עסקה. אני אצטרף איתך לאמירה שהכנסת,

ברוב של למעלה מ-100 חברים הצטרפה, אין מצב של מדינה פלסטינית בכפייה, אנחנו לא עושים שום דבר, בוודאי לא אחרי 7 באוקטובר, אבל יש צד שני לעניין הזה, והצד השני הוא הסכנה לקיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית וכמדינה דמוקרטית אם לא נדע לבצע הפרדה ולא שילוביות, כשלא משנה בהקשר הזה מי מתקרב למי. שם אנחנו נמצאים בפער. אני מניח שלזה יהיה לך קשה להסכים, ובכל זאת אני שם את שני הפרמטרים האלה, שני גבולות הגזרה הללו. הם יצטרכו להיות נדונים בשנים הבאות, אם כי עד שזה יקרה, יש לנו נושאים אחרים. למשל אחד הנושאים הדחופים ביותר - - - עשינו הפרדה. הצענו אקס-טריטוריה, יצא קרוב

בהקשר הזה אני איתך, לא להמשיך את הנפתוליות. אבל יש נושא שהוא כרגע משמעותי ביותר, והוא קורה בצפון הארץ.

שם חטפנו את האסון הגדול, אבל יש לנו מינהלת, יש לנו הבנה מה התהליך, יש לנו צה"ל, שגורס את היכולות של האויב. בצפון מסיבות ידועות אנחנו לא עוסקים בכתישה משמעותית ובשינוי פני היכולות של האויב, אלא מגיבים, הגנה התקפית, תקראו לזה. אבל יש לנו אזרחים. אני, אתמול בכרם בן זמרה, מושב, לא ממש צמוד גדר, ובקריית שמונה במפעל של פודטק, אני אומר לכם שאנחנו חוטאים לעצמנו בכך שעוד מעט עשרה חודשים אחרי שהתחילה המתקפה עלינו, לא אנחנו התקפנו אותם, הם התקיפו אותנו בצפון, אנחנו עדיין לא מיישמים את מה שאזרחים היו צריכים לקבל, וזה מינהלת מסודרת, בנויה לתלפיות, כמו בדרום. משום שבמקרה הטוב, אדוני היושב-ראש, במקרה הטוב שנים, שנים לא מעטות, אנחנו ניאלץ להתמודד עם הבקע הדמוגרפי, עם הקריסה הכלכלית, עם אובדן האמון. כדי להתחיל לשקם את ההריסות הכלכליות והפיזיות והמנטליות, אנחנו צריכים לעשות מה שאפשר לעשות כבר כעת, וזה להקים את אותה מינהלת, יש לנו מנהל, ולהקצות לזה את התקציבים המתאימים ולשחרר אותם ולעשות את מעשה הדרום גם בצפון, ויפה שעה אחת קודם.

חבר הכנסת יאסר חוג'יראת, בבקשה. שש

שש דקות? שלוש שלך, שלוש של פאדי?

סבבה. מכובדי יושב-ראש הישיבה, חבריי חברי הכנסת, יש חדית', שזה מה שאמר הנביא מוחמד, שאומר:

אם אתה לא מתבייש, תעשה מה שאתה רוצה. הגיע היום לכאן השר לביטחון לאומי בלי בושה, מתגאה בהריסות בתים בחברה הערבית. היום בבוקר, ממש בשעות הבוקר, בשעה 04:00, הגיעו כוחות משטרה בכמויות, מעל 500 שוטרים, לכפר זרזיר. מי שראה את הכוחות חשב שהמשטרה באה ותוקפת ארגון פשע בשביל לחסל איזה משהו שם, אבל מתברר שהריעו להרוס בית של אדם פשוט, שקוראים לו עטא אבו מורד - - - מזרזיר. בית של שתי קומות, שגרות בו 13 נפשות. בשעה 04:00 מגיעים כוחות, עושים פינוי בצורה אגרסיבית. כל התכולה של הבית אי-אפשר להשתמש בה. יש ילדים, יש נשים. בלי להתחשב בזה. בית שכבר קיים עשרים שנה. ראש מועצה שנכנס לא מזמן, לא נתנו לו אפילו את האפשרות להזהיר על הדבר. וזה כפר, אנשים שהם לא מעל החוק. זה כמו כל הכפרים הערבים. אף אחד לא מעל החוק. אבל מה שאנחנו אומרים: הפקרות של שבעים שנה אי-אפשר לתקן ביום אחד או בשנה. צריך לעשות תכנון. תבדקו את כל היישובים הערבים. רובם בלי תוכניות מתאר מאושרות, רובם אין להם הרחבות, כבר מאז קום המדינה. אין הרחבת בתים ביישובים. אין להם בעצם איפה לבנות ולאיפה להתרחב.

ששר בא ומתגאה שהוא הרס, ולא מעניין אותו בית מאויש, לא מאויש, לא מעניין אותו. בא, מחייך כאילו עשה הישג גדול.

לפי הנתונים של מרכז אמאן, המרכז הערבי לחברה בטוחה, הנתון היה לפני שקיבלתי את הנתונים 129 נרצחים בחברה הערבית. לפני כמה דקות פורסם, שיש עוד נרצח ביפו כבר עלינו ל-130.

האם הסוגיה הזאת לא שייכת לשר לביטחון לאומי? למי זה שייך? ההריסות שייכות לה - - - זו משילות, אבל איפה המשילות כשיש הרבה רצח בחברה הערבית? אפילו המשילות כשצריך לטפל במשפחות ובארגוני הפשע? איפה המשילות כשבכפר ג'דיידה-מכר, והזכרתי את זה גם לפני שבועיים.

ג'דיידה-מכר לא מצליחים לפנות אשפה. איזו משילות?

כבוד היושב-ראש, תודה. תודה רבה. חברת הכנסת טטיאנה מזרסקי, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני רוצה לשתף אתכם בחוויה,

או שלילית, מהביקור שלנו אתמול בעיר צפת, במסגרת סיור של הוועדה לפיתוח וחיזוק הנגב והגליל, ואדוני היושב-ראש, הצטרפת אלינו, לפחות לחלק מהסיור, ואני עד עכשיו בהתרשמות מאוד מאוד חזקה. צפת היא עיר בעלת עבר היסטורי תרבותי ודתי עשיר מאוד. זו עיר יקרה לכולנו. זו אחת מערי הקודש בישראל. עד לפני כמה שנים התיירים מכל העולם היו מגיעים לעיר צפת כדי לראות את ההיסטוריה, ההיסטוריה של העם שלנו מול העיניים, כי כל אבן שם, כל פינה, כל שביל בעיר העתיקה מספר על ההיסטוריה שלנו. ומה הייתה התחושה שלנו אתמול? תחושה לא רק שלנו, גם של תושבי העיר שפגשנו. הם דיברו על הפקרה. אם אנחנו נמשיך להפקיר את העיר צפת, זה ישפיע לא רק על התושבים של אותה עיר אלא על המדינה כולה וזה יהיה אות קלון על הדור שלנו. בעלי עסקים מקומיים מתארים מציאות קשה ומתמשכת מאז תקופת הקורונה. עסקים בעיר, אשר נשענים ברובם על התיירות, מצויים במצוקה כלכלית עמוקה מאוד. עד 2019, אתם יודעים כמה תיירים ביקרו כל שנה בעיר צפת? מיליון. מיליון תיירים בעיר בשנה. ומה עכשיו? במשבר הקורונה התחילה ירידה במספר התיירים, ובצל המלחמה התיירות בעיר הפכה להיות אפסית. בעלי עסקים רבים מעידים על ירידה חדה בהכנסות ועל קשיים אדירים שיש להם כבר חמש שנים, ובו-בזמן, במקום לעזור להם, הארנונה לעסקים רק גדלה. אדוני היושב-ראש, משרדי הממשלה צריכים לחשוב ביחד ולתת מענה הוליסטי לרשויות מקומיות בצפון, שיש בהם עסקים שנשענים על תיירות. בלי מענה הוליסטי, גם של משרד הפנים, גם של התיירות, של התרבות,

כל המשרדים של הממשלה הזאת צריכים עכשיו לשבת ולבנת תוכנית מיוחדת לעיר צפת. אחרת אנחנו נאבד אותה. הם לא יצליחו ולהתאושש ולהתרומם שנים רבות, ואם אנחנו מאבדים את צפת, אני לא יודעת מה יישאר לנו, איזו פנינה תיירותית בצפון עוד תישאר לנו. בעלי עסקים פשוט חסרי אונים. כשאתמול סיירנו ברחוב אלקבץ, בשביל האומנים, איפה שיש גלריות, הלב שלי נצבט כשראיתי מודעת אבל שחתומה על ידי תושבי ובעלי עסקים של העיר, תושבי צפת ובעלי עסקים צפתיים. הם כתבו שמודיעים על פטירתם של התיירות והמסחר בצפת. עיר כמו צפת היא פנינה תיירותית, והיא חייבת לקבל סיוע מיוחד מהממשלה. יש צורך בהחלטה ייעודית שתתמוך בעיר צפת, אשר לא נחשבת לא יישוב בקו העימות ולא יישוב ספר. אני קוראת לממשלה לפעול באופן מיידי למען צפת ובעלי העסקים שלה. עלינו לוודא כי גם הדורות הבאים בצפת, ישמרו על העיר הזאת. היא מוקד תיירות שיספק פרנסה לאלפי משפחות שמתגוררות בעיר ומסביב לה אסור לנו להפקיר את יישובי הצפון, לא את קריית שמונה ולא את קצרין ולא את שלומי ולא את צפת. תודה רבה. חברת הכנסת שרון ניר, בבקשה. רשימת הדוברים סגורה, למי שתהה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, החלטת הממשלה להאריך את שירות הסדיר ל-36 חודשים ובמקביל לחוקק חוק השתמטות היא לא פחות מכשל ערכי ומוסרי. תגידו לי, מי אמר שיש סתירה בין שירות בצבא לבין לימוד תורה? לפני כחודש הכבדתם גם על אנשי המילואים והארכתם את השירות לבני 40 עד 50. איפה המצפן? איפה המצפון? החלטות פוליטיות חד-צדדיות של הממשלה פוגעות לא רק בביטחון הלאומי ובבניין הכוח של הצבא, הן פוגעות גם באחדות העם ובאמון הציבור בבית הזה. לא ייתכן ששר השיכון גולדקנופ אמר שהוא מוכן לקצר את הפגרה, לא בשביל אנשי המילואים, לא בשביל הלוחמים הגיבורים שלנו, לא בשביל המפונים ולא בשביל החטופים, הוא מוכן לקצר את הפגרה בשביל לחוקק חוק השתמטות. אז אני אומרת לשר גולדקנופ: השתמטות מצה"ל זה לא יהודי. הדיון שנערך היום בוועדת החוץ והביטחון הדגיש את הצורך לחוקק חובת שירות צבאי, אזרחי או לאומי לכל צעיר בן 18. צריך לקבוע אחת ולתמיד שחובת שירות, ואני מדגישה: חובה, במדינת ישראל זה תו תקן לאזרחות. אני רואה לנגד עיניי משפך שמתחיל בצבא, ומי שהצבא פוטר ילך לשירות אזרחי או שירות לאומי. חובת שירות בצבא היום זה לא רק צורך ערכי, זה פשוט צורך קיומי. הסמכות היחידה צריכה להינתן לפוקד שהוא צה"ל, וצה"ל צריך לעשות דבר אחד: להוציא צווים. זה מה שאומר החוק וזה מה שאומרת פסיקת בג"ץ. מה לא ברור? חייבת להיות כאן הבנה שמה שמדינת ישראל צריכה כיום זה קודם כול לגייס לוחמים לצה"ל. רבותיי, חוק הגיוס חייב לכלול תוכנית חמש-שנתית שבסופה כל השנתון החרדי מגויס לצה"ל. כולו. רוח הלוחמים, התעוזה, אומץ הלב והנחישות שלהם גוברים על כל מהלך פוליטי צר בממשלה הזו. הממשלה הזו מחווירה אל מול הלוחמים שלנו. שירות בצה"ל זה זכות גדולה. מאסנו בקומבינות, ביעדים ובמכסות. צריך לחוקק חוק אחד ברור וקל: כל צעיר בן 18 מתגייס לצה"ל.

חבר הכנסת מיקי לוי, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב בראש. חבל שיצא חבר הכנסת שקלים, אז הוא לא פה, אני אדלג על זה, אבל אולי בכל זאת, שיירשם בפרוטוקול. הוא שאל: מה ראש האופוזיציה עשה לטובת המלחמה? אז אני אגיד לפרוטוקול ולך, חבר הכנסת שקלים: ראש האופוזיציה לפיד יצא לציבור לאחר פגישת עדכון עם ראש הממשלה נתניהו לפני המלחמה ואמר בזו הלשון: "אני מודאג מאוד. אי-אפשר לטעות. על פי מה שהציג לי ראש הממשלה נתניהו יהיה אסון גדול בדרום, תפרוץ מלחמה עם נפגעים רבים".

רק אילו שלושה שבועות או שבועיים לפני המלחמה נתניהו היה מאזין לדבריו, אולי אולי היינו במקום אחר. קראתי בתדהמה מה שאמרה השרה סילמן בישיבת הממשלה, אדוני היושב בראש, וכך היא אומרת: אני מכירה את גנץ ויחסו לחרדים. הוא מוכן לתת להם הכול. וגם ליברמן ובנט היו בדעה לסייע לחרדים, עד כאן מה רע? לא 7 באוקטובר השתנה, אלא הרצון להפיל את הממשלה, אלא הרצון להפיל את הממשלה, כך אומרת השרה סילמן. באמת, השרה סילמן? להפיל את הממשלה? ספרי לכולם מה עשית בממשלה הקודמת, איך בגדת במי שנתן לך מקום, איך אי-הכרת הטוב היה נר לרגלייך. מי הפיל את הממשלה הקודמת בתמורה לשוחד פוליטי? שוחד פוליטי. הרי מונית לשרה ללא בחירות, במקום מובטח, על ידי נתניהו. את מדברת על הממשלה הקודמת? מה שקיבלת, אין לו שום שם

שוחד פוליטי. בתמורה העניקו לך תפקיד שרה. הצעת חוק ייצוג הולם של גפני לחרדים זה נהדר. מה עם הנשים? מה עם כל מיני אחרים? תסתכלו במה אתם עוסקים, בג'ובים, במקום לעסוק בחינוך. משרד החינוך לא באירוע של שביתת המורים העל-יסודיים. יש לנו דור שלם שעבר קורונה, דור שלם של שמיניות שעבר עכשיו מלחמה, דור בטראומה, שמחר יבקשו מהם להתגייס למלחמה. יוקר המחיה, על מה אתם מדברים? מקום שני על פי הבנק העולמי ביוקר המחיה בעולם. מקום שני על פי הבנק העולמי ביוקר המחיה בעולם. תודה רבה. תודה רבה. חברת הכנסת מטי צרפתי הרכבי, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, 283 ימים למלחמה, 120 חטופות וחטופים עדיין בידי החמאס. אני מבקשת להקריא קטע של הסופר חיים באר מתוך קטע שנקרא "האכזריות והחמלה" מתוך הספר "מר הפקרה, מורשתו של נוטש החטופים", שמוציא לאור פורום המשפחות להצלת החטופים, והספר הזה יצא בקרוב. אז אני קוראת את הקטע "האכזריות והחמלה": במהלך כל הערב הזה, 29 ביוני 2024, מונחים לפניי הגיליון האחרון של מוסף הארץ, הפתוח במאמר שתורגם מתוך הניו יורק טיימס, ועניינו בתהליכים שעוברים מוחותיהם של אבות טריים לאחר הולדת ילדם, שטרם התפניתי לקרוא בו, וספר שאני קורא בו בקדחתנות ובבעתה כבר ימים אחדים. הספר הוא ספרה של פרופ' שגית מור "שבי קשה מכולם, שבויים, שבי ושיח השבי בספרות חז"ל", שראה אור לפני כחמש שנים. הנפילה בשבי, כך פותחת החוקרת את ספרה, מלווה את התרבות האנושית משחר ימיה. מכאן ואילך היא הולכת ומונה מקרים ידועים וידועים פחות על חטיפת ושביית נשים ואנשים, לא רק במהלך מלחמות, אלא גם חטיפה על ידי ליסטים וחייבים בגין חובם. היא מתארת את חייהם של השבויים, הנתונים בסכנה ממשית ובלתי פוסקת, ששליטתם על גופם נשללה מהם, על הסבל מצמא ומרעב, מחוסר שינה ומהיעדר תנאים חיוניים לקיום גופם, להיותם נתונים לרצונם ולתוכניות שוביהם, להתעללות ולעינויים מצידם. וכך אני הולך וקורא, ויודע שמה שהיה הוא שהווה, עד שאני מגיע לסיכומו של האמורא רבא, שקובע את מדרג הקושי האנושי, ופוסק כי מוות ברעב קשה ממוות בחרב, וכי השבי קשה מכולם, ומאדיר את מצוות פדיון שבויים ומעמידה כמצווה העומדת בראש המצוות: מצווה רבה, מצווה גדולה. תוך כדי קריאה בספר, המנתח את היחס החברתי-קהילתי וההלכתי כלפי השבויים והשבויות בתקופת המשנה והתלמוד, אני חוזר ומציץ פעם אחר פעם בגיליון מוסף הארץ. מופיע שם צילום משנת 1980 שצילם אחד מצלמי לשכת העיתונות הממשלתית: אב צעיר שחור שיער אוחז בידו ילדה קטנה כבת שנתיים,

ומקרב את פניו אל פניה. מצחה משוקע בארובת עינו, והוא מחייך אליה באהבה. אינני יכול שלא לחוש אמפתיה אל האיש הזה, שכל כך הרבה חום, מסירות וקרבה זורמים ממנו אל הפעוטה. האיש הוא בנימין נתניהו, הילדה היא בתו נועה. בתוך כך, מתוך הטלוויזיה הפתוחה, חוזרת ומגיחה פעם אחר פעם דמותו של ראש הממשלה. צל של חיוך שטני, מדיף - - תודה רבה. - - בוז ותועבה, חולף בזווית פיו, שנייה, אדוני. עיניו המצומצמות, המכווצות, מציצות אלינו, נתיניו, באכזריות קרה, מקפיאת דם, כולה משטמה,

אני אומר לעצמי, אינו חס, אינו מרחם, אינו חומל - - תודה רבה. - - לא על זקנים הנמקים - - אדוני, עוד שורה.

- - לא על זקנים הנמקים במנהרות עבשות וטחובות, לא על נשים ונערות שאינני רוצה לחשוב מה עושים בהן שוביהן, לא על גברים צעירים. "גם תנים חלצו שד היניקו גוריהן בת-עמי לאכזר כיענים במדבר". בנימין בן צילה ובנציון - - תודה רבה. - - אנא בטובך עשה בבקשה מאמץ - - שורה אחת, זה שמונה שורות כבר. שורה אחרונה,

- - עשה בבקשה מאמץ ותנסה לחזור לשעה קלה אל אותה שעת חסד שבה החזקת בידך את ילדתך הקטנה והיית כל כך רחום וחנון - - תודה רבה. - - ותגלה גם עכשיו מידה של חמלה, של אנושיות, של חנינה. אין לי ספק שלאל ידך לעשות זאת, אם רק תרצה.

חבר הכנסת מנסור עבאס, אינו נוכח. חבר הכנסת יבגני סובה, בבקשה. הודעה של מזכירות הכנסת, בינתיים, עד שתגיע.

ברשות יושב-ראש הישיבה, אני מתכבדת להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית, הצעת חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) (תיקון מס' 25, הוראות שעה), התשפ"ד 2024, שהחזירה ועדת החוקה, חוק ומשפט.

תודה רבה. שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, בשעה כמעט 22:00, אני אנסה לשמור קצת על השפיות וגם על חוש ההומור. חברי חבר הכנסת סימון דוידסון דיבר בהתרגשות על הביקור שלנו במכון וינגייט ועל האולימפיאדה, 88 אתלטים שלנו, ישראלים, ייסעו בעוד שבועיים לאולימפיאדה ושם הם יתחרו ב-14 ענפים שונים. אני החלטתי, בהקשר של האולימפיאדה, להמציא כמה ענפים שמתאימים לחברי כנסת ולשרי הממשלה, אז הינה לכם הדוגמאות שלי. נתחיל בענף שהוא בעצם, ענף ההתעמלות האומנותית. נכון, יש לנו נבחרת טובה בענף הזה. ואם אנחנו נעשה ענף התעלמות אומנותית מהמצב בצפון נוכל לשלוח לשם כמה שרי ממשלה. הענף הבא, שבעיניי הוא ענף מעניין מאוד ומרתק, זה קפיצה למים. אז אני מציע לשנות את שם הענף:

אני בטוח שיש לנו נציגים מכובדים של הממשלה שיוכלו להתחרות בענף מהמקפצה. ענף נוסף, ענף שבעיניי, אני מאוד אוהב אותו: היאבקות אולימפית. אגב, יש סגנון חופשי וסגנון יווני. אנחנו נעשה היאבקות בצה"ל, היאבקות במשטרה, ההיאבקות בפרקליטות וגם היאבקות באחים לנשק. אני בטוח שיש פה כמה מתנדבים שירצו להתחרות בענף הנפלא הזה. יש ענף מאוד מרתק באולימפיאדה שכולנו אוהבים לראות,

אפילו יש לנו מדליה מסידני של קלגנוב. אז זה ענף חתירה, בהחלט אפשר לקרוא לזה ענף חתירה תחת שר הביטחון שלכם, של הקואליציה. אני בטוח שיש גם אפילו מכתב מסודר של אנשים שרוצים להתחרות בענף הזה. והענף שהוא הענף האהוב עליי, ענף הריצה, שזאת אתלטיקה. פה אני מציע לשנות את השם: ענף בריחה מאחריות. אני משוכנע שנביא לא מעט מדליות בענף הזה באתלטיקה,

800, 400 מטר בריחה מאחריות. עכשיו יש לי עוד 50 שניות, אז אני אציע לכם עוד כמה שמות של ענפים.

ענף טיפוס, ידעתם שיש ענף כזה באולימפיאדה? אז תיקראו לזה ענף טיפוס. אני מניח שבענף הזה יש פה לא מעט אנשים שירצו להתחרות. או למשל, אגרוף, זאת בכלל קלאסיקה. לא צריך לשנות את שם הענף, פשוט קחו חברי כנסת כאן, מהאולם הזה, ותכניסו לענף האגרוף. ואחרון חביב, ענף הטרמפולינה. ידעתם שיש גם כזה ענף? אז זה יותר מתאים לשרים שפעם למעלה פעם למטה,

העיקר לקפוץ בקריירה הפוליטית שלהם. תודה רבה, ובהצלחה לנבחרת האולימפית שלנו בפריז בעוד שבועיים.

חבר הכנסת גלעד קריב. אדוני היושב-ראש, עמיתיי חברי הכנסת, מכובדי השר, אתמול באחד מערוצי הטלוויזיה התראיין ארוכות ראש המועצה לביטחון לאומי מר צחי הנגבי. במסגרת הריאיון ראש המל"ל הגדיר את אירועי 7 באוקטובר "תקלה".

אני רוצה להסביר לראש המל"ל מה זאת תקלה. תקלה זה כשיש לך פנצ'ר באוטו בדרך לאסוף את הילד מהחוג. תקלה זה כשאתה משאיר סיר עם פסטה כמה דקות מעבר לזמן. זאת תקלה, אדוני היושב-ראש. תקלה זה כשאתה שוכח לשלם את אחד מהחשבונות לאחד מן הגופים שצריך לשלם להם. זאת תקלה. מה שקרה ב-7 באוקטובר זה פשע שלטוני, לא תקלה, מר צחי הנגבי. פשע שלטוני שאתה ומי שמינה אותך וכל החבורה שיושבת כאן לפרקים במרכז המליאה, כולכם אשמים בפשע השלטוני הזה. פשע שלטוני, לא תקלה, מר צחי הנגבי. והפשע השלטוני הזה נתן את אותותיו ב-7 באוקטובר, ביום שמחה תורה, אבל יסודותיו עוד הרבה קודם לכן: כאשר ראש הממשלה הכושל והמושחת מימן במאות מיליוני שקלים, אם לא מעבר לזה, את ההתעצמות הכספית של החמאס, רק כדי שהוא לא יצטרך לנהל משא ומתן פוליטי עם הרשות הפלסטינית. זה פשע, מר צחי הנגבי, לא תקלה של הממשלה שלכם על הדרך. וכדי להוסיף חטא על פשע יושב באותו ריאיון ראש המל"ל ואומר שזה מזל גדול שנתניהו הוא ראש הממשלה בתקופה הזו. להוסיף חטא על פשע, או לשפוך מים רותחים על הכווייה של מאות אלפי אזרחים שמפונים מבתיהם - - אין לו חוט שדרה. - - שנמצאים בשירות מילואים שאין לו סוף. נס קרה לחברה הישראלית שנתניהו

הממשלה, שאין לו חוט שדרה. ראש הממשלה שנסחט כל היום על ידי שותפיו הקיצוניים, ראש הממשלה שבכל רגע נתון מעדיף את האינטרסים הפוליטיים שלו על פני האינטרסים הלאומיים. הוא, ראש המל"ל, אומר לנו שמזל גדול שהאיש הכושל הזה, חסר חוט השדרה, חסר האסטרטגיה, שמטיל אותנו למערכה של תשעה חודשים ללא שום חזון, לאן אנחנו מנסים להגיע? הוא שמוטט את ההרתעה של מדינת ישראל, הוא שלעג לאזהרות מפני צונאמי מדיני, אבל יושב היום עם רעייתו, רועדים מפני צווי מעצר בבית הדין הבין-לאומי בהאג. תתבייש לך, צחי הנגבי. תתבייש לך, צחי הנגבי. תתביישו לכם, כל חברי הליכוד. צריך להסיר את התמונה של ז'בוטינסקי, כי הוא מביט בכם אנשי הליכוד, מביט בך, צחי הנגבי. מביט בך, נתניהו. תודה רבה.

נפשו לא יודעת מנוחה. תודה רבה. שאתם מתיימרים להיות יורשיו של - - הסתיים הזמן. - - של אבי חזון קיר הברזל. צחי הנגבי, אתה התקלה

- - אתה ומי שמינה אותך. הסתיים הזמן, תודה. חברת הכנסת מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת. חברת הכנסת מיכל מרים וולדיגר, בבקשה. תקלה. 1,500 נרצחים,

תודה, כבוד היושב-ראש. כבוד השרים, כבוד חברי הכנסת, יושבת במליאה ומקשיבה, מנסה לנטרל את התוכן, בעד או נגד, קואליציה או אופוזיציה. אני באמת מאמינה שרוב רובנו הגיעו למשכן כדי להיטיב, כדי לעשות טוב. לתקן עוולות, ויש הרבה, ברוך השם. המילה טוב איננה מילה גסה, אולי היא לא מוכרת מספיק אבל, בואו, זה חשוב. אני מנסה להקשיב רק לאיך, ולא לַמה, ומזדעזעת. זה מקלל את זה, זו משמיצה את זו, זה את זו, וזו את זה, בלי כל בושה. וכל המרבה הרי זה משובח, כאילו בשביל זה הגענו. כאילו בשביל זה נבחרנו. מתי נבין שאנחנו מכלים את עצמנו לדעת? אנחנו מביישים את המשכן, את העובדה שאנחנו נבחרי ציבור. מתי נבין שאולי, אולי, אפשר אחרת? מתי נבין שאולי נתפוס כותרת אם נשפיל ונבזה האחד את השני, אבל זה יירשם על שמנו לדיראון עולם? הצטרפתי לאחרונה לוועדת האתיקה של הכנסת, ועדה חשובה שעוסקת בשיפוט חברי הכנסת בשל עבירות אתיות, כגון התבטאויות בלתי פרלמנטריות, ואני מקווה, אני באמת מקווה שנצליח, בהובלתו של היושב-ראש החדש חבר הכנסת משה רוט וחברי הוועדה חברת הכנסת פנינה תמנו שטה וחברת הכנסת שרון ניר, לתקן, לשנות את אופן השיח. רבי אלימלך מליז'נסק כתב את המילים היפות כל כך: "אדרבה, תן בלבנו שנראה כל אחד מעלת חברינו ולא חסרונם, ושנדבר כל אחד את חברו בדרך הישר והרצוי לפניך, ואל יעלה בליבנו שום שנאה מאחד על חברו חלילה, ותחזק אותנו באהבה אליך כאשר גלוי וידוע לפניך, שיהא הכול נחת רוח אליך". אז נמשיך להתווכח על נושאים חשובים, על הרבה נושאים על סדר-היום, אבל די, די, בלי עלבונות, קללות ומילים כל כך מיותרות שלא מכבדות את האומר אותן. ואם כבר התחלתי בציטוט מקורותינו, אז אמשיך בהודעה שקיבלתי ממש לפני כמה דקות בווטסאפ.

אימא של אריאל טופז וקס, קצין מודיעין שנפגע אנושות בפיגוע הדריסה בצומת ניר צבי, מבקשת שכל עם ישראל יתפלל ויקרא שני פרקי תהילים להחלמתו המהירה והשלמה. ואני אסיים בשני פרקי התהילים הללו.

קכ"א: "שיר למעלות, אשא עינַי אל ההרים מאין יבֹא עזרי. עזרי מעם ה' עֹשה שמים וארץ. אל יִתן למוט רגליך אל ינום שֹמרך. הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל. ה' שֹמרך, ה' צִלך על יד ימינך. יומם השמש לא יככה וירח בלילה. ה' ישמרך מכל רע, ישמֹר את נפשך. ה' ישמֹר צאתך ובואך מעתה ועד עולם". וביקשה האם עוד פרק אחד, אז אקרא גם אותו, פרק ק"ל: "שיר המעלות, ממעמקים קראתיך ה'. ה' שמעה בקולי, תהיינה אזניך קשובות לקול תחנונַי. אם עוֹנות תשמר יה, ה' מי יעמֹד. כי עִמך הסליחה למען תִוָרא. קִויתי ה' קִותה נפשי, ולדברו הוחלתי. נפשי לה', משֹמרים לבֹקר שֹמרים לבֹקר. יחל ישראל אל ה', כי עם ה' החסד והרבה עִמו פדות. והוא יפדה את ישראל מכל עוֹנותיו".

חבר הכנסת משה טור פז, בבקשה.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, לא תכננתי, אבל נתקלתי בדברים שאמר ממש לאחרונה רפי בן שטרית, כשהייתי מנהל בית ספר שקד, חלק מהשנים הוא היה ראש העיר. אבא של אלרואי שנפל במוצב נחל עוז, אומר בתוכנית של קרן נויבך: אני בא מבית שאן. הייתי ראש עיר מבית ימני, שמרני ודתי. ואני בא עם הדרישה לוועדת חקירה ממלכתית כדרישה שמבטאת את רצון 85% מאזרחי ישראל. אין פה שאלה של ימין ושמאל, איתנו יצעדו תומכי בן גביר ומרצ והעבודה בדרישה לחקור את המחדל. יש אנשים שרוצים להקטין, לגמד את גודל האסון, כי הם עצמם סבורים שהם עלולים להיפגע מתוצאות של חקירה כזאת. "שמעתי את ראש המל"ל אומר: היו כמה תקלות, או השר שיקלי אומר: תוקם ועדת בדיקה פריטטית - - - כל הניסיונות האלה זה למסמס", אומר אבי בן שטרית. "אנחנו לא ניתן שזה יקרה". "המלחמה הסתיימה, החטופים גוססים - - - הדרום מת - - - באיזו מדינה מתוקנת ראש ממשלה מתאפר, מסתרק, עומד מול האומה ומפאר את עצמו על הישגים צבאיים כשהאסון הוא לפתחנו, והוא מתחמק מאחריות?"

אני בזרם האקטיביסטי של הליכוד", אומר רפי בן שטרית. "התנגדתי לאוסלו, התנגדתי להתנתקות. ואני אומר: ועדת חקירה עכשיו - - - אני רוצה לדעת למה הבלונאים הופקרו? למה העמידו את התצפיתניות 700 מטר מחיות נאציות - - - כשהן בלי נשק ובלי הגנה? - - - אני וכל אזרחי ישראל רוצים לדעת את האמת, ואת כל האמת - - - לא מעניין אותנו כן ביבי, לא ביבי - - - נתנו את הבנים שלנו ואת הבנות שלנו - - - להגן על מדינת ישראל". "הרי המטרה היא למנוע את האסון הבא - - - אני קורא לכל עם ישראל - - - קחו דגל, תרמיל - - - ותצטרפו אלינו. "אנחנו ביום רביעי ב-16:00 נפגשים בבסיס נחל עוז - - - נצעד למוצבים, לבסיסים, לערים, ובכל מקום נעמוד, נזכור את הנופלים ואת הגיבורים, ונדרוש ועדת חקירה ממלכתית, כלשונה בחוק". אני קורא לכם להצטרף אל הצועדים ולהצטרף לקריאה לוועדת חקירה ממלכתית.

אני מנצל את הדקה שנשארה לך, הזכרת את האב, אני אזכיר את הבן: סמל ראשון שמעון אלרואי בן שטרית, השם ייקום דמו, גיבור ישראל, בנם של איריס ורפאל, נפל בבסיס נחל עוז ב-7 באוקטובר 2023, כ"ב בתשרי התשפ"ד, שמחת תורה, והוא בן 20. תמיד תהיה בליבנו, לעד. חברת הכנסת לימור סון הר המלך, אינה נוכחת. חברת הכנסת יסמין פרידמן,

מיקי לוי, כי אני באמת לא מבינה גדולה, ושאלתי אותו האם דברים כאלה יכולים לקרות? האם זה קרה בעבר? באיזה מקרים קיצוניים מעניקים דרגות קצונה לאזרח? ומיקי שיתף איתי את המידע שזה לעולם לא קורה. זה לא דבר שקורה.

אז אחרי שהובכתי בשביל מנהל המרחב פרץ - - - מפקד המחוז.

שאני זוכרת אותו כי הוא היה בדרום הרבה שנים - - מפקד מחוז דרומי. - - ועשה עבודה נפלאה ומאוד הערכתי אותו שנים רבות, אז זה קצת הביך אותי לראות אותו עומד שם ומשתתף בהצגה המזעזעת הזאת. אבל מיקי, אני גם רוצה, אני גם רוצה. חשבתי, אולי יסמין הצנחנית. אתה חושב, אולי אפשר לשים לי סיכת צניחה ואני אהפוך להיות יסמין הצנחנית?

יש לי גם כלבה שאפשר להפוך אותה לשאנטי הכלבה הצנחנית. אני מתאימה, אולי אפשר לעשות הצגה גם בשבילי. אחר כך, קרו עוד כמה דברים השבוע ובשבוע שעבר, שלא הספקנו לדבר עליהם. כיתת כוננות זה תפקיד אחראי מאוד, הוא אמור לתת הוראות פתיחה באש. מי שלא עשה קורס קצינים או לא עשה קורס פיקודי, אלוהים ישמור. כן. בגלל זה אמרתי שזאת הייתה הצגה. מעבר לכך, שמעתי השבוע גם את חבר הכנסת צבי סוכות מדבר על נקמה כערך. נקמה היא ערך בעיני צבי סוכות. לדעתי, רובנו לפחות מחנכים את ילדינו לא לפעול אף פעם מתוך נקמה, אלא מתוך אחריות אישית, מתוך שיקול דעת. ונקמה, מעבר לזה שהיא לא ערך, היא בטח לא דרך לנהל משרדים ממשלתיים, היא בטח לא דרך לנהל ועדות, היא בטח לא דרך של נבחר ציבור לשקול את מעשיו. אז אני פונה גם לצבי סוכות, שאולי יחשוב על דבריו בתור יו"ר ועדה, שאלוהים יודע איך הוא הגיע גם לזה. ועוד כמה דברים שקרו, כי יש לי עוד חצי דקה. בזמן שקיצצו מיליונים למשרד הבריאות,

ששר הבריאות בוסו בעצמו התנגד לזה, ראש הממשלה אישר לשר החוץ ישראל כץ לצרף את רעייתו רונית לנסיעות לחו"ל על חשבון המדינה, על חשבון האזרחים. אין לי בעיה שיש פה כל מיני נבחרי ציבור שיש להם צורך לקחת את הנשים שלהם לכל מקום. אני בעד. אבל למה הציבור צריך לשלם על זה מכיסו?

חבר הכנסת צבי ידידיה סוכות, אינו נוכח, חברת הכנסת שרן מרים השכל, אינה נוכחת. חבר הכנסת אריאל קלנר. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, שכפ"ץ משפטי, זה היה אחד הטיעונים המרכזיים של אלו שטענו שבג"ץ בפרט והמשפטנים בכלל ינהלו אותנו. אז בעולם השכפ"ץ המשפטי לא ממש מרגש את הברית בין הפרוגרס המרקסיסטי לאחים המוסלמים. בשבילם כולנו אותו דבר, עם שכפ"ץ, בלי שכפ"ץ. תושבי בארי וניר עוז מתנחלים בדיוק כמו תושבי יצהר ואיתמר. אז מה כן מתרחש באמצעות השכפ"ץ המשפטי? באמצעות השכפ"ץ המשפטי, אדוני היושב-ראש, מנטרלים את מדינת ישראל, מנטרלים את צבא הגנה לישראל, מנטרלים את אינסטינקט הקיום של עם ישראל. והרי לפניכם, חבריי, כמה ממעללי השכפ"ץ המשפטי, רק מהתקופה האחרונה, טרי מהתנור, זה ממש מעכשיו, ממש מלפני כמה שעות. בג"ץ, בשבתו כשכפ"ץ, מוציא צו על תנאי להחזקת עצורים בשדה תימן, דואגים לנוח'בות. זוכרים את חוק האזרחות שעבר כאן בקונצנזוס, כמעט בקונצנזוס, אז הבג"ץ בשבתו כשכפ"ץ מבקש הבהרות. למה באמת שלא ניתן אזרחות באמצעות נישואים לאלה ש-82% מהם תומכים בטבח? השכפ"ץ שלנו גם חושב שהנוח'בות צריכים לקבל עורכי דין על חשבוננו. הבג"ץ בשבתו כשכפ"ץ דן בקלוריות של הנוח'בות. הם הרי התאמצו כל כך ב-7 באוקטובר: שחטו,

ותוך כדי זה גם הכניסו כדור בראש. צריכים לדאוג לקלוריות שלהם. השכפ"ץ של בג"ץ לא מבין למה מחזיקים את גופת המחבל וליד דקה. אני הייתי בטוח שצריך לעשות הכול כדי להחזיר את החטופים, כנראה שלא. השכפ"ץ של בג"ץ קיבל עתירה של רשות הרצח הפלסטינית נגד ישראל. לרשות שמחנכת לרצח ומממנת רוצחים יש טענות, ומי אם לא השכפ"ץ שלנו לתת להם סעד? יש גם את נציגת השכפ"ץ בצה"ל, הפצ"רית, יפעת תומר ירושלמי. היא אוסרת לפגוע ברוצחים, אנסים וחוטפים, רק כי הם לא חברים בחמאס. השכפ"צרית אפילו אוסרת לפגוע בשוטרי חמאס, גם אם הם חמושים. ויש את השכפ"ץ של פרקליט המדינה, שבודק אם לפתוח בחקירה על הסתה נגד אזרחי עזה.

השכפ"ץ שלנו בפרקליטות החליט לרדוף לוחמים גיבורים שחירפו נפשם ב-7 באוקטובר, באישום הנורא של הריגת נוח'בה. אז שכפ"ץ בעולם לא קיבלנו, ידיים ורגליים קשורות במלחמה קיבלנו, גם קיבלנו. מערכות המשפט שלנו אימצו אידאולוגיה אוטו-אימונית: הגוף תוקף את עצמו.

אדוני היושב-ראש, העברתי בוועדת העבודה והרווחה את הצעת החוק לשלילת קצבאות ילדים מקטינים שהורשעו בטרור. חוק שבג"ץ, בשבתו כשכפ"ץ בטח, פסל לפני שלוש שנים. איזה טירוף, טירוף הדעת. את המערכות האלה, חבריי חברי הכנסת, אנחנו חייבים לתקן, אנחנו חייבים לרפא, חייבים להבריא. זה פשוט צורך קיומי. המפעל הציוני צריך שכפ"ץ אמיתי.

חבר הכנסת איימן עודה. כבוד היושב-ראש, חברי הכנסת וחברות הכנסת, מה ההישג האדיר הזה בלסגור את ערוץ אל-ג'זירה? אני מנסה לחשוב לעצמי מי צופה בערוץ אל-ג'זירה בתוך מדינת ישראל? היהודים לא. היהודים לא צופים בערוץ אל-ג'זירה. אז מי שצופה בערוץ אל-ג'זירה הם האזרחים הערבים. אז רוצים לסגור את הערוץ. אז מה? האזרחים הערבים לא ידעו את האמת? אין ערוצים אחרים? אין דרכים אחרות? או שאתם רוצים לספר לעצמכם רק דברים שאתם רוצים לדעת? למשל, בואו נסגור כל הערוצים, בואו נשאיר רק את ערוץ 14. זה רעיון טוב.

אתה יושב-ראש, אולי זה רעיון טוב שאתה תגיש הצעת חוק שרק ערוץ 14?

אחרי שהורדתם את התוכנית של רביב דרוקר, אולי תורידו עוד שתי תוכניות, ויהיה גם ערוץ 13, ובו תספרו לעצמכם סיפורים. תספרו, למשל, שאתם עם הסגולה היחיד, שאתם היחידים שהם אור לגויים, שהכיבוש הוא נאור, מאוד מאוד נאור, שהעם הפלסטיני הוא עמלק, הוא רק רוצה לפגוע. אין לו שום זכות, אפס. תספרו לעצמכם סיפורים. אני חושב שזה שווה. פעם ליבוביץ' היה מסביר לתלמידים שלו, אז אחד מהתלמידים אמר לו, אולי נסגור את החלון כי קר מאוד בחוץ. ליבוביץ' ענה לו, ואם נסגור את החלון, אז לא יהיה קר בחוץ? אז תסגרו. תסגרו עוד יותר ועוד יותר, ותשמעו רק את עצמכם. רק את עצמכם, ותגידו: מראה, מראה שעל הקיר, מי היפה ביותר בעיר? זה רק אנחנו, רק אנחנו, יש נרטיב אחד ויחיד שהוא נכון, רק הנרטיב שלנו. ותסגרו עוד ועוד. אבל זה לא יעזור לכם, לא יעזור לכם. דומני שיש ניסיון להשיג ניצחון שווא בגלל ההפסד בשטח, בגלל ההפסד במלחמה, בגלל שאין הישגים במלחמה, אז מחפשים לסגור את אל-ג'זירה, מחפשים הישגים דרך הכנסת. בושה וחרפה. על אפך וחמתך אנחנו ננצח את המחבלים,

חבר הכנסת שקלים, לא להפריע. סורת אל-בקרה בקוראן, שורה 46: בני ישראל, זכרו את כל הטוב שנתתי לכם, אתם העם הנבחר, אתכם בחרתי מכל העמים שבראתי. תודה רבה. זה כתוב בקוראן, דרך אגב. חבר הכנסת זאב אלקין, בבקשה.

למה לא לקחו אותך במקום אהרן ברק להאג? אני מבקש לא להפריע.

איזה אינטלקטואל - - - קוראים לחברי הכנסת בשמות שלהם, לפי תארים ולפי תקנות סעיף 41. תודה.

אדוני היושב-ראש, חבריי השרים, חברי הכנסת, אנחנו כאן בדיון טכני של הצעת החוק,

שר התקשורת, אם אתה זוכר את הדיון שלנו בוועדה, אני כבר אז הצעתי להפוך את זה לחוק קבוע או לפחות חוק עד סוף השנה, ואז היינו פטורים מכל הסיבוב הזה. חבל שזה לא אומץ. יש הצעת חוק כזאת. חבל שזה לא אומץ, אבל לפחות

אמרתי את זה כבר אז, כמו שאתה יודע, גם ליועצת המשפטית לכנסת. אבל אולי מעז יצא מתוק, כי נזכה שוב להצביע בעד חוק צודק. אנחנו ואני מקווה שעוד סיעות אחרות באופוזיציה, גם בנושא הזה נהיה ענייניים, כי מה שקשור לביטחון המדינה הוא מעל קואליציה ואופוזיציה, ונצביע בעד.

לפי מה שאני מבין, שגם סיעת יש עתיד הולכת להצביע בעד, בשונה ממחזה מביש שהיה פה בשבוע שעבר, שמשום מה יאיר לפיד החליט להתייצב לטובת מרצים תומכי חמאס באקדמיה שלנו. אני שמח שהפעם לא עשיתם את הטעות הזאת.

נראה לי מיותר - - - חבר הכנסת מיקי לוי, זה לא מיותר כי אני מרגיש חובה אישית, כנראה לשמש סוג של ריענון זיכרון ליושב-ראש האופוזיציה.

בשבוע שעבר הוא שכח את נוסח החוק שהוא דיבר עליו, כי הוא פשוט לא קרא אותו, אז לא מפתיע שהוא שכח. הפעם, השבוע, קרה משהו אחר: הוא דיבר היום על אירוע, שאם לרענן את זיכרונו, אז יאיר לפיד אולי כדאי שיזכור שבמשא ומתן מול רע"מ הוא היה זה שהסתובב כמו פורפרה סביבי וסביב איילת שקד, כי ההסכם שהוא סגר היה פוגע דרמטית בנגב, כי הוא הסכים למעשה לפריצת דרך מטורפת בנושא של בנייה בלתי חוקית, ורק בגלל שלא הסכמנו לזה נאלץ לתקן את ההסכם. אבל דבר אחד אני לא מבין, חבר הכנסת מיקי לוי, שמעתם פה את איימן עודה, שמעתם מה יש לו להגיד על המלחמה, על צה"ל, על אל-ג'זירה, שהוא מרומם אתה, זה סיפור נרטיבים לדעתו, אז למה לכל הרוחות אתם כל פעם כמעט בוחרים את הצד הלא-נכון? למה לתמוך בעופר כסיף ולא לאפשר לנו להוציא אותו מהכנסת? למה לתמוך במרצים תומכי חמאס?

השבוע תבוא פה להצבעה התנגדות למדינה פלסטינית, ועוד פעם תמצאו את עצמכם, יאיר לפיד ימצא את עצמו מצביע יחד עם שותפו עופר כסיף ועם איימן עודה אותו דבר, נגד העניין הזה. למה כל פעם אתם מוציאים את עצמכם בצד הלא-נכון? הם שותפים שלנו כמו שהם שותפים שלך. הם שותפים שלך. השותפות הזאת עם עופר כסיף לא תביא אתכם לשום מקום. אין טעם שתמשיכו להגן על הכוחות האלה. ואני שמח שלפחות הערב, לפחות הערב, הפקתם לקחים מהאירוע המביש שהיה פה בשבוע שעבר, ולפחות הערב - - - תודה. בואו נראה מה יהיה ביום רביעי, אבל לפחות הערב אתם לא הולכים להצביע יחד עם איימן עודה אלא תצביעו בעד הצעת החוק הזאת. אני בהלם. אתם לא עוברים את אחוז החסימה. עד לפני יומיים דיברת אחרת, היית בצד השני,

כדאי שתיקחו מזה לקח גם להצבעות הבאות, גם על מדינה פלסטינית וגם על המשך קידום החקיקה נגד מרצים תומכי חמאס.

היום גדעון סער משמיע קולות אחרים,

איזו בושה.

אנחנו נעבור להצבעה. אני מבקש מכולם לתפוס את מקומותיהם. נעבור להצבעה על הצעת חוק מניעת פגיעת גוף שידורים בביטחון המדינה (הוראת שעה,

(תיקון), התשפ"ד 2024, בקריאה הראשונה.

ההצעה להעביר את הצעת חוק מניעת פגיעת גוף שידורים בביטחון המדינה (הוראת שעה, חברות ברזל) (תיקון), התשפ"ד 2024, לוועדה לביטחון לאומי

38 בעד, שמונה מתנגדים. אני קובע כי הצעת חוק מניעת פגיעת גוף שידורים בביטחון המדינה (הוראת שעה, חברות ברזל) (תיקון), התשפ"ד 2024, אושרה

חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן הייתה באולם והיא בעד,

נעבור לנושא הבא על סדר-היום, הצעת חוק מקורות אנרגיה (תיקון מס' 5), התשפ"ד 2024, לקריאה השנייה והשלישית. לאחר שנמסרה בקשת הממשלה לחזור בה מהודעתה מיום 8 ביולי 2024 שלפיה חזרה מהצעת החוק, נמשיך בהליכי החקיקה מהמקום שבו הופסקו. להצעת החוק הוגשו הסתייגויות של סיעות יש עתיד, חד"ש-תע"ל והימין הממלכתי. ראשון הדוברים, חבר הכנסת גדעון סער. קבוצת יש עתיד? אני

מסירה את ההסתייגויות.

קבוצת חד"ש-תע"ל? מסירים. תודה רבה. קבוצת הימין הממלכתי? הימין הממלכתי? מישהו נמצא פה? לא צריך להציג את החוק? הצגתי אותו. הוצג פעם קודמת, עכשיו הקראתי אותו. מסתייגים או לא? מושכים את ההסתייגויות?

תסיר, בסדר. אוקיי. תודה רבה. כל ההסתייגויות הוסרו ולכן נעבור להצבעה בקריאה השנייה. הצבעה. סעיפים 1 17 נתקבלו. 34 בעד, אין מתנגדים. אני קובע כי הצעת חוק מקורות אנרגיה (תיקון מס' 5), התשפ"ד 2024, התקבלה בקריאה שנייה כנוסח הוועדה. נעבור להצבעה בקריאה השלישית על הצעת חוק מקורות אנרגיה (תיקון מס' 5), התשפ"ד 2024. הצבעה. חוק מקורות אנרגיה (תיקון מס' 5), התשפ"ד 2024,

36 בעד, אין מתנגדים. אני קובע כי הצעת חוק מקורות האנרגיה (תיקון מס' 5), התשפ"ד 2024, התקבלה בקריאה השנייה והשלישית, ותיכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. נעבור לנושא הבא על סדר-היום, הצעת חוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (חרבות ברזל) (הארכת מעצר לחשוד בעבירת ביטחון) (תיקון מס' 3), התשפ"ד 2024. אני מזמין את יושב-ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט חבר הכנסת שמחה רוטמן להציג את הצעת החוק. בבקשה. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חבריי חברי הכנסת, בשם ועדת החוקה, חוק ומשפט שהכינה את ההצעה אני מתכבד להביא בפניכם את הצעת חוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (חרבות ברזל) (הארכת מעצר לחשוד בעבירת ביטחון) (תיקון מס' 3), התשפ"ד 2024. זוהי הצעת חוק מטעם הממשלה, שמטרתה להאריך את החוק שתיקן והאריך את תקנות שעת החירום. התקנות הותקנו בנובמבר האחרון, עוד בתחילת המלחמה, ועניינן הארכת מעצרם של עצורים הקשורים לאירועי 7 באוקטובר או ללחימה בעזה. בין היתר נקבע בתקש"ח,

הרעש פה ממש מפריע לי. אני מבקש לשמור על שקט, חברי הכנסת.

כי תקופת המעצר של חשוד כאמור תעמוד על 45 ימים, יחד עם אפשרות להאריך את המעצר שוב ל-45 ימים בכל פעם, וזאת בשונה מהתקופות המרביות הרגילות למעצר עד הגשת כתב אישום, שעומדות על 15 או 20 ימים בכל פעם בהתאם לעבירות הנדונות. בחקיקת החוק להארכת התקש"ח החליטה הוועדה לקבוע כי גם במקרה זה נכון שהמחוקק יותיר לשופטים שיקול דעת במקרים חריגים לצוות על תקופה קצרה יותר. עוד נקבע כי נדרש אישור מאת היועצת המשפטית לממשלה למעצר של העצורים מעבר ל-90 ימים, וזאת במקום 30 ימים במעצרים רגילים. בנוסף נקבע כי על אף ההסדר הקבוע בחוק המעצרים, עצור בשל אירועי 7 באוקטובר לא ישתחרר כאשר פעולות החקירה הספציפיות לגביו יסתיימו, רק כשיסתיימו כל הליכי חקירה של אירועי הטבח ישוחרר העצור, אלא אם כן הגיש התובע הצהרה שבכוונתו להגיש כתב אישום, ואז יוארך המעצר עד לסוף תקופת תוקפן של התקנות. בשל הצורך הביטחוני והחקירתי הידוע לכולנו, ולנוכח העובדה כי הליכי החקירה של אותם אירועים הם מורכבים באופן יוצא דופן, הממשלה ביקשה להאריך שוב את התקש"ח כאמור עד לאמצע דצמבר, אולם הוועדה החליטה להאריך את התקש"ח עד ל-15 בנובמבר. הוועדה ביטאה את תקוותה שעד אז תהיה החלטה של הדרג המדיני לעניין המשך הליכים בתיקים הקשורים לאירוע 7 באוקטובר. להצעה הוגשו הסתייגויות ובקשות רשות דיבור. אני מבקש מחברי הכנסת לדחות את ההסתייגויות ולאשר את ההצעה בקריאה השנייה והשלישית בנוסח הוועדה. אני רוצה לומר, מעבר לטקסט הפשוט, כמובן להודות לייעוץ המשפטי לוועדה ולהנהלת הוועדה, ולחברי הכנסת מהקואליציה ומהאופוזיציה בוועדה שתמכו בהצעת החוק. אני רוצה לומר שהצעת החוק הזו שאנחנו מאשרים כאן היא הצעת חוק שהיא תולדה של שערורייה. היא תולדה של שערורייה שאנחנו ככנסת, מתוך אחריות לאומית, מאשרים אותה כדי שלא ישוחררו מחבלי הנוח'בה לרחוב, אבל היא תולדה של שערורייה, שכן עד עכשיו, למרות שחלפו יותר מתשעה חודשים מאז אירועי 7 באוקטובר, הממשלה,

הממשלה שלנו, מתעכבת בלקבוע מסלול ברור וחד כיצד להעמיד אותם לדין וכיצד לעצור אותם באופן קבוע. התוצאה של ההתמהמהות הזאת היא באמת תאונת שרשרת. יש לנו גם את האירוע של שחרור מחבלים כתוצאה מחוסר מקום. נכון, ל"הצלחה" הזאת, אבות רבים. בית המשפט רק ברגעים אלו ממש, תוך כדי שאנחנו מדברים, נתן צו על תנאי שרוצים לסגור את שדה תימן. בזמן מלחמה אומר לנו בית המשפט העליון: חבר'ה אולי יהיה צפוף מידי לטרוריסטים שאתם עוצרים, אולי התנאים שלהם לא יהיו משהו. הזיה שאין כדוגמתה. אני לא מצליח להבין בכלל. וגם צריך לענות תוך עשרה ימים, זה דחוף. זה דחוף לבית המשפט לדעת שלמחבלים יש מקום, הזיה, אני לא מכיר אח ורע לזה מהעולם, שתוך כדי לחימה, בזמן שחיילינו צריכים לעצור מחבלים לחקירות, לבירורים,

אומרים להם: חבר'ה, צפוף להם, חבר'ה זה לא עומד בתקנות הלב"חים, תנאי כליאה. מי מתנהג ככה? איזו מדינה חפצת חיים מתנהגת כך? זאת תקלה אחת. גם מחפשים להם מקומות כליאה, גם בית המשפט והיועצת המשפטית דואגים להם לפירות, לנקניקיות, ללוח מזון א', ללוח מזון ב'. נפלנו על השכל לגמרי. מעבר לאותה תקלה של תנאי הכליאה, הצפיפות והכול, אנחנו רואים את הסיטואציה שאנחנו דנו בה הבוקר ונדון בה מחר, נושא הייצוג על ידי עורכי דין. במדינת ישראל הנרצחים צריכים לשלם על עורכי הדין של הרוצחים. לא ברור בכלל האירוע הזה. בנוסף לכל זה, אנחנו רואים שכאשר מסבירים לנו שהאירועים האלה מורכבים, וצריך לחשוב, השלכות מדיניות, איך חוקרים, תוך כדי זה אין שום מורכבות שפרקליט המדינה איסמן יחליט שהוא כן חוקר את אירועי 7 באוקטובר. הוא כן עוצר אנשים לחקירה של אירועי 7 באוקטובר, אבל זה כשמדובר ביהודים. כשמדובר ביהודים, את זה אפשר. אני אומר, האירועים האלו, אני מדבר ואני לא מאמין למה שאני אומר. זה נשמע לי הזיה. נשמע לי שאני באיזשהו חלום, חלום שהוא סיוט. מדינת ישראל מכניסה לחקירה ולמעצר אדם, ציטוט, ש"רצח מחבל נוח'בה ב-7 באוקטובר". קוראים לזה "גיבור". מי שירד לשטח ב-7 באוקטובר, ולא משנה אם הוא הרג מחבל נוח'בה, תפס מחבל נוח'בה, לא משנה מה הוא עשה, הוא גיבור קודם כול, וכך צריך להתייחס אליו. כי בזמן שפרקליט המדינה כנראה לא ירד לשטח, הוא ירד להגן על האחים שלו. איזו מדינה חפצת חיים עושה דבר כזה? לכן אני מבקש. אנחנו נאריך את זה ל-15 בנובמבר. אני מאוד מאוד מקווה שזאת הארכה אחרונה, ועד ה-15 בנובמבר ממשלת ישראל תתעשת ותמצא איך היא מטפלת, איך היא מעמידה לדין את מי שצריך להעמיד לדין, ובעיקר איך היא לא מעמידה לדין את מי שלא צריך להעמיד לדין. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה. להצעת החוק הוגשו כמה הסתייגויות. קבוצת חד"ש-תע"ל וקבוצת יש עתיד. אני מסירה. מסירה. יש עתיד הסירו את ההסתייגויות. מה קורה עם חד"ש-תע"ל? מסירים. נעבור להצבעה. כל ההסתייגויות הוסרו, נעבור להצבעה. יש כמה בקשות רשות דיבור. חבר הכנסת אביגדור ליברמן, אינו נוכח, חבר הכנסת עודד פורר, אינו נוכח, חבר הכנסת יבגני סובה, אינו נוכח, חברת הכנסת שרון ניר, אינה נוכחת, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי,

חבר הכנסת חמד עמאר, אינו נוכח, חברת הכנסת מרב מיכאלי, אינה נוכחת, חברת הכנסת נעמה לזימי, אינה נוכחת, חבר הכנסת גלעד קריב,

חברת הכנסת אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת. נעבור להצבעה בקריאה השנייה כנוסח הוועדה. אבקש לתפוס את מקומותיהם, חברי הכנסת. הצבעה. סעיף 1 נתקבל. 20 בעד, שמונה מתנגדים. אני מודיע שהצעת החוק עברה בקריאה השנייה. נעבור להצבעה בקריאה השלישית על הצעת חוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (חרבות ברזל) (הארכת מעצר לחשוד בעבירת ביטחון) (תיקון מס' 3), התשפ"ד 2024. הצבעה. חוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (חרבות ברזל) (הארכת מעצר לחשוד בעבירת ביטחון) (תיקון מס' 3), התשפ"ד 2024,

שמונה מתנגדים. אני קובע כי הצעת חוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (חרבות ברזל) (הארכת מעצר לחשוד בעבירת ביטחון) (תיקון מס' 3), התשפ"ד 2024, התקבלה בקריאה השנייה והשלישית, ותיכנס לספר החוקים של מדינת

נעבור לנושא הבא על סדר-היום, הצעת חוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (חרבות ברזל) (פגישה עם עורך דין של עצור בעבירת

החוק, בבקשה. חברים, שלום שוב.

מדובר בהארכת תקנות שעת חירום שעוסקות במניעת מפגש עם עורכי דין. מדובר בהארכה שלישית לפרק זמן נוסף. גם פה אנחנו מאריכים את החוק הזה עד 15 בנובמבר. הסדרי החוק לא השתנו בין הפעם הקודמת לפעם

כי הצעת החוק התקבלה בקריאה השנייה.

כנוסח הוועדה, בקריאה השלישית. חוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (חרבות ברזל) (פגישה עם עורך דין של עצור בעבירת ביטחון) (תיקון מס' 3), התשפ"ד 2024,

יחולו בשינויים המחויבים על אדם עם מוגבלות הנעזר בחיית סיוע, לעניין כניסה למקום ציבורי ולעניין שימוש בשירות ציבורי או בתחבורה ציבורית ובתעסוקה, ובלבד שהאדם עם המוגבלות נושא תעודת חיית סיוע, וחיית הסיוע מסומנת בסימון שיקבע שר העבודה ושר הרווחה והביטחון והחברתי. בתיקון מס' 22 נקבעו התנאים להכרה בחיה כחיית סיוע להנפקה של תעודת חיית סיוע, וכן הוראות בעניין הליך ההכשרה ומבחני הכשירות של חיית הסיוע במרכז הכשרה והדרכה, והתנאים להכרה במרכז הכשרה בהדרכה שמוכר על ידי ארגון גג לחיות סיוע. מועד התחילה של תיקון מס' 22 נקבע ליום 1 במאי 2023, אולם עבודת המטה של משרד הרווחה והביטחון החברתי לא הושלמה במועד. עד עתה טרם הוכרו ארגוני הגג הנחוצים לעניין הכרה במרכזי הכשרה והדרכה, שיאפשרו את ההכשרה, את מבחני הכשירות לחיות הסיוע ומתן התעודות לחיות הסיוע, וההסדר אינו ניתן להפעלה. בינתיים חלפו חלק מהמועדים שנקבעו בתיקון מס' 22 כהוראת שעה והוראות מעבר, שנועדו להקל על אנשים עם מוגבלות בתחילת הפעלת ההסדר. הצעת החוק שהגישה הממשלה ביקשה לדחות את מועד תחילתו של ההסדר בעניין חיית סיוע, ועימו גם את הוראת השעה ואת הוראות המעבר. הוועדה סברה כי אין הצדקה לעיכוב בתחילת החוק, אך כדי לצמצם את הפגיעה באנשים עם מוגבלות הנעזרים כיום בחיית שירות, שנגרמה בשל העיכוב בהפעלת ההסדר, הסכימה הוועדה להתאים את המועדים לעניין הוראת השעה והוראות המעבר, ובכך לאפשר הקלות אלה עם תחילה הפעלת ההסדר בפועל. לפיכך אישרה הוועדה כדלהלן:

ההוראה המאפשרת לאדם עם המוגבלות המלווה בחיית סיוע שלא לשאת עימו תעודה במשך החודשים הראשונים להפעלת ההסדר תחול עד 1 ביולי 2025, בעוד שלפי ההסדר המקורי היא כבר חלפה, ב. ההוראה המזכה את מי שלפני תחילת הפעלת ההסדר נעזר בחיית סיוע לקבל בעבורה תעודה, בכפוף להשלמת מבחן כשירות, תתייחס למי שהייתה לו חיית סיוע ביום 31 בדצמבר 2024, בעוד שלפי תיקון מס' 22 כל מי שקיבל את חיית הסיוע מיום 1 במאי 2023 ואילך לא היה זכאי לכך,

שלוש השנים שבהן הליך ההכשרה יוכר גם אם הוא בוצע שלא על ידי מרכז הכשרה והדרכה, והשנתיים שבהן יוכל השר להכיר במרכז הכשרה והדרכה, גם אם רק החל בהליך הכרה בארגון הגג, יחלו להימנות מיום 1 במאי 2025 ולא מהמועד המקורי, ובכך יקלו על יישום ההסדר בפועל. בטרם אסיים, אבקש להודות לצוות הוועדה בראשותה של ענת כהן וליועץ המשפטי מיכאל קוסאשווילי. ההצעה אושרה בוועדה פה אחד. להצעת החוק הוגשו שתי הסתייגויות. אני מבקשת מהכנסת לדחות את ההסתייגויות ולאשר את הצעת החוק בקריאה השנייה והשלישית בנוסח שאישרה הוועדה. תודה רבה. תודה רבה. הוגשו הסתייגויות של קבוצת יש עתיד.

קבוצת יש עתיד מסירה את ההסתייגויות. אין רשימת בקשות רשות דיבור. אנחנו נעבור להצבעה בקריאה שנייה כנוסח הוועדה. אבקש מחברי הכנסת לשבת במקומותיהם.

נתקבלו. 21 בעד, אין מתנגדים. הצעת החוק עברה בקריאה השנייה. ולכן נעבור להצבעה בקריאה שלישית כנוסח הוועדה. הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 22 והוראת שעה) (תיקון), התשפ"ד 2024, נתקבל. 22 בעד, אין מתנגדים. אני קובע כי הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 22 והוראת שעה) (תיקון), התשפ"ד 2024, התקבלה בקריאה שנייה ושלישית, ותיכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. נעבור לנושא הבא על סדר-היום, הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס'

אני מזמין את חבר הכנסת ינון אזולאי, נציגו של יושב-ראש ועדת הכספים.

ברירת המחדל הייתה הבנקים. הגשתי הצעת חוק שבאה ואומרת שברירת המחדל בעצם תהיה קופת גמל בסיכון המוגבר. רק בשביל לסבר את האוזן, במשך כ-18 שנה כאשר קופת הגמל או הבנק, הפערים ביניהם הם בין 20,000 שקל ל-60,000 שקל. אלה הפערים פחות או יותר. כאשר אתה בבנק, אתה מגיע עד סדר גודל של 20,000 שקל. כשאתה בקופת גמל בחיסכון מוגבר, אתה יכול להגיע עד 60,000, 63,000 שקלים. אז הגשתי את הצעת החוק. תוך כדי הצעת חוק שהגשתי, התעוררו במשרד האוצר ואמרו: אוקיי, אנחנו נעביר את זה גם לקופת גמל בחיסכון מוגבר, ולכאורה אולי יתייתר החוק. אבל אני לא ויתרתי, ואמרתי: מלבד זה, אני רוצה שגם הבנקים יהיו בחוץ.

דבר נוסף, אני רוצה לגעת גם בפיקדונות הקיימים. זה היה מהלך של שנתיים, של למעלה משנתיים, של עבודה, במהלך השנתיים האלה, עבודה קשה מאוד מול משרד האוצר, מול הבנקים. בסופו של דבר הגענו להסכמה שהפיקדונות, שזו הבשורה הגדולה ביותר, בפיקדונות הקיימים גם משרד האוצר התנגד להוציא אותם. אבל מאידך גיסא הם אמרו שהם מוכנים לפתרון אחר. הפתרון היה לגעת בקיימים, להשאיר אותם כפיקדון בבנקים, אם אתה רוצה לפתוח בקופת גמל חיסכון נוסף, אתה יכול לעשות את זה. בעצם נגענו בקופת החיסכון של הילדים שלנו, העברנו אותן מהבנקים לקופת גמל. אבל אנחנו לא יכולים לפתוח, אם הייתי בקופת גמל, לעולם לא אוכל לעבור בחזרה לבנק, כי זה הדבר שבעצם הגרוע ביותר לכל הילדים שלנו. גם ממחקרים שעשו, מי שעושה את הדבר הזה הם בעצם אותם אנשים שלא מבינים בכלכלה, אנשים מהפריפריה, אנשים ממשפחות מוחלשות. האוכלוסיות הכי מוחלשות עושות את זה כי אין מי שילווה אותן. גילוי נאות, גם אני עשיתי את זה לילדים שלי. זה גם מהמקום שבו התעוררתי, כשבאו אליי עם ההצעה הזאת מלובי 99, לינור דויטש, הציעה לי את זה. האמת, ישבתי וראיתי את זה. אז קודם כול, זה גם המקום להגיד לה תודה רבה. דבר שהוא מבורך. יחד עם זאת, גם ילד שהיה לו בבנק, שזה עדיין לא שונה במהלך החוק, ועכשיו כן שינינו את זה, אז הילד השני כאשר הגיע, הוא גם המשיך בבנק. פה שינינו את זה, שגם הילד השני יהיה בקופת גמל בחיסכון מוגבר.

אם הוא בקופת גמל, הילד הבא אחריו יהיה באותה קופת גמל כמו הראשון, על מנת לא לעשות בלגן בתוך הקופות למשפחות. אז בעצם אנחנו פה מבשרים לעם ישראל, להורים, שיש פה בשורה אחת גדולה.

קופת חיסכון תהיה בקופת גמל בסיכון המוגבר.

שאנחנו בעצם נוגעים גם בפיקדונות, הווה אומר שאתה יכול להשאיר את הפיקדון הקיים ולפתוח פיקדון נוסף בקופות גמל. אין דרך חזור לבנקים. רציתי להוציא את הבנקים, אבל האמת, לא הצלחתי. אבל מה הפירוש לא הצלחתי? היינו יכולים ללכת ראש בקיר ולעשות את זה, אבל בימים כאלה אנחנו עדיין לא יודעים. בסך הכול שגם ביטוח לאומי מראה לנו איך שזה הולך ויורד, ומגיע אפילו ל-10%; אפילו פחות מאלה מפקידים, אז הבנו שזו מגמה שהולכת ויורדת. ולכן היה חשוב להשאיר על המדף בשביל אותם אלה שיעשו את זה בצורה אקטיבית, שירימו טלפון לביטוח לאומי ויגידו: אנחנו רוצים שזה יהיה בבנק. עכשיו אם היית בבנק, גם אם היית חצי שנה בבנק, אחרי שעשית, אתה משאיר את הפיקדון של השנה, של החצי שנה,

ותוכל לפתוח בקופת גמל. זוהי בשורה טובה שלמעלה משנתיים עובדים עליה. קודם כול, אני רוצה להודות, כמובן, ליושב-ראש ועדת הכספים הרב גפני, שליווה את זה ודחף את זה על מנת שנצליח ונגיע לזה, לחוק החשוב הזה למען ילדינו.

להודות לחברי הוועדה, שכולם היו פה אחד, באמת היו פה אחד, ביחד, על מנת לעשות את זה. החוק הזה התחיל עוד מאלכס קושניר, שהיה יושב-ראש ועדת הכספים, ואני חייב להגיד לו גם מילה טובה, למאיר כהן, שהיה שר הרווחה ואמר לי אז: ינון, תרוץ על זה, למרות שאז לא הייתה הסכמה, אבל זה היה בקריאה ראשונה. זה רק מראה שהיה אכפת לכולם והחשיבות היא חשיבות גדולה. אני באמת רוצה להודות גם ליועצים אצלי בלשכה, גיל גולן, יועץ החקיקה שליווה את החוק הזה, אני רוצה להודות ליוסף שקד ודניאל בן חמו, וכמובן, להודות ליועצת המשפטית של הוועדה, מלביצקי, אתה לא צריך לעשות לי ככה, אני יודע. האמן לי, יש לי סדר בראש, היועצת המשפטית של הוועדה, שהיא עשתה רק טעות אחת, היועצת המשפטית של הוועדה. היא ליוותה את החוק הזה, אני חייב להגיד לך, נתנה את הנשמה על החוק הזה, כי היא הבינה את החשיבות שלו. אבל אספר לכם סיפור קצר. היה עורך דין גדול, ולעורך הדין הגדול הזה היו תיקים של שנים רבות. היה לו תיק של 20 שנה, תיק של 17 שנה,

בטח אתה מכיר את הסיפור הזה. הבן שלו נכנס לתפקיד במקומו. הוא אמר לו: שמע, אני בפנסיה. קח, תתחיל לנהל את התיקים. הבן בא אליו אחרי ארבעה חודשים ואומר לו: אבא, שמע, כמה זמן יש לך את תיק פלוני? האבא אומר לו: 20 שנה. כמה זמן את התיק הזה? האבא אומר לו: 17 שנה,

15 שנה.

סיימתי עם התיקים האלה, נגמר. עכשיו נשארו לי רק הקטנים. אומר לו האבא: תהיה בריא, 17 שנה אני מתפרנס מזה, 20 שנה אני מתפרנס מזה. היועצת המשפטית, שנתיים עשינו דבר כזה, אני מקווה שאביא עוד חוקים, שיהיה לך עוד ממה להתפרנס בעניין הזה. אבל בכל אופן, תודה רבה. עשית את זה באמת במסירות, ואני חייב להגיד שבכל שעות היממה. עד כמה הייתי משגע אותך בחוק הזה. זה חוק שהיה חשוב לי. תודה רבה. תודה ענקית,

להנהלת הוועדה, ולכולם ולכל מי שנשאר פה להצביע על החוק החשוב הזה. תודה רבה לעם ישראל, תודה רבה לביטוח הלאומי, שדחף בעניין הזה, ולמשרד האוצר. ואתם יודעים מה? תודה גם לבנקים, שמדי פעם מאתגרים אותי. אפשר להצליח, גם על הבנקים הגדולים.

המפלצת הגדולה שנקראת בנקים, אפשר להצליח גם עליהם, אבל הכול בשביל עם ישראל, אזרחי ישראל. תודה רבה לכולם. תודה רבה. הוגשו כמה הסתייגויות על ידי קבוצת יש עתיד. אני רוצה לדבר. את נמצאת בזכות דיבור? יש אפשרות, כן,

תודה רבה. אדוני היושב בראש, כנסת נכבדה, האמת שעליתי לכאן,

כי שכחת את מי שהכי צריך לתת לו קרדיט, וזה שר האוצר לשעבר משה כחלון, כי במשמרת שלו הוקמה התוכנית של חיסכון לכל ילד. כי פעם היה שר אוצר שקם בבוקר ועבד באוצר, פעם היה שר אוצר שראה את המשפחות החלשות ושהתעסק כל היום עם הורדה של יוקר המחיה. והחוק הזה קודם כול הוא חוק שיש בו בשורה לאוכלוסיות הכי חלשות במדינת ישראל, אוכלוסיות שכשהן מקבלות את המסמך הביתה מאלטשולר שחם או מקרנות אחרות, הן מתעלמות ממנו, ובדרך כלל מי שמפסיד זה הילד. אין סיבה שילד ממשפחה מבוססת, שמבינה קצת מה זה קרנות גמל, מה זו קרן השתלמות, בתכלס בעצם מרוויח יותר מאותו ילד שמגיע ממשפחה חלשה, שכשמגיע הדף זורקים אותו לפח או חוששים מחובות. קודם כול, תודה על החוק הזה.

תודה, ינון, באמת תודה לכל העוסקים במלאכה. נשארתי כאן גם כדי להכיר תודה ללובי 99, ללינור דויטש, שהזכרת אותם. הם עובדים על החוק הזה הרבה שנים, ופנו אליי ללא הרף בשבוע שעבר והבטחתי להם, עד כדי כך שכחלון התקשר אלי כדי לוודא. אז אמרתי לו: אל תדאג, החוק הזה יעבור, אני אישית גם אישאר לוודא שהוא יעבור. הבטחתי גם לך. אני ממש ממש מקווה שבקרוב מאוד, אני לא יודעת, יהיה שר אוצר שקם בכל בוקר ורואה את האוכלוסיות החלשות במדינה ישראל, שחושב בכל יום איך לסייע להן ואיך לעזור להן. בדבר הקטן הזה שינון ראה והוא כל כך משמעותי, אנחנו הרבה פעמים פשוט חושבים שאם אנחנו יודעים אז כולם יודעים.

יש הרבה מאוד ילדים שפספסו, וזו תוכנית משנת 2017. אנחנו בשנת 2024. חשוב, ואטורי, כמה ילדים הפסידו כל כך הרבה כסף. הצעת החוק הזאת רואה אותם, ואני מאוד מאוד מקווה שמי שמבין את החשיבות והמשמעות יקום בכל בוקר ויחשוב איך ילדי ישראל מקבלים כסף מהמדינה ולא רק נותנים לה. תודה רבה. חזק וברוך, גם למשה כחלון. אני מושכת את כל ההסתייגויות. תודה רבה למשה כחלון. לגבי ההסתייגויות?

מושכת. יש בקשות רשות דיבור. כל ההסתייגויות הוסרו. חבר הכנסת איימן עודה, מוותר, חבר הכנסת אחמד טיבי, אינו נוכח, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן,

חבר הכנסת עופר כסיף, אינו נוכח, חבר הכנסת יוסף עטאונה, מוותר, חבר הכנסת מנסור עבאס, מוותר, חבר הכנסת ווליד טאהא, מוותר. חבר הכנסת ואליד אלהואשלה - - - איך מוותר?

תעצור אותו שם. איך ויתור מבחינתך? איך אתה מפרש ויתור? מעניין.

מכובדי היושב-ראש, היום עלה לדוכן השר לביזיון לאומי כדי לענות על הצעות האי-אמון שהוגשו נגד הממשלה. כמו תמיד, אתה מביט, אתה שומע ולא מאמין למה שאתה שומע. כישלונות בכל פרמטר אפשרי, עולה השר לביזיון לאומי כדי להתגאות בהצלחות. מודדים שר לביטחון לאומי בשמירה על הביטחון האישי של האזרחים, על חיי אנשים, חיי בני אדם. בנתון הזה אנחנו הכי גרועים עלי אדמות. אנשים, אזרחים, נהרגים ברחובות, נרצחים ברחובות, גם בחברה הערבית וגם בחברה היהודית. אנשים נהרגים בתאונות דרכים, וגם בעניין הזה הנתון מזעזע. עולה לדוכן השר, שאמור לכסות את פניו מרוב בושה, כי הוא כישלון מוחלט בדברים החשובים כל כך, שהם חיי אדם, ומתחיל להתגאות בהישגים שהוא הביא. הדברים נשמעים מאוד נורמליים בעיני עמיתיו לקואליציה, הכול בסדר, לא קרה כלום כשנרצחים הרבה מאוד אזרחים חפים מפשע, לא קרה כלום כשאזרחים נהרגים בכבישים. זה בכלל לא באחריותו של השר. התפקיד שלו לעלות כדי לדבר שטויות, כדי להתגרות באנשים, כדי להתגרות במפלגות, כדי להתגרות ביריבים פוליטיים. את העבודה שלו הוא לא עושה. וזה נשמע כל כך הגיוני, כל כך טוב, כל כך נהיר. איום ונורא. הגענו למצב שמי שצריך לקבל אחריות על דמם של האנשים שנשפך ברחובות מתגאה בזה שהוא רושם הצלחות. מי שצריך לקבל אחריות על המספר המזעזע של האנשים שנהרגים בכבישים עולה ומתגאה בהצלחות, והעמיתים שלו, חבר הכנסת ואטורי, מקשיבים לו ומבסוטים, כאילו אתם חיים בעולם אחר, כאילו אנחנו חיים בעולם אחר.

אין לנו סדר עדיפויות לחיים. ועל כן, הממשלה הזו כבר עשתה את כל הטעויות שאפשר לעשות, והיא צריכה ללכת הביתה, אבל היא צריכה ללכת הביתה מוקדם ככל שניתן, כדי להניח לאזרחים המסכנים שנושאים את העול של הממשלה המטורפת הזו. תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת ואליד אלהואשלה. מכובדי היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני רוצה לדבר לגבי מה שקרה בנגב שלשום. משפחת אל-ע'ול בערערה בנגב, הממשלה וגם הרשויות הפקירו את המשפחה הזאת, השאירו ילדים, נשים, ללא קורת גג. אילצו את האנשים להרוס את הבתים שלהם, 30 בתים אנשים הרסו במו ידיהם, והממשלה לא נותנת שום פתרון לאנשים. זה קרה גם לפני חודש באום מתנאן, אצל משפחת אל-ע'נאמי ואבו אל-הייל, וגם אצל משפחת אבו עאסה בוואדי אל-חליל. אני רוצה שכולם ידעו, גם נציג הממשלה כאן שידע, שעכשיו יש בנגב מעל 500 נפשות שגרות באוהלים. מדינת ישראל משאירה את הבדואים ללא פתרון, למרות הפניות שלנו. אנחנו גם פנינו לראש הממשלה אבל לא קיבלנו מענה. ואני רואה שהוועדות עולות לצפון, וזה בסדר, וגם לדרום, נגב-גליל, ושרי ממשלה, אבל אף אחד לא מבקר בנגב. לכו תראו מה קורה עם אנשים: אנשים גרים מתחת לעצים. ככה מדינה דמוקרטית מתנהלת מול האזרחים שלה? אתם לא מתביישים? שר אחד לא מבקר אצל החברה הבדואית? איך זה יכול להיות? למה אתם מפקירים את האזרחים שלכם, האזרחים שלנו? אני רוצה שנציג הממשלה כאן בכנסת עכשיו יעביר את הפנייה הזאת עוד פעם, יעביר אותה למשרד ראש הממשלה. אנחנו דורשים פתרון. אי-אפשר להפקיר את החברה הבדואית, אי-אפשר להפקיר את החברה למדיניות של בן גביר ולשר שיקלי, שלא מתערב במה שקורה בנגב. אנחנו רוצים להמשיך לחיות על האדמות שלנו. משפחת אל-ע'ול גרים באמצע ערערה, בתוך ערערה, אבל הממשלה והרשויות רוצים להעביר אותם לשכונה 10 ולשכונה 13 בניגוד לרצון שלהם. למה?

שמחה רוטמן, תקשיב שנייה. הבדואים לא מעניינים אותך. לא, מה הקשר לחוק? החוק הזה חל גם על ילדים של בדואים,

אתה מוכן לתת פתרון? אתה מסוגל לתת פתרון לאנשים? זה חוק טוב - - - תקשיב לי שנייה, שמחה. אתה הגעת לכנסת, דואג רק למתנחלים. אתה מוכן להעביר את הפנייה הזאת לראש הממשלה? אתה מסוגל לעשות את זה? אני אומר לכם שיש עכשיו בנגב אנשים בלי קורת גג,

בערערה בנגב, באום מתנאן, בוואדי אל-חליל. אנשים גרים מתחת לעצים, באוהלים. אני יודע שזה לא נמצא בסדר העדיפויות, אבל ריבונו של עולם, קחו את זה לביבי, תגידו לו: אחת,

שלוש. נמאס לנו.

אני דואג להם לחיסכון לכל ילד, מה אתם רוצים? חברת הכנסת איימן ח'טיב יאסין, מוותרת, חבר הכנסת יאסר חוג'יראת, אינו נוכח, חבר הכנסת אביגדור ליברמן,

חבר הכנסת עודד פורר,

חבר הכנסת יבגני סובה,

חברת הכנסת שרון ניר, אינה נוכחת, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת, חבר הכנסת חמד עמאר, אינו נוכח, חברת הכנסת מרב מיכאלי,

חברת הכנסת נעמה לזימי, אינה נוכחת, חבר הכנסת גלעד קריב, אינו נוכח, חברת הכנסת אפרת רייטן, אינה נוכחת, חבר הכנסת יצחק פינדרוס, אינו נוכח, חבר הכנסת סימון מושיאשוילי, אינו נוכח, חבר הכנסת ינון אזולאי, מוותר כעת. נעבור להצבעה על הצעת חוק, כנוסח הוועדה, בקריאה שנייה. סעיפים 1

נתקבלו. 19 בעד, אין מתנגדים. הצעת החוק עברה בקריאה השנייה. נעבור להצבעה בקריאה השלישית. חוק הביטוח הלאומי

18 בעד, אין מתנגדים. אני קובע כי הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 247), התשפ"ד 2024, התקבלה בקריאה השנייה והשלישית,

אני מזמין את יוזם הצעת החוק ינון אזולאי להשיב. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, כבוד השרים, רק להשלים משהו קטן,

קודם כול אני חייב להשלים את השר משה כחלון לשעבר, איש חברתי,

הוא חסר לנו במערכת. אני חייב להגיד באמת מילה טובה. אין כמו משה כחלון, אנחנו אוהבים אותו מאוד. אני רוצה גם רק להשלים תודות לבנק לאומי, ברי רוזנברג, שגם הוא היה שותף להסכמה שהבאנו. אבל אני אומר גם לבנקים, זה לא אומר שאם אני מודה לכם אני לא הולך להילחם בכם. אני הולך להמשיך להילחם בכם בכל הכוח, אבל תודה רבה בכל אופן. אני רוצה להודות לנמרוד ספיר מאיגוד בתי ההשקעות, וכמובן, אמרתי, למנהלות הסיעה. גברת עליזה בראשי, תודה רבה. אם לא היית פה אני לא יודע אם זה היה עובר,

לא יודע אם זה היה עובר. זו הייתה יגיעה גדולה כמובן. ולעליזה אוזן, שתמיד עושה את עבודתה נאמנה, בכל אופן אצלנו גם תמיד, ולכל העוזרות והמסייעות, דניאל ועוצמה יהודית שם, כולם כולם. תודה רבה לכולם, ותודה רבה גם לאחד שתמיד נמצא בוועדה ובא ועוזר, משה זלושינסקי. תודה רבה, ושיהיה לכולם יישר כוח. תודה לינון אזולאי. מה עם האופוזיציה? אמרתי, לכולם. זה חוק שאין בו אופוזיציה קואליציה. זה המהלך של החוק הזה. זה כולם נמצאים במקום אחד למען אזרחי ישראל. תודה רבה כמובן לכל מזכירות הכנסת, הסגניות, היושב-ראש, הסדרנים, ערוץ הכנסת בטח יעשה מזה גם משהו טוב. גם לפרוטוקולים, תרשמי.

אני חתמתי על החוק. הודעה למזכירות הכנסת, בבקשה.

ברשות יושב-ראש הישיבה, אני מתכבדת להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת, לקריאה ראשונה, מטעם הממשלה, הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 28 והוראת שעה), התשפ"ד 2024. תודה. תודה רבה. נעבור לנושא הבא על סדר-היום, הצעת חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור (תיקון מס' 8), התשפ"ד 2024, לקריאה השנייה והשלישית. אני מזמין את חבר הכנסת צביקה פוגל, יושב-ראש הוועדה לביטחון לאומי, להציג את הצעת החוק. בבקשה. אני לא יודע מה לחשוב כמסיימים את היום הזה ואני אחרון,

אדוני היושב-ראש, גברתי השרה, חבריי חברי הכנסת - - - - - אני משתדל. - - אני מתכבד להציג בפני הכנסת, לקריאה השנייה ולקריאה השלישית, את הצעת החוק לתיקון סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור (תיקון מס' 8), התשפ"ד 2024, שיזם חברי חבר הכנסת יצחק קרויזר. חבריי חברי הכנסת, בשנים האחרונות אנחנו עדים לעלייה משמעותית במספר הדיווחים על גנבות כלי נשק ותחמושת מבסיסי צה"ל ברחבי המדינה. על אחת כמה וכמה זה עולה גם בימים אלה של המלחמה. אמצעי לחימה אלו מגיעים לא אחת לידי גורמים עברייניים, ולעיתים, לצערי, גם לידי טרוריסטים המסכנים את שלומו וביטחונו של הציבור. בין השאר, גנבות אלה נובעות מליקויים בשמירה על כלי נשק המוחזקים במתקני צה"ל, מפערים בתשתיות האבטחה ומהיעדר מעקב צמוד אחר ציוד צבאי. על מנת להתמודד עם תופעה זו החליטה הוועדה לביטחון לאומי לעגן בהצעת החוק המונחת בפניכם שני הסדרים עיקריים: הראשון, הקניית סמכויות לחיילים בשמירה על בסיסים.

מה שאנחנו מציעים זה להקנות סמכות חיפוש ללא צו וסמכות עיכוב הקבועות כבר היום בחוק גם לחייל השומר על מקום מוגבל, כלומר מקום המוחזק בידי צה"ל או משמש למטרה ביטחונית כפי שמוגדר היום בחוק העונשין. זה כולל שטחי אימונים, זה כולל שטחי אש, זה כולל כמובן את מחנות צה"ל. עוד מוצע להתאים את הוראות החוק לעניין הסמכת החייל והכשרתו גם לחייל השומר על מקום מוגבל, כך שקצין בדרגת סגן אלוף ומעלה יהיה רשאי להסמיכו להפעלת הסמכויות שכרגע פירטתי. הדבר השני, חובות צה"ל לפיקוח, שמירה ומעקב אחר כלי נשק צבאיים. הצעת החוק שלנו בעצם, אדוני היושב-ראש, מבקשת להטיל על הרמטכ"ל לקבוע הוראות לשם התמודדות עם גנבת כלי נשק ותחמושת מבסיסי צה"ל. חבריי חברי הכנסת, במהלך הדיונים בהצעת חוק שמעה הוועדה מנציגי צה"ל על אודות המאמצים וההסדרים השונים המיושמים לשם התמודדות עם תופעת גנבת כלי נשק מבסיסי צה"ל והגברת השמירה עליהם.

הוועדה בראשותי החליטה שלא להותיר מקום לספק, ולקבוע בחקיקה ראשית כי הרמטכ"ל יקבע הנחיות ברורות בכל הנוגע לשמירה על נשק ותחמושת צה"ליים,

אדוני היושב-ראש, סימון כלי נשק ותחמושת צבאיים באופן שמזהה אותם ככאלה. אני יכול להגיד לך, אל תגלה לאף אחד, שחלק מאמצעי הלחימה היום לא מסומנים, רימון יד, לבנת חבלה, כל הדברים האלה לא מסומנים. ואני מבטיח לך שהם נמצאים בידי ידיים רבות שאנחנו לא היינו רוצים שיהיו בידיהם. מעקב אחרי החזקת כלי נשק ותחמושת צבאיים.

סימון וגידור של מקום מוגבל באופן שמזהה אותו ככזה, והדבר האחרון, אחריות קצין בצה"ל המפקד על המקום המוגבל לשמור על כלי הנשק והתחמושת הצבאיים המוחזקים בו, כלומר, לא רק החייל אחראי, גם המפקד שלו. עם זאת, בדיוני הוועדה עלתה דרישה כי הרמטכ"ל יביא לידיעה את השיקולים והקריטריונים שנקבעו בבסיס ההוראות לסימון ומעקב אחרי כלי הנשק והתחמושת. בעיני הוועדה, ברירת המוצא היא כי יש לסמן כל כלי נשק ותחמושת הניתנים לסימון. אם יש בכך קושי, יש למצוא לכך פתרון.

כלי נשק ותחמושת שלא ניתנים לסימון, לא יסומנו. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, מה שאנחנו בעצם אומרים: הלכנו למפעלים לראות איך אפשר לעשות את זה, ואפשר לעשות את זה, צריך רק להתאמץ. מכובדיי, הוועדה עמלה רבות על גיבוש ודיוק של הצעת החוק כך שתהווה פתרון ישים ומותאם לבעיית גנבת כלי הנשק מבסיסי צה"ל כפי שאנו רואים כיום. אני סבור כי בהצעת חוק זו יש בשורה חשובה, אשר תסייע בהתמודדות עם התופעה האמורה ובהמשך העבודה על גיבוש מדרג פתרונות כולל. חבריי, כפי שאני זוכה לעמוד פה מעת לעת ולהציג הצעות חוק שיסייעו לכוחות הביטחון במאבק בארגוני הפשיעה, בהצעה זו טמונים הסדרים חיוניים לצורך מניעה של זליגת נשק לארגוני הפשיעה ולטרור. הצעה זו מצטרפת להצעות חוק רבות שהוועדה בראשותי אישרה כחלק מהסתכלות כוללת להגברת הביטחון האישי של אזרחי מדינת ישראל. אני רוצה בהזמנות זו להגיד תודה למנהלת הוועדה לאה גופר, לצוות הייעוץ המשפטי בראשות מירי פרנקל-שור, שגם יושבת פה, אין לך מושג כמה אנחנו חייבים לך, וכמובן, לחברי הוועדה שנתנו יד להציג את הצעת החוק הזאת ולעצב מציאות ראויה וחדשה בבסיסי צה"ל. להצעת החוק הוגשו הסתייגויות. אני אבקש מחברי הכנסת לדחות את ההסתייגויות ולאשר את הצעת החוק בקריאה השנייה ובקריאה השלישית. תודה רבה. הוגשו כמה הסתייגויות: על ידי קבוצת סיעת יש עתיד, אינם נוכחים באולם, ההסתייגויות הוסרו, הסתייגות אחת של חבר הכנסת עמית הלוי, אינו נוכח, ההסתייגות הוסר. יש רשימת דוברים. אני אקרא בשמותיהם? אינם נוכחים באולם. לכן אנחנו נעבור להצבעה בקריאה השנייה, כנוסח הוועדה.

סעיפים 1 5 נתקבלו. 11 בעד, מתנגד אחד. לכן אנחנו נעבור להצבעה בקריאה השלישית, כנוסח הוועדה. הצבעה. חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור (תיקון מס' 8), התשפ"ד 2024, נתקבל. 11 בעד, מתנגד אחד. אני קובע כי הצעת חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור (תיקון מס' 8), התשפ"ד 2024, התקבלה בקריאה השנייה והשלישית, ותיכנס לספר החוקים של מדינת ישראל.

קרויזר, אחד מיוזמי הצעת החוק, שלוש דקות, בבקשה. - - - הנאום מצולם. מי שיוצא, אני רושם, כמו פולני טוב. אל תאיים. תצא, נראה אותך.

חכה לחוק הרבנים. אתה יוצא, אין חוק רבנים. - - - אז אתה רואה, זה לא משנה. אבקש לסכם. גברתי השרה, אדוני היושב-ראש, הצעת חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור (תיקון מס' 8), התשפ"ד 2024, הצעת החוק שהצבענו עליה עכשיו בקריאה שנייה ושלישית, נכתבה והוגשה עוד במושב הקודם, מתוך הבנה כי תופעת הפריצה לבסיסים צבאיים ומחסני נשק ושטחי אש היא תופעה שהולכת ומתעצמת ומסכנת את שלום הציבור,

יש לפעול כדי למגר אותה. החשש לתרחיש פריצה לבסיסי צה"ל היה מבוסס ולא מנותק מהמציאות, ועומד בבסיסה של הצעת חוק זו.

האירועים שחווינו ב-7 באוקטובר עלו על כל תרחיש, והחשש, כשהמציאות הכואבת הכתה בנו ללא רחם ופקחה את עינינו, מתרחיש מדומה למציאות כואבת. אסור לנו לחכות לאסון הבא, ועכשיו יותר מתמיד עלינו לפעול. ידוע כי האמל"ח שנגנב מגיע לידי גורמי פשיעה עברייניים שחלקם קשורים לארגוני טרור ומשמש לפיגועים כנגד אזרחים וחיילים. על פי הנתונים הקיימים בצבא, רבים מכלי הנשק שנגנבים מתוך בסיסי צה"ל, לבנות חבלה, טילי לאו ורימוני רסס, משמשים את ארגוני הפשיעה ואת ארגוני הטרור. אם אירועי 7 באוקטובר לא הצליחו לטלטל דיים וליצור מציאות שונה, הרי שהתופעה רק הלכה וגברה ומאז מלחמת חרבות ברזל. אנחנו רואים התעצמות של גנבה מבסיסי צה"ל ושטחי האש, גנבות של אמצעי לחימה כבדים מאוד שלא נראו מאז ומעולם, תופעה חמורה שהפכה למכת מדינה ומהווה איום ביטחוני שפוגע קשות בביטחון המדינה. לשם כך דרושים צעדים נחרצים ומיידיים,

הצעת חוק זו באה לתקן ולהוסיף ארבע נקודות חשובות: עיכוב, חיפוש בכליו וברכבו, סימון של כלי הנשק, כפי שציינת, אדוני יושב-ראש הוועדה, אחריות מפקדים על תחמושת וכלי נשק שנמצאים בבסיסם. אני חושב שהיושב-ראש של הוועדה כבר הקריא ודייק מתוך נוסח של הצעת החוק לגבי הסעיפים שלה. אבל הנקודה החשובה פה, אדוני היושב-ראש, שבסיעת עוצמה יהודית הרמנו שלושה דגלים מהותיים בהחזרת הריבונות, המשילות והביטחון האישי לציבור, ודיברנו על שלושה נושאים חשובים. היום אנחנו זוכים לחוקק את החוק השלישי ולהכניס אותו לספר החוקים. החוק הראשון היה התמודדות עם תופעה של דמי חסות, חוק הפרוטקשן, שעמלנו עליו רבות, וחוקק, חוק המאבק בכלי הנשק הלא-חוקיים, עבדנו עליו קשות, וחוקק, והיום אנחנו מביאים את הצלע השלישית במשולש ההגנה על אזרחי מדינת ישראל, הסמכויות לחיילי צה"ל ומניעת זליגת אמצעי לחימה ותחמושת לארגוני טרור ולארגוני פשיעה. לכן הגיע הזמן,

להגיד תודה רבה להרבה אנשים יקרים שעמלו מעל שנה על הצעת החוק הזאת. באמת עמלו עליה קשה, גם בוועדה וגם מחוץ לוועדה. אני רוצה להתחיל להודות לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, לשר הביטחון יואב גלנט, שהנחה את הצוותים המקצועיים להגיע למיצוי התהליך, ליושב-ראש הוועדה לביטחון לאומי, חברי חבר הכנסת צביקה פוגל, לצוות הייעוץ המשפטי של הוועדה ובראשם עורכת הדין מירי פרנקל שור, לאריאל לוביק על העבודה המסורה, מקצועית ויסודית, לעורכי הדין יאיר מתוק וקרן אבירם, לעורכי הדין רלי מרגלית, מאי ארבל, פזית תדהר, לעו"ד דוד בבלי, יועץ החקיקה של השר לביטחון לאומי,

יועצת שר הביטחון, לעו"ד לילך וגנר, לצוות הוועדה לביטחון לאומי כולו, ולצוות לשכתי ובראשם אושרית סטבון, שעמלה קשות על הצעת חוק זו. לכן אני מודה לכם מקרב לב, חבריי חברי הכנסת, על כך שהצבעתם בעד הצעת חוק חשובה זו, והכנסתם אותה לספר החוקים של מדינת ישראל. בסופו של דבר, מטרתה היא שמירה על אזרחי מדינת ישראל.

תודה רבה. תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים מחר, יום שלישי י' בתמוז התשפ"ד, 16 ביולי 2024, בשעה 16:00. ישיבה זו נעולה.